יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים), התשע"ד 2013, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 73) (סמכות רשם בכיר), התשע"ד 2013, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4) (איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה), התשע"ד 2013. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 62) (הצבעת שליחי המוסדות הלאומיים בחוץ-לארץ), התשע"ד 2013, של חברי הכנסת יריב לוין ודוד צור. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1783/19 וכלה בהצעת חוק פ/1826/19, הצעת חוק יום העלייה, התשע"ד 2013, מאת חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי, הצעת חוק-יסוד: מועד התפטרות נשיא המדינה, שר או חבר הכנסת (תיקוני חקיקה), מאת חברי הכנסת יריב לוין ומיכל בירן, הצעת חוק תג זיהוי רפואי מציל חיים, התשע"ד 2013, מאת חבר הכנסת

באירוע לזכרו. ולא פחות, אמר ראש הממשלה שהמשא-ומתן תקוע, או שאין לו תקומה או שאין לו תקווה, כי עוד לא קם בן-גוריון פלסטיני. אתה שמעת את הדבר הזה?

צריך לקום בן-גוריון פלסטיני. הוא דואג להנהגה הפלסטינית, לא להנהגה שלנו, כי בהנהגה שלנו,

כולם בן-גוריונים, אף אחד לא פחות מזה. לא חלילה רבין או בגין, כולם בן-גוריונים כבר. ואני שואל אותך, סגן השר, האם לנו, בישראל,

בבואנו להביא שלום, בהימצאותנו בעיצומו של משא-ומתן שהרבה אנשים מימין ומשמאל אומרים שאולי הוא ההזדמנות האחרונה, האם בישראל של היום יש בן-גוריון ישראלי? האם יש מישהו שייקח איזה מנהיגות ויטה משמעת בקואליציה התומכת שלום שיש לנו ויהיה בן-גוריון ישראלי?

כמו בן-גוריון לא היה.

לא אפילו אם יש לנו יצחק רבין ישראלי. הרי ראש הממשלה לא היה ממפלגתו של יצחק רבין, אז אני לא יכול לדרוש ממנו להיות יצחק רבין,

אבל האם יש לנו בגין ישראלי? האם יש לנו מנהיג ימני, שפועל מתוך השקפת עולם ימנית, שאני מכבד אותה, אני לא חולק אותה אבל אני מכבד אותה, שיגיד, אני אעשה כמעשה בגין, ואני, כמנהיג הימין, הרי יש התיאוריה הזו שהיא כבר מזמן לא נכונה,

שרק הימין יכול להביא שלום, אני אביא שלום כי רק אני יכול, ואני אעשה את זה, כי אחרים לא יכולים, אני אאגד את כל הגורמים מימין ומשמאל סביבי ואביא את השלום הכל-כך נחוץ לכלכלת ישראל, אבל כמובן קודם כול לביטחוננו, לשלומנו,

לעתידנו ולהבטחת מדינת ישראל כמדינה יהודית-ציונית ודמוקרטית.

לא רק שאין לנו בן-גוריון ישראלי. אין לנו גם רבין ישראלי ואין לנו גם בגין ישראלי, ולצערי,

אתה יושב היום בקואליציה שמובילה אותה מפלגה מפוארת, הליכוד הוא מפלגה מפוארת, אבל היא לא הליכוד של בגין. היא לא הליכוד של בגין, היא לא הליכוד שיודע לקבל הכרעות או החלטות קשות, לא בנושא החברתי-כלכלי, ולצערי גם לא בנושא המדיני. כי כשראש הממשלה מחויב לדבריו, ואתה ואני תומכים בזה, לפתרון היחידי שיכול להיות במזרח התיכון לסכסוך הזה, והוא שתי המדינות, אתה מחויב לזה,

רונן הופמן שם מחויב לזה, ויושבים גורמים בקואליציה שלא, נפתלי בנט, שר בכיר, אנשים אחרים, תכף אני אספר לך על הצעה לסדר-היום שהגיש מוטי יוגב, שמדהימה אותי, אבל נגיע לזה עוד מעט, ואומרים שהם נגד שתי מדינות לשני עמים, ואומרים שעל גופתם תקום פה מדינה פלסטינית, והם מתנגדים לחזון שתי המדינות שעליו דיבר ונאם לא פעם ולא פעמיים ראש הממשלה, בגבורה רבה.

גם בארץ וגם בעולם, מייצג את נתניהו, לא חשבתי מעולם שאני אהיה פרקליטו של נתניהו,

יש אדם אחד אמיץ בימין שקם ואמר: אני אביא שלום, אני אעשה שתי מדינות, כי אני יודע שזה מה שטוב. אבל חוץ ממנו, לא רק אצל נפתלי בנט, גם בליכוד עצמו מתחרים חברי הכנסת מי יעשה יותר נזק. וכשאומרים חברי כנסת, סגן שר החוץ, ידידי, זאב אלקין, נפתלי בנט, שאם קרי לא יעשה כך וכך הם יחבלו במאמציו, אני לא יודע לאיזה מאמצים חושבים שהוא מתכוון, למאמצים שאיש אמריקני עושה בשביל שלנו,

עם הפלסטינים, מרחק אלפי מיילים מהמדינה שלו, יהיה שלום, ושנבטיח את עתידנו כבעלת-הברית היחידה אולי של ארצות-הברית במזרח התיכון. אני רוצה להגיד לך, הדברים האלה מדאיגים אותי. היום הייתה הצעה לסדר-היום.

סגן יושב-ראש הכנסת, יש לי הכבוד להיות תחת היושב-ראש הנכבד,

ואני ממעריציו וממוקיריו, והייתה הצעה לסדר-היום, רונן, תשמע, גם אתה, שהגישו כמה חברי כנסת מהימין, שהכותרת שלה הייתה: קרי לא מתווך הוגן. זה היה הנושא לדיון: קרי לא מתווך הוגן. עד היום, כשאני דיברתי עם פלסטינים, זה מה שהם אמרו לי: האירופים לטובתנו, הליגה הערבית לטובתנו, האמריקנים לטובתכם, ומה לעשות, הם צודקים. האמריקנים מזיעים. מזכיר המדינה, כאילו אין לו שום דבר אחר לעשות בעולם, מדלג בין ירושלים לרמאללה לוושינגטון, מהבוקר עד הערב, ואנחנו לא רק יוצרים אתו משבר בפומבי, שזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיכולה מדינת ישראל לעשות, אסטרטגית, מוסרית, רעיונית, ביטחונית, בין-לאומית, אני לא יודע מה, ואנחנו מגישים הצעה לסדר-היום על זה שקרי לא מתווך הוגן. ואני שואל אתכם אם זה נראה לכם שפוי, ואני רואה אותך,

מהנהן פה, ואני מקווה שאתה מבין כמוני את הסכנה שבדבר הזה.

אני לא אדבר על התוספת הנכבדה שקיבלנו למערך החוץ הישראלי. היום נאשר את שר החוץ אביגדור ליברמן, ואני אגב אומר: אני מברך אותו על הזיכוי שלו, אני מכבד את החלטת בית-המשפט, שלושה שופטים בישראל יותר חכמים ממני. בין זה ובין להחזיר אותו לתיק החוץ בעידן שבו אנחנו במשבר עם ארצות-הברית, בעידן שבו אנחנו מבודדים באירופה, תכף אני אספר לך, אני חזרתי לפני שלושה ימים מביקור של יום בבריסל, להחזיר אותו, שהוא לא הדיפלומט והפנים הכי טובות בעידן הזה של משא-ומתן שיכולים להיות למדינת ישראל, זה לא קשור להרשעה שלו. ליברמן הוא איש ביצוע,

איש ביצוע טוב מדי. הוא יודע לעבוד. הוא גם היחיד שמבין ערבית,

בעבודה הזו שהוא יעשה או לא יעשה במשרד החוץ בתקופה הזו של המשא-ומתן, הוא לא האיש הנכון להוביל את שירות החוץ של מדינת ישראל. ואני כאילו מאמין שאני מתגעגע לתקופה שאלקין היה שם לבד, אבל זה קורה, אני מתגעגע לתקופה שאלקין היה שם לבד. לא האמנתי שזה יקרה. אני ארשום ספר: "געגועי לאלקין". אבל אני רוצה להגיד לך, עכשיו בנימה רצינית, סגן השר, אני הייתי, יחד עם חברות הכנסת גילה גמליאל ומרב מיכאלי, ביום של דיונים בפרלמנט האירופי בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני. מבהיל, מבהיל, כמה מצבנו באירופה גרוע. כל ה-libeling וההחרמות וה-boycotting זה כלום, זה כלום לעומת מה שהולך להגיע אלינו מאירופה. אנחנו מוקעים שם. לא רק שאנחנו מוקעים שם, הם כבר התחילו להיעלב מאתנו ברמה. עכשיו, לא שהאירופים מושלמים כלפי ישראל. אבל בכל זאת,

זאת לא איזו לטביה,

אותן מדינות שליברמן בדרך כלל מתעסק אתן קדנציה שלמה. זה כל אירופה. וכשהם שומעים את שר הכלכלה אומר: אז לא נעשה כלכלה עם אירופה, נעשה כלכלה עם סין, אתה יודע כמה פעמים הם הזכירו את זה? הם אומרים לי: אתם רציניים? אתם מאפשרים לדבר הזה לקרות? שר הכלכלה אומר: אל תעשו עם האיחוד האירופי עסקים, תעשו עסקים עם מדינות ה-BRIC: עם סין, עם ברזיל, שחשוב מאוד לעשות אתן עסקים, אבל על חשבון אירופה?

הם המומים, הם שואלים אותנו: תגידו לנו, שתהיה לנו תקווה, אם אתם רציניים, אם ישראל מוותרת על אירופה. ושוב, גם להם נתנו בראש.

יש לנו עבר והיסטוריה באירופה,

בהרבה הרבה מקרים, ואתם יודעים שאני לא מהאופוזיציונרים שהצדיקו את החרמות, או את ה-libeling, או דברים אחרים. זה דבר גרוע, ואני מוקיע את זה. אבל בין זה לבין לזלזל בשותפות של מיליארדים עם אירופה כל שנה, שלא לדבר על סיוע שלהם, של יותר ממיליארד דולר בשנה לפלסטינים, שאם לא יבוא מהם יבוא מאתנו,

אנחנו נצטרך לכלכל אותם, אנחנו אלה ששולטים להם בחיים. זה פשוט מצב מסוכן. וזה עוד דוגמה, סגן השר מיקי לוי, איך הסכסוך הזה, בקרוב מאוד, בעקבות היחסים עם אירופה, הולך להשפיע גם על הכלכלה במדינת ישראל. ואני רוצה להגיד לכם: אותי מפחיד המשבר עם ארצות-הברית, לא רק על איראן. עושים כאילו זה רק על איראן, אבל זה גם עם הפלסטינים, ההיתקעות שלנו, חוסר המנהיגות שלנו. אם אתם חושבים שרק אנחנו פה, בישראל, יודעים שהקואליציה, כולל מפלגתו של ראש הממשלה, הם אלה ששמים מקלות בגלגלי תהליך השלום, כאשר היושבים באופוזיציה הם אלה שמסייעים לתהליך השלום,

יודעים את זה גם באירופה, יודעים את זה גם בארצות-הברית, וזה עצוב, וזה חמור. והמדינה הזאת, שסבא שלי וסבא שלך עלו אליה, שלי מפולין וממרוקו ושלכם אני לא יודע מאיפה, עלו לפה כדי לחיות במדינה ש-70 שנה לא יודעת לפתור סכסוך, ש-70 שנה חיה בסכסוך הלא-מוסרי הזה. והיום,

אתה יודע, כשיש רוב בכנסת, רוב ברור ומוצק, לשתי מדינות, כשיש רוב בציבור, ברור ומוצק, לשתי מדינות, בשני המקומות, ביותר מ-60% או 70%, יש קואליציה שבה יש רוב נגד. פרדוקס פוליטי חמור ומסוכן, שמסוכן לביטחון ישראל, שמסוכן לעתיד ישראל, ושבוודאי, וזה קשור לנושא של האי-אמון שלנו,

ויהיה יותר מסוכן, גם לכלכלת ישראל. לכן אני מבקש גם מכם, בעיקר כאנשי המפלגה שיושבת באמצע, האחראיים, המתונים, גם לעשות מעשה ולהצביע היום אי-אמון בממשלה הזאת, אבל יותר מזה, להצביע גם נגד מינויו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן לשר החוץ הבא של מדינת ישראל. אני יודע שזה תפקיד שולי בימין, אבל כלפי שאר העולם ושאר המדינה זה תפקיד חשוב מאוד, וכדאי שמישהו אחר ימלא אותו, ביתר אחריות.

תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. אני מזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי להשיב. חיליק, בצד הפלסטיני אין רוב לזה.

אבל בצד הפלסטיני אין לזה רוב, לקונספט של שתי,

אם היית בא עם השדולה, לרמאללה, היית שומע מהנשיא אבו מאזן שיש רוב גם בציבור וגם בפרלמנט. הבעיה ששם חושבים שלנו אין רוב, ופה חושבים שלהם אין רוב, אבל יש רוב בשני הצדדים, והם מצהירים על זה בכל הזדמנות. בבקשה, אדוני, סגן השר. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, חברי חיליק בר, מכיוון שלא נשאלה כמעט שום שאלה בנושא כלכלה, למרות הנאום שהכנתי, אני אשיב לך כמיטב יכולתי בתחום המדיני, על-פי תפיסות העולם של המפלגה שממנה אני בא. אני אוותר על הנאום הרחב בנושא כלכלה, ולכן זה יהיה קצר וקולע לחלוטין. אבל בלא כלכלה אי-אפשר, אז אני אומר חד וחלק: לא לחינם אנחנו חברים ב-OECD. אנחנו מחויבים למדינות אירופה, אנחנו רוצים להיקלט ולהיטמע בחבר העמים הזה, אנחנו רואים את עצמנו, גם מבחינה תרבותית, הרבה יותר קרובים למדינות אירופה מאשר לכל מקום אחר, ואוי ואבוי לנו אם אנחנו נשמוט את הקרקע מתחת לרגלינו. התשובה בפירוש היא: כן, אנחנו רוצים להיות שותפים, לעשות אתם עסקים, לשתף פעולה בתחום האקדמי, בתחום הטכנולוגי, בכל תחום שרק אפשר, וזה הקטע הקצר, לנושא הכלכלי שהעלית. מפלגת יש עתיד תומכת בצורה חד-משמעית, ואני אומר את זה מעל הבמה הזאת, בשתי מדינות לשני עמים. היא תתמוך במהלכים האלה. היא הצהירה את זה בכוונות שלה טרם הבחירות, זה חלק מתפיסת העולם שלנו. אנחנו לא רואים את האופק המדיני, את האופק לשלום ילדינו, בלי שתי מדינות לשני עמים. אנחנו תומכים בשלום. אני אישית, שראיתי ימים רעים מאוד, ואתה ירושלמי כמוני, והיית שותף, יחד אתי, בתוקף תפקידך כחבר במועצת העיר ירושלים ראית אתי את אותם מראות, אין לנו שום כוונה לחזור לאותה תקופה אפלה, שחורה, של עשרות או מאות הרוגים ואלפי פצועים. ולכן אני רואה את השלום כיעד, יעד מדיני, אני רואה את השלום כמנוע צמיחה לכלכלה הישראלית.

צריך לעשות עסקים עם הישות, המדינה הפלסטינית שתקום כאן. אני יכול להגיד לך שכבר היום יש עסקים שעוברים את הגבולות, יש מיזמים משותפים, יש תשלומים משותפים, ואנחנו, לפחות באוצר, שר האוצר קיים לפחות שתי פגישות עם השר המקביל לו, הפלסטיני. אחת הפגישות הייתה כדי להחזיר תשלומים של מע"מ, שאנחנו ראינו להחזיר אותם "במיידי", אותם תשלומים שמדינת ישראל עיכבה, ואז גרמה לכך שמורים לא יגיעו לבית-הספר כי לא היו משכורות, ששוטרים לא יצאו לרחובות, ואז היו זריקות אבנים,

וכו' וכו'. ולכן, אנחנו בעד שיתופי פעולה. זה הצד הכלכלי שמתחבר לצד המדיני. תודה רבה לכולם. אני, כמובן, בעקבות מה שאמרתי, מבקש לדחות.

שאלה: להיות בוטים מהצד השני, כמו בנט, לאזן?

אין פה, אין פה צד שני בקואליציה, אני מייצג את יש עתיד ואת האוצר בצד המקצועי, ולשם כך אני עולה. אני אומר בצורה הכי ברורה, על דעת יושב-ראש מפלגת יש עתיד: אנחנו בעד שתי מדינות לשני עמים. בעד שיתופי פעולה. אנחנו בעד השלום. אני לא רואה שום כיוון אחר לעתיד ילדינו, מלבד הכיוון הזה. תודה רבה. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת מיקי לוי. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר לנמק הצעת אי-אמון מטעם הסיעות יהדות התורה ומרצ: הגדלת הפערים במערך החינוך, במערכת החינוך, סליחה. המועמד להרכיב את הממשלה הפעם הוא חבר הכנסת מאיר פרוש. המשיב הוא סגן השר אבי וורצמן. הנה, הוא גם כאן אתנו. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. זה לא פייר שסגן השר צריך להשיב לי, אבי, הייתי משנה את הנאום מראש. אדוני היושב-ראש, "נתבשרנו" לאחרונה, לאחר ניתוח של

שהפער בין תלמידים עשירים ועניים במדינת ישראל ממשיך להתרחב, ומעניין שגם הנתונים החיוביים של הדוח, שיפור הישגי התלמידים, הוא לרוב מנת חלקם של התלמידים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי בינוני או גבוה, והפערים הולכים ומתרחבים בין שני הקצוות של העשירונים, הגבוהים והנמוכים. מעניין מאוד, באותו דוח, שגם בין ילדים יהודים וערבים, מתברר כי לרקע הכלכלי השפעה רבה יותר מאשר למוצא.

היו ילדים מהמגזר הערבי שהגיעו להישגים גבוהים יותר,

משל ילדים מהמגזר היהודי, אבל בניתוח של הדברים התברר שזה תלוי מאיזה מוצא אתה מגיע, לא המוצא האתני שלך, אלא אם אתה מגיע מבית ברמה סוציו-אקונומית נמוכה או גבוהה, משכונה עשירה יותר או ענייה יותר. גם בשיעורי הנשירה, שהיא אחת התופעות היותר-מסוכנות בכל חברה, גם שם ההבדל בא לידי ביטוי, יש מתאם ברור בין שיעורי הנשירה לבין דירוג חברתי-כלכלי של יישוב המגורים או המצב המשפחתי. ככל שהמצב החברתי-כלכלי ירוד יותר כך שיעור הנשירה גבוה יותר. פערים בהוצאה על תלמיד, יש פערים של מאות אחוזים, כן, מאות אחוזים, בתקציב ההשתתפות של רשויות מקומיות בנושא חינוך. יש רשויות חזקות, שנותנות אלפי שקלים פר-ילד בשנה לחיזוק נושאים שהם סביב החינוך או בחינוך עצמו, ויש מקומות שאין להם האפשרות, ושוב, נוצרות כאן שתי מדינות, אדוני היושב-ראש, שני סוגי ילדים, ילדים שיכולים לקבל חינוך ברמה גבוהה יותר וילדים שאינם מקבלים זאת. ככל שעולה העשירון החברתי-כלכלי של התלמיד, כך גם עולה השתתפות ההורים, ממחקר של "מרכז אדוה" מתברר כי בישראל, בשונה מארצות רבות במערב, ההוצאה הממשלתית, אנחנו פה תמיד יודעים לספר על השקעה גדולה בחינוך, אבל המחקר הזה מראה שההוצאה הממשלתית על חינוך נמוכה יחסית מול מדינות במערב-אירופה, בעוד שההוצאה הפרטית, דהיינו ההורים או הרשויות, גבוהה, דבר שמגביר את האי-שוויון. ומה הפתרונות של משרד החינוך? לא ראינו בשורות גדולות, הרבה מאוד דיבורים גבוהים על רפורמות גדולות מאוד, אבל בינתיים רק דיבורים. אחד הפתרונות שבוצעו, לאו דווקא בממשלה הזאת אבל זה נמשך גם עכשיו, עשו ניהול עצמי של בתי-ספר, שבו המנהל צריך לגייס משאבים לבית-הספר. יש תופעה, מנהלים של בתי-ספר, מותר להם להשכיר מבנים של בתי-ספר לאחר שעות הלימודים לגופים פרטיים, סמי-חינוך, מסביב לחינוך, כדי שיוכלו להשתמש בכספים לצורך תגבור מקצועות יסוד. גם פה, אדוני סגן שר החינוך, גם הפעולה הזאת מנציחה הבדלים בין בתי-ספר בערים חזקות, בשכונות חזקות, קח את תל-אביב לבד, יש לך בתי-ספר במרכז העיר, בצפון העיר, ששם המנהל, שכבר הפך להיות חצי יזם נדל"ן, משכיר את בית-הספר לאירועים כאלה ואחרים בשעות אחר-הצהריים אבל ההכנסה היא גבוהה. לעומת זאת, אותו מנהל או מנהלת בדרום תל-אביב, ששם מחירי הנדל"ן נמוכים יותר, התוספת לאותן שעות לימודיות כאלה ואחרות היא מזערית. ואז מה קורה? בצפון מחכימים ובדרום פחות, בדיוק הפוך ממה שאנחנו יודעים, "הרוצה להחכים, ידרים". שוב הנצחה של מעמדות, שוב הנצחה על רקע כלכלי או חברתי. לא מכבר אישרה ועדת החינוך את תשלומי ההורים. אומנם לא שינו את התעריף, גם לא הורידו אותו, אבל תשלום התל"ן שמשרד החינוך קובע ולא מצריך את אישור הוועדה, השיעור הזה עלה. מחיר התל"ן, תוכנית לימודית נוספת, קפץ ועלה ביסודי מ-119 ש"ח ל-199 ש"ח, ובתיכון מ-149 ש"ח ל-230 ש"ח. אפילו מנכ"לית עמותת "הכול חינוך", שבראשה עמד עד לא מכבר שר החינוך דהיום בכבודו ובעצמו, יצאה נגד מהלך זה, אשר שוב, לדבריה, מגדיל פערים בין עניים ועשירים. הרי זה מלכוד להורים, שאין להם ברירה ומשלמים גם אם אין באפשרותם. גם תקציב הטיולים שמימן משרד החינוך, אדוני סגן השר, תקציב הטיולים, היה בשנה שעברה תקציב. השנה, למיטב ידיעתי, הוא נמחק מספר התקציב, ב-2013. אם אני טועה, אני אשמח אם תתקן אותי. הוצאות ההורים בגין חינוך הסתכמו ב-2012 ב-15 מיליארד ש"ח. זה 30% מההוצאה על חינוך במדינת ישראל בכלל. 15 מיליון ש"ח זה ההוצאה שהסתכמה ב-2012, הוצאת הורים בגין נושאי חינוך.

אדוני היושב-ראש, כמה דברים שאפשר לעשות. יש נושא אחד שנקרא השקעת המשאבים הציבוריים בתקציבי חינוך ורווחה באופן דיפרנציאלי. לא יכול להיות שעיר חזקה, בעלת משאבים ובעלת יכולת, יהיה לה אותו מצ'ינג שיש לעיר אחרת, פריפריאלית, עם הכנסות כמעט אפס, ושוב, מה שיוצא, הילד שם מקבל פחות, הילד בעיר חזקה מקבל יותר. אבל מה, לממשלה אין אומץ לעשות את זה, כי מתייצבות 15 הגדולות, פורום ה-15, הערים החזקות, ואינן נותנות את זה. אז נכון שדובר שלקראת תקציב 2014 או 2015 תוקם עוד ועדה וינסו. רבותי, אם יהיה חינוך דיפרנציאלי יש סיכוי שלא יהיו שני סוגי ילדים במדינת ישראל. יבנו סל תלמיד, והסל הזה יהיה מחויב בכל רשות ורשות. לא יכול להיות שבמקום מסוים, מכיוון שיש רצועה של בתי-מלון, שם העירייה תשקיע יותר, ובמקום אחר לא, כי הילד הזה גר בפריפריה בדרום. אבל את זה אין לממשלה אומץ לעשות. ומה כן עושה הממשלה הזאת? הבאנו פה דברים שמעמיסים על משפחה. במקביל, הממשלה הרעה הזאת מגדילה פערים, מוסיפה מסים על השכבות החלשות, הורידה דרמטית את קצבאות הילדים, והיום הפער, הסכום שחסר למשפחה בעקבות הקיצוץ בקצבאות, יכול להיות בדיוק הסכום של השתתפות ההורים אם הילד, ההורים שלו משלמים עליו לטיול או לתל"ן, כן או לא. רק לאחרונה נתבשרנו שחצי מהשכירים במשק משתכרים פחות מ-6,000 ש"ח, כשהשכר הממוצע במשק הוא 9,149 ש"ח. מחירי הדירות עולים, ההכנסה יורדת, הממשלה הזאת גאונה גאונית,

בהגדלת הפערים ולא בצמצומם, כי כל הדברים האלה, הגדולים והקטנים האלה, גורמים לכך שיש משפחות שכורעות תחת הנטל. ובוודאי נשמע תשובות, בממשלה שוב ידברו, כדי להסיט את העניין, שוב ידברו על החרדים, על היעדר לימודי הליבה, כמה שזה מזיק לכלכלה, להסיט את הוויכוח, או שאם יהיה לנו קצת יותר מזל נקבל נאום על ימות המשיח של שר האוצר, נאום החדשנות ששמענו לא מכבר בכנס שהיה לפני כמה ימים. אני חושב שאפשר להכתיר את שר האוצר כאלוף העולם במילים, ומקום אחרון במספרים. אני רוצה להציע לשר החינוך, אולי סגנו יעביר לו את זה, ולכל חברי הממשלה: לפני שאתם דואגים לחינוכם של הילדים החרדים ולעתידם, קודם כול תסגרו מבצע אחד, בואו תסגרו קודם כול את הפערים הקיימים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. אני מוכן לחכות, תודה. וכשהפרויקט הזה יסתיים אני מסיים, אדוני, תעברו לטפל בדאגה המרגשת לעתיד הילדים החרדים, שבינתיים רק מקצצים אצלם. רק היום בישיבת ועדת החינוך ראינו את ההבדל העצום בתקצוב ילד חרדי לתקצוב ילד אחר, בהפרשים אדירים, והכול, כמובן, מדאגה לילדים. המומחיות של הממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, עד עכשיו, זה הגדלת פערים, יצירת תהום בין מגזרים, גם בזה אתם מצטיינים. הצלחתם להרחיב את השסע והקרע בעם, וגם פה הרחבתם את הפערים. לצערי הרב, דרושה מנהיגות לממשלה הזאת, ואולי דרוש ראש ממשלה יותר מעורב. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. אני מתכבד להזמין את סגן שר החינוך, חבר הכנסת אבי וורצמן, להשיב על הצעת האי-אמון של הסיעות יהדות התורה ומרצ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני לא יכול להתעלם מזה שכתוב פה שהצעת האי-אמון מטעם סיעות יהדות התורה ומרצ, זה כל שבוע. היא בנושא נקיטת צעדים וקידום תהליכים תוך הפניית עורף להלכה ולמסורת היהודית. זה חידוש. מה לא בסדר? לא, זה נפלא שסיעת מרצ הגישה את זה. זה נפלא. אדוני השר, האחדות נובעת לא מאידיאולוגיה, אלא מהצורך לחבר עשרה חברי כנסת שיכולים להגיש הצעה.

זו טעות במחשב. אנחנו מודים לסגן שר החינוך על הערנות.

אני שמח לראות את הדאגה של סיעת מרצ למסורת היהודית. זה עשה לי משהו. להלכה. גם הנכונות של חבר הכנסת יעקב אשר כל שבוע להציג את זהבה גלאון כמועמדת לראשות הממשלה ראויה לציון. משהו חדש מתחיל. והפעם עיסאווי פריג' יתמוך במאיר פרוש עוד מעט לראשות הממשלה. זה לא, צריך לציין את הדברים. זה צמצום פערים, אדוני. עד כאן פינת הצחוק.

טוב, ברשותכם, אני רוצה להגיב לדברים. ובפתח הדברים, לפני התשובה הרשמית של המשרד, אני דווקא רוצה לומר את הדברים מכאב, מהלב שלי, ממקום שממנו דיברתי גם ביום הראשון שעמדתי פה, על הבמה הזאת, והדבר הראשון שדיברתי עליו היה הצורך בצמצום פערים. כי בעיני זה הדבר הכי חשוב במדינת ישראל. השיח על הפערים החברתיים עולה כבר שנים רבות, במיוחד כאשר מפרסמים דוחות כמו דוח העוני של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כדוגמת המיצ"ב, מבחני המיצ"ב של משרד החינוך, ועוד דוחות אחרים שעוסקים במגוון רחב של סוגי פערים שקיימים ברווחה, בבריאות,

בתעסוקה ובכול. אבל אני רוצה להזכיר לכולם שלא מדובר פה רק במספרים וסטטיסטיקה, אלא בסוף מדובר באנשים, ובמקרה הנדון עכשיו מדובר בילדים. אני חייב לומר שגם באופן אישי, מהתפקידים שעשיתי עד היום, שכיהנתי בהם עד היום, אני מכיר חלק מהילדים האלה. נכון, יש פערים מאוד קשים בחינוך. זה לא סוד, במדינת ישראל יש פערים מאוד כואבים. ולצערי, זה לא התחיל בממשלה הזאת, זה התקיים בהרבה ממשלות במדינת ישראל, והסוגיה הזאת מציבה בפנינו, חברי הממשלה וחברי הכנסת, אתגר גדול, ואני גם אפרט. המשרד מתמודד עם הסוגיה הזאת כבר היום. אבל צריך לזכור, חברי חברי הכנסת, שאם מערכת החינוך תהיה היחידה שמתמודדת עם הבעיה, אנחנו לא נפתור את הבעיה. כי אם יש ילד שהולך לישון רעב בלילה כי בבית אין כסף לאוכל, או ילד שלפעמים לא ישן חצי לילה בחורף כי קר לו, ואין כסף להפעיל תנור חימום או להפעיל את החשמל, או ילד שלפעמים לא הולך לבית-ספר כי הוא חולה, כי אין כסף לקנות תרופות, או ילד שזקוק לאבחון ולהורים אין כסף לאבחון, פשוט אין כסף, הדברים האלה, לצערנו, מולידים פערים חמורים מאוד. אם ילד מגיע לבית-הספר רעב, ומה שמטריד אותו קודם כול זה הרעב שלו, כי על בטן ריקה קשה ללמוד,

רגע, רגע, ברשותך. ומטריד אותו שלאימא, יכול להיות שאין עבודה, אז בוודאי יהיה מאוד קשה לצמצם פערים. יש כאן בעיה מערכתית, שמחייבת את הגיוס של כל משרדי הממשלה, שדורשת מדיניות כוללת של הממשלה ושל ראש הממשלה, שתשים את צמצום הפערים במקום הראשון כנושא שצריך לטפל בו. ומתוך ההחלטה הזאת ומתוך המגמה הזאת, צמצום פערים בחברה, לטפל בהרבה מאוד דברים שצריכים טיפול. אבל בניגוד אליך ואל החברים שהגישו את ההצעה, חבר הכנסת אשר ידידי, אני חושב ואני מאמין שדווקא הממשלה הזאת ודווקא הקואליציה הזאת, שכמו שאני באתי, גם הרבה חברים שיושבים היום בממשלה מבינים את הסוגיה הזאת וחשובה להם הסוגיה הזאת, אני מאמין שאנחנו נעשה שינוי משמעותי מאוד כדי לסגור ולצמצם פערים כאלה. אי-אפשר לסגור פערים כאלה, אבל נצמצם פערים כאלה. אני חושב שהקואליציה הזאת יכולה להביא לצמצום מאוד משמעותי בפערים. הנייר סופג את הכול, אדוני השר. שנייה, שנייה. בשידור חי הבטחת. בשידור חי הבטחת ולא קיימת. קודם כול, צמצמנו חלק, ועוד נצמצם עוד.

צמצמנו חלק, ועוד נצמצם עוד. גורנישט, אפס. זה ש"ס, לא?

אפס צמצום. זה אפס או ש"ס?

אני אומר לך, הסימן זה אפס או ש"ס? רק תגיד לי. לא צמצמת בכלום. אולי זה אותו דבר. הבטחת בשידור חי שאתה תצמצם, ולא צמצמת.

אני גם מזכיר לך שהשפות הרשמיות הן עברית וערבית. גורנישט, זו לא מילה באחת משתיהן. זה בערבית. אם כבר יצחק כהן מדבר יידיש, זה משהו. הוא מדבר יידיש שוטפת. אני רוצה לספר עוד חוויה קטנה, חבר הכנסת כהן, תן לי להשלים את המילים, ברשותך. אני רוצה לספר עוד חוויה אישית, שגם לי יצא לראות אותה לפני כמה שבועות, במסגרת הסיורים בארץ. הייתי ברשות חזקה במרכז הארץ, שיש לה הכנסות רבות מארנונה, ושמשקיעה הרבה כסף בחינוך, הרבה כסף בחינוך, ואני אומר את זה לשבחם. אבל אתה בא לכיתה, חבר הכנסת כהן, אתה מפריע לי, אתה בא לכיתה, ואתה רואה השקעה מדהימה במבנה, והילדים נמצאים כרגע בחוגי אומנויות, וחלקם לומדים ארכיטקטורה, כשברקע צלילי מוצרט ובאך, מוזיקה קלאסית בווליום נמוך, שיהיה גם נעים ללמוד בכיתה. השקעה מדהימה. וראש העיר עומד אתי ואומר: אבי, השקעתי פה והשקעתי פה והשקעתי פה. כמו שאמרת, חבר הכנסת יעקב אשר, יש להם הרבה כסף להשקיע כי יש להם הרבה הכנסות. ולמחרת אני הולך לבית-ספר בפריפריה ודן עם המנהלת על המזגן של הסוכנות, מזגן חלון, והיא אומרת לי שלעירייה אין כסף להשקיע 8,000 שקל בהחלפת המזגן. יש פה בעיה מאוד מאוד מאוד חמורה ויסודית, אבל אנחנו רוצים לטפל בעניין. בשביל זה אנחנו נמצאים פה. תטפלו. תפסיקו לרצות,

אני רוצה, ברשותך, קודם כול לתת כמה נתונים על דברים שכבר היום מטופלים, וגם תוכניות ששר החינוך הצהיר עליהן, ואני כמובן מזדהה עם כל מילה שהוא העלה ודיבר, ואני תכף אפרט. דבר ראשון, צריך להביא את תוצאות המיצ"ב בצורה שקופה ואמיתית ולהתמודד עם העניין, וההתמודדות היא לא קלה, הנתונים אכן מציגים פערים בין תלמידים מרקעים חברתיים כלכליים שונים, לעתים פערים מאוד חריפים. בכל המבחנים ובכל השנים נמצאו פערים ניכרים בהישגים של תלמידים מרמות שונות על רקע חברתי-כלכלי, וככל שהרקע החברתי-הכלכלי גבוה יותר כך ההישגים של התלמידים גבוהים יותר. במבחנים בשפת-אם לכיתות ה', לדוגמה, גם בעברית וגם בערבית, נרשמו בשנתיים האחרונות פערי הישגים נמוכים מעט מהפערים שנרשמו בשנים קודמות. דווקא שיפור. מאידך גיסא, במבחנים במדע, בטכנולוגיה ובמתמטיקה לכיתות ח' בשנים האחרונות נרשמה התרחבות בפערים בין ההישגים של תלמידים מרקעים חברתיים-כלכליים שונים, גם בקרב דוברי העברית וגם בקרב דוברי הערבית. במבחן במתמטיקה לכיתות ח' חלה עלייה מצטברת בהישגי דוברי העברית, אך ורק תלמידים בעלי רקע סוציו-אקונומי בינוני וגבוה, לעומת זאת, הישגי תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך נותרו ללא שינוי לאורך שש השנים שבהן נמדדו ההישגים. עם זאת, כמו שאמרתי, צריך לזכור שהבעיה היא בעיה לאומית, מדינית וחברתית, שבאה לידי ביטוי גם במערכת החינוך וגם במערכות האחרות. פה אני רוצה להצטרף לידידי שר החינוך, שמייד עם כניסתו לתפקיד הציב את הנושא של הפערים כיעד המרכזי של המשרד בקדנציה הזאת, ואנחנו מתחילים מהלך רחב של העמקת התקצוב הדיפרנציאלי, כמו שהעלית, והדברים ייראו ויבוצעו, בעזרת השם.

מדובר במהלך אסטרטגי ארוך-טווח, שיותר מכל פרויקט נקודתי כזה או אחר יאפשר בסופו של דבר מתן הזדמנות נאותה יותר ושווה יותר לפריפריה. חברי חברי הכנסת, חשוב גם לציין שבשנים האחרונות, מתי המהלך הזה אמור להיות? חבר'ה, אנחנו מטפלים בו, זרקת לכאן פצצה. ספר לנו קצת פרטים,

מתי זה אמור להיות? זה אמור להיות בחודשים הקרובים, ואתם תשמעו על כך.

פצצה? זאת תהיה הפצצה, בעזרת השם. ספר לנו. זאת תהיה הפצצה.

אני רוצה לספר לך על דבר מוגמר ואמיתי, ולא סתם ססמאות. תחזיקו מעמד בחודשים הקרובים? נחזיק ארבע שנים, בעזרת השם. עיסאווי, אל תדאג. בלי המפלגות הערביות אין לכם סיכוי להישאר בממשלה. על כל דבר יש לך מה להגיד. אפילו אתה ממציא מתחת לשולחן.

אני כן רוצה,

לספר על כמה צעדים חשובים שהמשרד עשה בשנים האחרונות, על פרויקטים חדשים שהמשרד חידש בשנים האחרונות, או הגדיל בהם את התקציב בצורה ניכרת, התקצוב היה דיפרנציאלי בהם בצורה מאוד משמעותית. אני יכול לתת כמה דוגמאות מאוד חשובות. חברי הכנסת מסיעת ש"ס, אני מבין שאתם רוצים לקבל פרטים על תהליך השלום מהשרה לבני, אבל בכל זאת יש דובר במליאה, בקושי הספקנו להגיד לה שלום, לא תהליך. דוגמה ראשונה: שעות טיפוח לשכבות החלשות, המשרד מקצה יותר מ-100,000 שעות תקן, בעלות 750 מיליון ש"ח, לשעות טיפוח לשכבות החלשות. ככל שמדד הטיפוח של בית-הספר גבוה יותר, כך הוא מקבל תוספת של שעות הוראה. מדובר בתוספת גדולה מאוד, כל הכבוד לגדעון סער.

נוספת: המשרד צמצם את מספר המקסימום של התלמידים בכיתה ל-32 בחלק מהעשירונים, ככל שהעשירון גבוה יותר כך מספר התלמידים בכיתה קטן יותר. תוכנית נוספת: יש תוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, שנעשית כרגע במחוז הדרום ובמחוז הצפון, השקעה של 600 מיליון ש"ח, תשמעו טוב את הסכומים, מ-2011 עד 2013, תוספת תוכנית לשיפור ההישגים במקצועות הליבה ביסודי, בחטיבות הביניים, חיזוק ידע בשפה, מתמטיקה ומדעים, השקעה של 43,000 שעות, 310 מיליון ש"ח, כל הכבוד לגדעון.

כוח לגדעון.

דברים טובים של גדעון סער, אנחנו מברכים אותו. דברים של שר החינוך הנוכחי ושל הצוות הנוכחי, ממשיכים אותם ומרחיבים אותם,

גם על זה צריך להגיד יישר כוח. כל הכבוד לגדעון. חבר הכנסת כהן, אני רק רוצה להזכיר לך שחלק מכל הטענות שאתה מעלה, אתה מעלה על השנים שאתה היית בממשלה בעצמך. אפילו היית שר בממשלה. בוא נהיה אמיתיים. בוא נהיה אמיתיים. כיתות אתג"ר ומדע אני במקרה ממונה על אגף שח"ר, המשרד משקיע בסכומים של יותר מ-1.5 מיליארד ש"ח בכיתות מיוחדות רק בבתי-הספר האלה, ניהול עצמי, שהעלית, עלה ל-76 מיליון ש"ח, הגדלת מלגות למשלחות לפולין, ב-35 מיליון ש"ח. אני רוצה לבשר לך שתקציב המלגות לתלמידים על בסיס המצב הכלכלי של ההורים עלה מ-60 מיליון ש"ח השנה ל-100 מיליון ש"ח כבר ב-2013, תוכנית ההזנה, 200 מיליון ש"ח, תמריצים למורים בפריפריה, 220 מיליון ש"ח, תוכנית מיל"ת, 100 מיליון ש”ח, משרד החינוך, למה הרחיבו אותו? אני יכול להמשיך, אני רוצה לקצר. יש פה שורה ארוכה של תוכניות שהמשרד עושה כדי לצמצם את הפערים, אי-אפשר להתעלם מזה, ומדובר בהשקעות של מיליארדים שהמשרד משקיע. אבל אני חוזר ואומר: השינוי האמיתי יהיה כאשר התקצוב יהיה דיפרנציאלי, כאשר רשות חלשה, שאין לה הכנסות ממקורות של ארנונה ושל עסקים, תקבל אחוזים גבוהים יותר ותקבל משאבים גבוהים יותר עבור התלמידים, שם יתחיל השינוי. שם יתחיל השינוי הגדול, והשינוי הזה, בעזרת השם, יתממש, והשינוי הזה יקרה. אני רוצה לומר לך, יעקב אשר, הדבר הזה הוא בנשמתנו, הדבר הזה הוא בנשמתי, ואנחנו נעשה הכול כדי שהפערים במדינת ישראל יצטמצמו. תודה רבה. לפני הדוח הנוכחי לא עשו את זה. תודה לסגן שר החינוך חבר הכנסת אבי וורצמן. אנחנו עוברים להצעה הבאה, של סיעת ש"ס, הנושא חשוב עד כדי כך שניסו לחטוף אותו מסיעת ש"ס, אבל לא הצליחו: נקיטת צעדים וקידום תהליכים תוך הפניית עורף להלכה ולמסורת היהודית. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אריה דרעי. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יצחק כהן. המשיבה היא שרת המשפטים חברת הכנסת ציפי לבני. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, סגן שר החינוך, אתה בדרך כלל אדם צנוע, אני מכיר אותך כאדם נעים הליכות וצנוע, לפחות היית אומר, מביא גאולה לעולם, אומר מה המקור של התקצוב הדיפרנציאלי, איך נולד המודל הזה, איך נעשה הפיילוט, היית אומר מה המקור של זה. הרי פה שיבחת את גדעון סער. חשבת שאתה משבח את שר החינוך?

אתה משבח את גדעון סער, כי כל מה שאמרת, סגן שר החינוך, אני מדבר אליך, קצת דרך ארץ, כל מה שאמרת זה בוודאי לא בחודשים הספורים שאתם עדיין לא התיישבתם, זה תוכניות העבר, שמשרד האוצר לשעבר ומשרד החינוך לשעבר עשו אותן. אז אתה מפרגן להם? אנחנו אחראים רק לגירעון. אה, רק לגירעון. אנחנו אחראים רק לגירעון. מודל התקצוב הדיפרנציאלי, הרצנו את המודל הזה במשרד הדתות, וזה עבד פנטסטי, עיריות חזקות ישלמו יותר, המדינה במצ'ינג שלה מול העיריות החלשות תשתתף ביותר, ואנא מכם, אל תקלקלו, תאמצו את זה גם בחינוך וברווחה. אני אודה לכם מאוד. רק היום ידידי בן-דהן, שהעביר הצעת חוק רק לפני שבועיים,

הוא אשרר את הצעת החוק שלנו. אי-אפשר לשכתב את ההיסטוריה. אתם אלופים בלשכתב את ההיסטוריה, אבל אי-אפשר לעשות את זה. אתה גם הבטחת בשידור חי, חברי, שאתה תחזיר את סכום הקיצוץ לישיבות, ולא החזרת. לא עשיתם מאומה, אפילו קוסמטיקה לא הייתה פה. ואם נוח לכם עם זה, הבית היהודי, לראות איך ישיבות נאנקות תחת העומס הכבד שהטלתם עליהן, בלי שום סיבה. בלי שום סיבה. היום ראינו את האפליה שאתם יוצרים בין ישיבות של הציונות הדתית לבין הישיבות הקדושות. תקציב של ישיבה קדושה, בחור מקבל שם 240 שקל, ואצלכם משום מה זה מגיע ל-1,200 שקל. למה האפליה הזאת?

אתם לומדים יותר תורה? אתם יותר צדיקים? זאת תורת, כן.

חברי חבר הכנסת רובי ריבלין, הוויכוח העתיק על הפרדת דת מהמדינה, אז בן-גוריון כל כך התעקש, אתמול היה היארצייט שלו, לא להפריד דת ומדינה,

הוא אמר את האמת, אז מנהיגים אמרו את האמת, שהוא רוצה לשלוט ביהדות, הוא רוצה שזה יהיה בידיים שלו. אבל זה לא הולך, זה התנגשות בין ערכים, אתם יודעים את זה. אבל היחידים,

שיכולים לממש את האג'נדה הזאת זה הבית היהודי. אפשר לעקם כל דבר. כשיש התנגשות ערכית, אפשר לקחת מפה, לעקם משם, זה בסדר. אז הרב דב ליאור, שאני מאוד מכבד אותו, אמר שמותר, אולי,

לא שמעתי את זה ממנו, לעלות להר-הבית. אבל באותו יום הוא גם שלח אליכם מכתב והוא ביקש מכם להתנגד לשני החוקים ההרסניים לכרם בית ישראל, בנושא הגיור ובנושא רישום הנישואים. שמעתם על הרב דב ליאור? מה זה רפורמים? רפורמים לוקחים את העניין ועושים אתו כפלסטלינה: מתי שנוח להם מעקמים לפה,

זה לא יהדות,

זה לשלוט בתהליכים. פעם הוא דוב ופעם זה לי אור. זה תלוי בנושא. לא, לא, אני מכבד אותו. לא, בעיניהם אני אומר. אני מאוד מכבד אותו. מעולם לא הזכרת את הרב דב ליאור כל כך הרבה, לא,

אתם נגדו, אתם נגדו, אתם פוגעים בכבודו של הרב דב ליאור, אתם מצפצפים על פסקי ההלכה שלו. הוא שלח לכם מכתב דחוף, ביקש: אל נא, תתנגדו. באותו יום הצבעתם בעד. זה יפה לעשות ככה לרבנים שלכם? זה לא יפה. עכשיו, אני גם רוצה לתת גם מילה טובה לראש הממשלה על העמידה האיתנה שלו מול מה שמתרחש בז'נבה. אבל כשראש הממשלה עסוק בדברים ברומו של עולם, אתם עסוקים בלהרוס את העולם, את העולם היהודי.

עולם התורה נבנה פה אחרי החורבן בשואה בעמל רב. והצלחנו, כולם, להגיע למצב שארץ-ישראל, מדינת ישראל, כן, המרכז הרוחני הגדול ביותר בעולם. עכשיו, מה אתם עושים? אתם הולכים ומחריבים בית אחרי בית. הגעתם גם כן לישיבת "מיר", של תלמידי חוץ. ואתם מציעים להם, כן: בואו תעשו סדרת חינוך וניתן לכם. אתם יודעים שזה לא יהיה, אתה יודע שזה לא יקרה, זה חשוב לי ולחברים שלי יותר אפילו משזה חשוב לך,

אתה לא עושה כלום, אבל מבטיח. בשידור חי.

בעימות אתי בשידור חי, אתה מבטיח ולא עושה כלום. עושים הרבה, אתה אפילו לא עלית,

יכול להיות שאני טועה, תקן אותי.

אבי, מה זה לא, ? בשפה הרשמית זה גורנישט. כלום אתם לא עושים. אתם כן עושים, אתם עושים ומחריבים באטרף של חוקים שאתם יודעים שהוא הורס את הסטטוס-קוו,

מה שהיה. מה זה הפריע לכם? מה הפריע לכם שישיבת "מיר" מארחת, מי הגן על הבית היהודי כדי,

אנחנו. מה הפריע לכם שישיבת "מיר" מארחת תלמידי חכמים מחו"ל, מהתפוצה?

הוא לא גדל ב"פורת

אוסלו. להזכיר לך איפה יגאל עמיר גדל, איפה הוא למד?

לא ב"פורת יוסף" ולא ב"חברון", לא בישיבת "חברון". הם לא קיבלו

הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם שלכם, סיקריקים,

שנאת חינם שאתה ושכמותך, אתם שונאים, אתם הסיקריקים. תודה לחבר הכנסת יצחק כהן. אני כמעט עשיתי פליטת פה

אני רוצה לדבר על עצמי: אני לא מוכנה שהמונופול על המילה "יהודית", או על העקרונות היהודיים, או על המסורת היהודית, יהיה נתון בידיכם. מילא הלכה, ראיתי את הצעת האי-אמון המדברת על הממשלה שמפנה עורף להלכה ולמסורת היהודית,

אני מודה, לא מתיימרת. באמת, יש רבנים שיכולים לפרש את ההלכה.

אני בספק, אחרי שדובר כאן על העובדה שמדינת ישראל יכולה להיות המרכז הרוחני הגדול בעולם, צריך לזכור גם מה קורה מבחינת היהודים במקומות אחרים בעולם, שמסתכלים על הפרשנות של היהדות כאן, על המונופול, לא ההלכתי, אלא הרבני, המפלגתי, הפוליטי, שקורה כאן, במדינת ישראל, והם מרגישים מנותקים, הם מרגישים שהם לא יכולים להתחבר, הילדים שלהם והנכדים שלהם כבר מתחילים להתרחק ממדינת ישראל, ואת המחיר הזה כולנו משלמים. אז העניין הוא לא על עולם הישיבות, שאני בעד לשמר אותו במדינת ישראל, שהיא המדינה היהודית והדמוקרטית, בעד לשמר את אותה מסורת, את אותם דברים ששימרו את העם היהודי בגולה במשך כל כך הרבה שנים. אבל מה הקשר בין שמירה על הישיבות לבין תרומה לחברה? לבין לצאת לעבודה? לבין ללכת לשרת? לבין לתרום לחברה שבה אתם חיים? כל כך הרבה שנים ניסיתי, באמת ניסיתי, מיומי הראשון בכנסת, לקבוע מכסות, לדבר אל אותם אלה שבאמת יכולים לשמור על עולם התורה, באמת, ולא על אלה שמסתובבים ברחובות, לא על אלה שמוצאים מקלט בישיבות. אבל הרצון להכיל את הכול היה בבחינת תפסתם מרובה לא תפסתם, והתוצאה הייתה אפקט בומרנג, שבו באמת אנשים שאכפת להם מהיהדות לא פחות מרגישים מנותקים, מרגישים שלוקחים את היהדות שלנו, כפי שאנחנו רואים אותה וחיים אותה, את המסורת שלנו, שאותה אני שומרת, לא כטובה למישהו מכם ולא כטובה למישהו בכלל, אלא כחלק מהערכים שלי, כחלק מהמסורת שלי, כחלק מהקשר שלי עם ההיסטוריה שלי, עם העם שלי. אבל פתאום יש כאן מונופול, הוויכוח כאן הוא רק בין שתי מפלגות, ואנחנו מחוץ לעניין הזה, אני לא אשאיר את העניין הזה מחוץ לעניין.

גם בממשלה הזאת אני מתכוונת להמשיך להניח על השולחן חוקים שעוסקים, על-פי הבנתי, במסורת היהודית, כפי שאני מבינה אותה.

אני לא יכולה לשנות, ולא מתיימרת לפרש את ההלכה, אבל לפחות להקל, לעשות אותה יותר ידידותית לסביבה, לאפשר לכל אותם מאות אלפי עולים שהגיעו הנה על-פי חוק השבות, אנחנו קראנו להם לבוא, פתחנו את שעריה של מדינת ישראל, אפשרנו לבני העם היהודי ובני משפחותיהם להגיע הנה, ומוציאים להם את הנשמה בתהליך הגיור.

אני לא יכולה לקבוע איך צריך להיות הליך הגיור, אבל יש דברים שאני באמת לא מבינה: למה לחייב ילד קטן, שעוד לא הגיע לגיל מצוות, לעבור מבית-הספר ומהסביבה הטבעית שלו ולהכריח אותו ואת משפחתו ללכת לבית-ספר שהוא או בית-ספר ממלכתי-דתי או בית-ספר חרדי? אפשר להקל במקומות שרוצים להקל בהם. לצערי, לא רוצים. לכן, אני באה לא מתוך, דובר כאן על שנאה, כעסים, אני כועסת על דבר אחד, אני כועסת על זה שהבחירה במדינת ישראל נעשתה בין תל-אביב לבין בני-ברק, ובאמצע הזה, שאיחד את המסורת היהודית, את המקומות שבהם אני גדלתי, את המסורת שאותה אני מבקשת להנחיל לילדים שלי, זה הולך ונעלם. וזה הופך להיות בעיה שלי, לא בעיה שלכם, כי בני-ברק תישאר בני-ברק, וממילא תשמור על עצמה כמקום סגור. לכן, בממשלה הזאת, אני לפחות אמשיך לקדם את אותם חוקים שבעיני יכולים להקל על אזרחי מדינת ישראל שרוצים להרגיש את החיבור למסורת ומרגישים מנותקים ממנה. אני אפעל להקלת הליכי הגיור ככל יכולתי. אני אפעל להקל בהליכי נישואים, או חיים משותפים, או ברית זוגיות, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה, כי אני לעולם לא אשכח את אותו חייל, ואני חושבת שסיפרתי כבר את הסיפור הזה על הדוכן: באחד מהביקורים שלי בקורס "נתיב" בצבא אומר לי חייל קרבי עולה מרוסיה: אם אני אמות בקרב אני רוצה לדעת שאני אקבר ליד החברים שלי, ואם אני אצא בחיים מהצבא ואתחתן אני רוצה לדעת שאני יכול להתחתן במדינת ישראל. זו החובה שלנו לכולם. לכן אנחנו נמשיך לפעול גם לאפשר נישואים, לכן אנחנו נמשיך ונפעל גם לפתוח אזורי רישום, וגם לאפשר לרבני ערים לגייר, כל דבר שיהפוך את הממסד הרבני הנוקשה למשהו שיותר מקבל, יותר פתוח, יותר מאפשר לכל אחד ואחד מאתנו להרגיש יהודי, להיות מחובר למנגינה היהודית בלי שמישהו כופה עליך בדיוק את המילים, להיות חלק ממדינת ישראל כמדינה יהודית, בלי שמישהו לוקח מונופול על היהדות של מדינת ישראל, להרגיש שמדינת ישראל מדינה יהודית בלי שמפרשים לי שהמשמעות של מדינה יהודית זה ארץ-ישראל, ובלי לעשות איזשהו תהליך שאולי יביא פה חיים טובים יותר, והדרך היחידה לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית. כי בסופו של דבר שני הדברים האלה בעיני קשורים, ובזה אני אסיים. אני לקחתי בממשלה הזאת שני תפקידים שלכאורה יש כאלה שהם ייראו להם שונים לגמרי, האחד היה משרד המשפטים והשני היה המשא-ומתן. זה נראה כאילו שני הדברים לא קשורים. שני הדברים, או שני התפקידים שלקחתי על עצמי, מבחינתי, במובן העמוק ביותר, הם שני הצדדים של אותה משוואה שמשמרת את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. האחד, להגיע להסדר, שזאת הדרך היחידה לשמור, בשלב הראשון, על אותו מספר שמאפשר למנוע התנגשות בין הערכים של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, באופן שבו אנחנו יכולים לחיות על-פי הערכים היהודיים שלנו, שאינם כוללים היום את כל מה שאנחנו רואים ביהודה ושומרון בשם רבנים. והחלק השני, במשרד המשפטים, לעגן ולקבע את הערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, באופן שזו מדינת הלאום היהודי, באופן שזה נותן ביטוי להיסטוריה, למורשת, לתרבות, למסורת ולערכים היהודיים, ולא איזה עניין חד-ערכי שיש לו שליטה ומונופול, או של מפלגה דתית כלשהי או של רבנות שנבחרת על בסיס אותם הסדרים פנימיים בין המפלגות הדתיות לבין עצמן.

אני מודה מאוד לשרת המשפטים, חברת הכנסת ציפי לבני. נעבור להצעת האי-אמון האחרונה להיום: מדיניות הממשלה ביחס להקצאת קרקעות והקמת יישובים לאזרחים הערבים, לצד תשתיות לקויות והיעדר פיתוח כלכלי ביישובים הערביים הקיימים, רע"ם-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד. המועמד להקים את הממשלה הוא חבר הכנסת צרצור. יציג וינמק את ההצעה חבר הכנסת טלב אבו עראר.

עד עשר דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אזרחים ערבים מודרים על-ידי ממשלות ישראל לדורותיהן בכל הקשור להקצאת קרקעות והקמת יישובים חדשים, או הכרה ביישובים קיימים, או הרחבת תוכניות מתאר ליישובים הערביים בכלל. לכן, הקצאת הקרקעות אינה שוויונית, ומפלה לרעה את האזרחים הערבים. לא רק, אלא שהמדינה מפקיעה את הקרקעות שבבעלותם ומשתלטת עליהן. דוגמאות לכך לא חסרות. אם ניגע ונדבר על מתווה פראוור שעבר בקריאה ראשונה. שם התוכנית או שם הצעת החוק: התוכנית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. זה השם של התוכנית, שם ההצעה. אבל לא כתוב שם, לא ראינו שם, שההצעה הזו היא לעקור יישובים או לפנות תושבים וליישב במקומם אזרחים יהודים. לא מופיע שם, אלא רק הסדרת התיישבות. וכולנו ידענו שתוכנית פראוור או הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה מפקיעה מאות אלפי דונמים, עוקרת עשרות יישובים, הורסת אלפי או עשרות אלפי בתים. ולכן, איך ראינו באמת או איך אפשר להוכיח שתוכנית פראוור היא לא כמו שניסה חלק גדול,

מהשרים או מחברי הכנסת, או מי שחשב על התוכנית או תכנן אותה, לא ממש ידע או לא הזכיר שממש האדמה הזו מפנים אותה לטובת יישובים יהודיים. ואני רוצה לשאול כאן. השרה ציפי לבני לפני דיברה על מדינת ישראל יהודית דמוקרטית. יהודית, נכון, אבל דמוקרטית למי? זו השאלה. דמוקרטית לכל אזרחיה או רק ליהודים?

כבוד השרה רוצה להגיד לי שהיא דמוקרטית לכל אזרחיה, יהודים וערבים, איך את יכולה, גברתי כבוד השרה, להשיב לי על החלטת שר הבינוי והשיכון להקים חמישה יישובים בכביש 25, לעקור יישוב ערבי ולהקים במקומו יישוב יהודי? מה ההבדל בין יהודי לערבי? אם מדינת ישראל, אזרחי המדינה, אז איפה דמוקרטית? דמוקרטיה אולי רק לאזרח היהודי, נכון. אבל הערבי אין לו, אין לו שיקול דעת. כופים עליו, לא מדברים אתו. כל אלה תושבי אזור הסייג, שהוא בין באר-שבע לדימונה, כביש 25, אלה מפונים, היו כאילו גרים ומתגוררים מערבה לכביש 40. מדינת ישראל העבירה אותם לאזור הסייג. עכשיו באה שוב להעביר אותם למקום שהוא לא ידוע לאף אחד, ושבמקומם יתגוררו יהודים אזרחי מדינת ישראל. איפה השוויון? איפה הדמוקרטיה? מי שחשב על זה, כבוד שר הבינוי והשיכון, לא ידע שזה הערבי המפונה שהוא הולך לפנות אותו הוא לא אזרח מדינת ישראל? הוא לא אזרח מדינת ישראל? אלה שמתגוררים באזור הסייג לאורך כביש 25 מאז קום המדינה עד היום הם נטולי זכויות בסיסיות מינימליות, לא מים, לא חשמל, בקושי הקימו, הביאו כמה קרוונים לבית-הספר. החלטת הממשלה מאתמול בישיבתה בשדה-בוקר, נדמה לי שבן-גוריון, אם אני לא טועה, הכיר בשנת 1952 בזכויות הבדואים הערבים על אדמותיהם. לא יודע אם קראתי נכון או לא,

אני חושב שהוא הכיר, ומר ריבלין יודע את זה. באו הממשלות, ובמיוחד הממשלה האחרונה בישיבתה בשדה-בוקר, היא לא מוכנה להמתין אפילו להחלטת בג"ץ. הרי כולם כאן מחוקקים, בית-מחוקקים, מבקשים לכבד, לאכוף את החוק, לכבד החלטת בית-משפט, לכבד את החלטות בג"ץ. אבל עדיין העניין הזה תלוי, של היישוב אום-אלחיראן, תלוי עדיין בבג"ץ ועדיין אין בו החלטה. מה, הממשלה לא יכלה להמתין עד להחלטת בג"ץ? הממשלה לא רוצה לעשות משהו גדול או משהו שיזיק או יפגע באוכלוסייה הערבית שם באום-אלחיראן. לא, רק מחקה את השם אום, והשאירה את השם חירן, היא היישוב האמיתי אום-אלחיראן. באה, אמרה: לא צריך את המילה אום, ואז נשאיר את חירן.

תענה לי במקום שאתה עסוק, אם אפשר, אום-אלחיראן, וחבר הכנסת אקוניס אם מוכן להקשיב, בבקשה, כל שבוע אני מקשיב,

אום-אלחיראן, ב-1952 המושל הצבאי החליט להעביר אותם ממקום מגוריהם שם, בשם שובלה, איפה שקיבוץ שובל. העבירו אותם למקום הזה ואמרו: חברים, אתם תישארו כאן. מה פתאום הממשלה עכשיו באה ומחליטה על עקירת היישוב הזה, פינויו מתושבים ערבים והקמת היישוב חירן אך ורק ליהודים? חברים, איפה הדמוקרטיה? הרי אנחנו עם תעודת זהות ישראלית, אזרחי מדינת ישראל.

תענו לי. בא יישוב כאילו כסיף, החליט על הקמת לא יישוב אלא עיר, עיר החרדים. אני אומר: לא אהלן ולא סהלן עיר החרדים. למה אני לא זכאי שתכיר לי ביישוב שם בתל-ערד ליד כסייפה? אתה בא ומחליט על הקמת עיר, עיר לחרדים,

מה זה נותן, החלטת שר השיכון, שמחליט על הקמת חמישה יישובים בנגב על אדמותיהם של ערביי הנגב? יש היום 63 חוות יחיד בנגב, ואחת מהן ליד, ממש קרוב וצמוד ליישוב אום-אלחיראן. אום-אלחיראן מונה בין 800 ל-1,000 נפשות, מנותקים מהחשמל, מים, טלפון. אין להם כלום. ליהודי שיושב בחווה, מזכיר לי ארמון מלך, כמו מלך, והוא אזרח רגיל, פשוט כמוני. יושב שם מחובר לחשמל, למים, כביש גישה. יעני, שמור. כל אלה הדברים, הדוגמאות שהבאתי, מוכיחים שיש פה, לא יודע מה, שנאה כלפי הערבים, גזענות.

תתייחסו לבקשותינו, שימו לב למה שאנחנו אומרים. הרי הדבר הזה, אי-אפשר לסבול. הממשלה תישא בכל האחריות, בכל התוצאות, למה שיקרה בנגב. אי-אפשר. תן לי לחיות בשלווה, תן לי לחיות בשקט כמוך, אחרת לא נישאר חברים, ככה הבדואים אומרים. הגיע הזמן שמהממשלה תפעל ביושר, תפלה את הערבים לטובה, לא לרעה, אחרי עוול מתמשך מאז קום המדינה עד היום. יש שם צעירים, יש שם אקדמאים, יש שם אנשים מבינים עניין ויודעים בדיוק מה מסתתר מאחורי, מה הכוונות המסתתרות מאחורי כל התוכניות האלה.

ואז בהחלטת הממשלה, בהחלטת שר השיכון להקים את היישובים שם ממש נחשפו הפנים האמיתיים של הממשלה הזאת. תודה רבה. חברים, כבוד היושבת-ראש, בזה אני מסיים, אבקש להפסיק עם תוכניות הכפייה על האוכלוסייה הערבית בנגב, לפתוח בדיאלוג, ערוץ הידברות עם האוכלוסייה שם. אני הייתי מעדיף, או מציע וממליץ לממשלה הזו, שבמקום שהיא תכיר באנשים שעדיין אינם שם, ביהודים שבאים להתגורר, עדיף להכיר בתושבים, באזרחים הקיימים שמבקשים הכרה ובזכויותיהם על אדמותיהם וביישוביהם.

תודה רבה לך. ישיב סגן השר המקשר בין הכנסת לממשלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אמרתי כאן בשבוע שעבר, גברתי, שהממשלה הזאת תבנה בכל מקום בארץ-ישראל, ביהודה, בשומרון, בנגב ובגליל, ובמישור החוף, באמת יש הרבה עבודה, גברתי, בנושא הדיור, בנושא הבנייה, בעיקר למי שבאמת זקוק לה, שאלה הזוגות הצעירים,

משפחות שלמות שלא מצליחות להשיג דיור, פשוט לא מצליחות לקנות דירה במדינת ישראל. וזה דבר, אני קודם כול צריך לומר ביושר שהממשלה הזאת כמובן מטפלת בו, חבר הכנסת אבו עראר, לכל המגזרים,

היא מחויבת לכך, זו משימה קשה מאוד, אולי המשימה החברתית הקשה ביותר שעומדת בפניה, אני אענה לך מייד על העניינים שלך,

אני מדבר על הבנייה באופן כללי, ועל הדיור באופן כללי, ומייד ניגע גם בהקמת היישובים החדשים בנגב, אבל זוהי משימה של הממשלה, וזוהי משימה לאומית, ואנחנו רוצים לתת פתרונות דיור לכל אוכלוסיית ישראל, ליהודים הצעירים, לאלה שהשתחררו מן הצבא, לערבים אזרחי ישראל, לדרוזים, לצ'רקסים,

אנחנו, ממשלתנו נוקטת גישה ממלכתית. ובתוך הדבר הזה, סליחה?

אתה תמיד יש לך הערות, עוד לפני שאני בכלל אומר משהו.

כיוון שהקשבתי לרוב דבריו של חבר הכנסת אבו עראר, אני גם רוצה להשיב לו, ובאמצעותו גם לבדואים תושבי הנגב וגם לערבים אזרחי ישראל. אין אפליה ברעיון הזה, שכל אזרחי ישראל צריכים לקבל עזרה. בעצם המדינה מחויבת, זה לא שהם צריכים לקבל עזרה, מדינה נורמלית מחויבת לתת פתרונות דיור, נמצא כאן חבר הכנסת אייכלר, גם לאוכלוסייה חרדית גדולה שנמצאת גם היא במצוקה בעניין הזה.

כל האוכלוסיות, אני אומר לך, גם האוכלוסייה בעיר שאני בא ממנה, בתל-אביב, סובלת מהעניין הזה, וגם האוכלוסייה שחבר הכנסת אייכלר מייצג, ואני משתכנע שגם האוכלוסייה שאתה מייצג סובלת מהעניין הזה.

בוא נגיד, על העברת חלק מהתושבים שיש להם מצוקת דיור ליישובי קבע, לכפרים? אתה מתכוון להקים ליהודים יישוב, לערבים, לא. לא לא לא, ממש לא. זה לא בדיוק.

לגבי תוכנית פראוור, שאתה התייחסת אליה, התחלנו לקיים בבית הזה, בבית שבו מתקבלות ההחלטות, דיון. לצערי הוא התחיל בצורה מאוד לא פרלמנטרית, אתה זוכר, אתה היית חלק ממנו, אני באמת מצטער על זה. אני אומר לך במלוא היושר, הכנות והידידות, שאני מצטער על אופן הדיון שבו התנהלה הקריאה הראשונה של חוק פראוור. אפילו הדוכן המסכן הזה היה קורבן, אתה נואם, והמיקרופונים האלה היו קורבן לאלימות. לא לא לא, אתה תקשיב. שמע, אני גאה במה שעשיתי. זה חבל מאוד. אני מצטער.

זו עובדה, כי אתה בא, ממש בצורה גזענית,

אין פה שום דבר גזעני.

תקשיב, שמע, אתה הורס יישוב ערבי ומקים במקומו,

שום דבר גזעני אין פה.

אין פה שום היבט גזעני. תענה. תענה. אין לך תשובה. אין לך תשובה. הממשלה קיבלה אתמול החלטה על הקמת שני יישובים בנגב, והם יוקמו. תהיה אמיץ, תביא תשובה. אני אומר לך, תגיד לי: אין לי תשובה. אני אומר לך בצורה הברורה

אם יש יישובים שהוקמו בניגוד לחוק, הם לא יהיו.

לא יהיו יישובים שהוקמו בניגוד לחוק.

לא תהיה התיישבות שהוקמה בניגוד לחוק. לא תהיה התיישבות שהוקמה בניגוד לחוק. לא תהיה.

אתה לא נותן לי לבנות, לא נותן לי לאשר.

בסוף תתקבל כאן החלטה ברוב קולות. בסוף תתקבל החלטה ברוב קולות. אגב, כאזרח ישראלי, כחבר בכנסת, כפרלמנטר, כאדם שנשבע אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, גם אם אתה תהיה במיעוט, ולא תצליח לשכנע את הבית שהתוכנית הזאת של פראוור היא לא טובה, אתה תהיה מחויב לה בדיוק כפי שאני לעתים מחויב להחלטות שאני פחות אוהב ומתקבלות בבית הזה. זוהי דמוקרטיה, זוהי דמוקרטיה. שאלה, יש עכשיו תשובה, ואחר כך סיעות הבית רוצות להגיב.

אנחנו גם רוצים לשמוע את הדיון, ועוד יש לנו דיון,

במינוי שר חוץ, וגם הוא ודאי יהיה מעניין, וגם עליו צריך להשיב, וגם עליו צריך להצביע. ובכל מקרה, גברתי היושבת-ראש, בתחום התכנון, הממשלה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, מקדמת בשנים האחרונות תוכניות מפורטות ביישובים רבים במגזר הערבי, הכוללות יותר מ-20,000 יחידות דיור. חלק מהתוכניות, חבר הכנסת אבו עראר, הן על קרקע מעורבת, חלק על קרקע פרטית וחלק על קרקע מדינה. לפחות 50% מהתוכנית הזאת הם על קרקע מדינה. בשנים האחרונות גיבשה הממשלה כמה תוכניות חומש ליישובים במגזר הערבי והבדואי בצפון, שכוללות טיפול בנושא הדיור הן בקרקע מדינה והן בקרקע פרטית, כפי שאמרתי, בכל היישובים, הן הערביים והן הבדואיים, ואני מדגיש,

שתכנון בקרקע פרטית הוא דבר ייחודי, שלא מקובל בכל הארץ, אלא רק במגזר הערבי, כדי לעודד פיתוח ובנייה ביישובי המגזר שבהם יש מחסור בקרקע זמינה לבנייה. החלטות הממשלה כוללות תקציבים מיוחדים לתכנון קרקע פרטית. חבר הכנסת אבו עראר, אני מציע לך להקשיב לתשובה, הנה,

פה. כי היא אומרת לך מה הממשלה עושה. ביקשת תשובה, הנה התשובה. החלטות ממשלה לא מתקבלות בצעקות, הן מתקבלות בנחת. להמתין עד החלטת בג"ץ

אתה תמיד מוזמן ללכת לבג"ץ. אבל הם עתרו לבג"ץ. חבר הכנסת אבו עראר, בבקשה תן לו להשיב. החלטות הממשלה כוללות תקציבים מיוחדים,

לתכנון קרקע פרטית, ולכן תוספת תקציב לתכנון קרקע מדינה מרחיבה את תקציב התכנון שמשרד השיכון מקדם בתוכניות השוטפות. אני רק רוצה לצטט כאן, מתוך סעיף התכנון תקצבה הממשלה עד עתה, לתכנון קרקע פרטית כ-33 מיליון שקלים ב-14 יישובים, לתכנון קרקע מדינה יותר מ-17 מיליון שקלים,

גברתי, כתוספת, כתוספת, לתקציב. במהירות אני אולי אסקור שבהחלטת הממשלה 4192 לסבסוד פיתוח נכללים כ-60 יישובי מיעוטים, שהם 66% מכלל היישובים במפת העדיפות הלאומית, בהם 29 יישובים ערביים. היישובים זכאים לסבסוד פיתוח של 50% מאומדן עלויות הפיתוח לבנייה רוויה, ארבע יחידות דיור לדונם נטו ומעלה בקרקע מדינה. ויש עוד החלטה, עוד שתיים בעצם: 1539 ו-4432, חבר הכנסת סוייד, נכללו כל יישובי המגזר הערבי במסגרת סבסוד פיתוח לבנייה רוויה. נכללו בהם גם היישובים שלא נכללים במפת העדיפות הלאומית, כמו יישובים במרכז הארץ, יישובים ערביים במרכז הארץ. בתחום הקרקע הפרטית, בהחלטות הממשלה האלה נקבע תקציב סבסוד מיוחד לפיתוחה של הבנייה הרוויה בקרקע פרטית לכל יישובי המגזר הערבי, כדי לעודד את הבנייה בקרקע פרטית. בסעיף זה, גברתי, תוקצבו כ-52 מיליון שקלים ב-19 יישובים. האם לכך אתם מתכוונים, חברי חברי הכנסת מן הסיעות הערביות, כשאתם אומרים שהממשלה לא מטפלת בנושא? הנה, התקבלו החלטות ממשלה בצורה מאוד, הייתי אומר, שקופה, הגונה, לא מבוססות, לפי דבריך, לא על גזענות, ולא על דתיות, ולא על שיקולים כאלה. כל אזרחי ישראל זכאים לשירותה של המדינה. אין לנו בעיה.

את דבריך בשבוע שעבר, יחד עם חבר הכנסת אגבאריה, אני עוד זוכר, מהדהדים. אני חושב שהתקיים פה דיון מאוד יסודי, מה אתה חושב על המדינה היהודית ואיך אתה רואה את עתידה, הרי אתה לא רואה את עתידה, אתה אמרת פה. אני רוצה מדינה לכל אזרחיה. אתה אמרת פה בשבוע שעבר, אני זוכר את הדיון הזה טוב מאוד.

אתה לא תקבל. לא תהיה מדינת כל אזרחיה, שמעת, שמעת אותי? לא תהיה מדינת כל אזרחיה כי זהו ביטול של המדינה היהודית. לא נכון, זה רק בתפיסה גזענית. והאיש הזה, תסתכל טוב מאוד,

תסתכל עליו, תראה מה הוא אמר. ב-1897 תוקם מדינה יהודית. אין קשר. יש קשר, משום שאתה מבטל את המדינה היהודית. מדינה שווה לכל אזרחיה ועדיין יהיה בה רוב יהודי. ידידי, לא תהיה, שמעת? לא תהיה מדינת כל אזרחיה, תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, זה מה שזה. אין רוב בבית הזה לדרישה.

למה, למה לך, חבר הכנסת לוי, להתעצבן? למה לך להתעצבן? אני אומר לחבר הכנסת באסל גטאס, לא תהיה מדינת כל אזרחיה, משום שהמשמעות של מדינת כל אזרחיה היא ביטול המדינה היהודית והחזון הציוני שהקים את המדינה היהודית, זה הפרויקט הדמוקרטי היחיד,

תסלח לי. חברים, אני מבקשת שנמשיך בסדר-היום. אני רוצה להגיד לך, אתמול ציינו, חבר הכנסת בן-אליעזר, אתמול ציינו כולנו 40 שנה לפטירתו של דוד בן-גוריון,

אני לא נמנה על הזרם שלו, אבל אין אפשרות בכלל להעלות על הדעת שלא היה אחד מענקי הציונות, והוא עשה את הדבר הדרמטי ביותר, הוא הכריז על מדינת ישראל, והוא דיבר על מדינה יהודית ודמוקרטית, וכך היא תישאר. לא העלה על דעתו שתהיה מדינת כל אזרחיה, לא העלה על דעתו, וגם אנחנו לא מעלים על דעתנו. גברתי היושבת-ראש, כפי שאמרתי, הממשלה פועלת לקידום האוכלוסייה הערבית בישראל. אני אגיד את זה שוב, נדמה לי שאני כל שבוע צריך לחזור על זה, לא בזכות נבחריה שיושבים כאן באולם המליאה ומתרכזים בפעילות שלעתים עלולה להיתפס כלא ממלכתית, לא פרלמנטרית,

חבר הכנסת סוייד, ולא מכבדת את הציבור שאותו הם אמורים, ואני מדגיש,

אמורים לייצג. אנחנו עשינו את הפעילויות שלנו למען הציבור הערבי, ותקצבנו את הציבור הערבי מתוך כבוד, ומתוך רצון לחיות ביחד, ולא האחד על חשבון על השני, אלא האחד לצדו של השני. זוהי מדיניות הממשלה, אני מבקש מסיעות הבית לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה. לפני דבר הסיעות, הודעה של המזכירות. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני, התשע"ד 2013, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 9), התשע"ד 2013, שהחזירה הוועדה לקידום מעמד האישה. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 6,

64, 77, 90, 97, 102 ו-121 לתקנון הכנסת. כמו כן, הנני מתכבד להודיעכם כי חבר הכנסת משה זלמן פייגלין ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק הורים וילדיהם, התשע"ד 2013, פ/1764/19.

תודה רבה. נתחיל בדברי הסיעות. אני מזמינה את חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה.

חבר הכנסת דב ליפמן וחברת הכנסת שולי מועלם.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה, סגן השר מיקי לוי, הדיון הכלכלי לא מיצה את עצמו היום בהצעות אי-אמון, לכן אני מבקש לחדד איזה נקודה שלטעמי אנחנו כולנו החמצנו אותה פה, וזה הנתונים שמפרסמת הלמ"ס על השכר החציוני והשכר הממוצע. אני רוצה להגיד לכם שהבעיה בישראל, בעיית יוקר המחיה בישראל, היא הבעיה הפעוטה. בעיית השכר הנמוך היא הבעיה האמיתית במדינת ישראל. רק כדי לסבר את האוזן, אני אתן לכם מספרים ותבינו איפה אנחנו עומדים. כשאנחנו אומרים שהשכר הממוצע הוא 9,297 שקלים, נדמה לי, אם אני לא טועה, האדם הסביר מדמה לעצמו שרוב התושבים במדינת ישראל מרוויחים 9,200 שקלים.

מי שמשתכר 9,200 שקלים במדינת ישראל הם 100,000 אנשים בלבד, וכל הנתונים שאני אומר עכשיו, הם נתונים של הלמ"ס. לעומת זאת, המוני בני ישראל, עם ישראל, ותושבי מדינת ישראל, חלוקת ההכנסה שלהם היא כדלקמן: למשל, 180,000 עובדים משתכרים פחות מ-3,000 שקלים לחודש, 240,000 עובדים משתכרים פחות מ-4,000 שקלים לחודש, 330,000 עובדים במדינת ישראל,

כן,

תקשיב טוב, מיקי לוי, סגן השר, 330,000 עובדים במדינת ישראל, מפרנסים במשרה מלאה, משתכרים פחות מ-5,000 שקלים לחודש, 270,000 עובדים משתכרים בין 5,000 ל-6,000 שקלים בחודש, זאת התמונה האמיתית. התמונה הזאת מבשרת שזה נחמד מאוד שמתעסקים ביוקר המחיה, ברפורמות, ונוזיל לכם את התעופה, ונוזיל לכם את המזון, ונוזיל לכם,

ונוזיל לכם. מהשכר הזה אי-אפשר להתפרנס לא בכבוד ולא לא בכבוד. התוצאה היא חמישה דברים, ואני אמנה אותם, יש לנו חצי דקה.

זה איום ונורא. 1. זה לא יימשך לעד, אנשים יקומו על המוסדות של המדינה אם אנחנו לא נעשה רפורמת שכר אמיתית, 2. יש בעיה למערכת הבנקאות, כי האנשים לא מרוויחים את הכסף, אבל הם מוציאים את הכסף, והם לווים עוד ועוד כסף. ואם נדמה לכם שאין בעיה, כל אזרח במדינת ישראל חייב 180,000 שקלים למערכת, ועם רמות שכר כאלה זה לא יוכל להחזיק מעמד. לא הגענו עוד לפנסיה. ככל שהשכר נשחק ותוחלת החיים עולה, מעמד הפנסיה במדינת ישראל עומד בסכנה. ואני אומר לכם שאם אתם לא תעשו רפורמה אמיתית שבה תהיה קורלציה, התאמה בין רמת ההשתכרות לרמת המחיה, אנחנו נגיע למצב איום ונורא.

תודה רבה. חבר הכנסת דב ליפמן,

אחריו, חברת הכנסת מועלם וחבר הכנסת זאב. גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להתחיל עם ברכות לאחי שחסר לנו, לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, ברכות מזל טוב להולדת הבן, שבועז ורעייתו יזכו להמון בריאות ונחת ושמחה מהבכור שלהם. באופן שבועי, אנחנו מגיעים לפה וכמעט כל שבוע אנחנו שומעים איך הממשלה שלנו הורסת את היהדות, שומעים את זה במשך הדיונים על חוקים וגם בהצעת אי-אמון. אני עומד פה להגיד שלא רק שאנחנו לא הורסים את היהדות, אלא אנחנו כממשלה, לדעתי, מחזקים את היהדות. לאורך כל הקמפיין לפני שנה, בכל מקום שהיינו שמענו משהו עצוב מאוד מחילונים צעירים. שמענו שוב ושוב, אני שונא את היהדות, ואני שונא שאני שונא את היהדות.

צעירים במדינת ישראל שמרגישים מרוחקים, מרגישים שדחו אותם מהיהדות, אבל הם לא רוצים את זה. הגיע הזמן שאנחנו נעשה להפך, שאנחנו נחבק, שאנחנו נמצא את הדרך, בחקיקה ובמדיניות, להביא לכלל היהודים במדינת ישראל, להרגיש שהם חלק, ושהם משהו, להיות גאים ביהדות שלהם. רק לקחת דוגמה, מה שאנחנו חווינו בעיר שלי, בבית-שמש, בחודשים לפני הבחירות, איך שהפכו יהודים טובים, איכותיים, אנשים מסורתיים, עם כבוד לדת, הפכו אותם ממש לרשעים. אפילו אמרו שיהודי טוב מצביע פלוני. מה זה "יהודי טוב מצביע פלוני"? יש דמוקרטיה, ויש מועמדים, והמועמד החילוני הוא בן-אדם עם המון כבוד לדת, והפכו אותו ואת כל הציבור שלו לרשעים. סוף-סוף יש לנו ממשלה שמסתכלת על כלל ישראל, על כלל ישראל, כולנו יחד, איך להביא את כלל ישראל לתוך המשחק, לתוך המשפחה, תוך שמירה על המסורת ועל ההלכה, וזה באמת מה שאנחנו עושים בכל מיני נושאים: בנישואין, בגיור, בעזרת השם, בסוגיה הכואבת של העגונות. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נחבק, אנחנו נמצא פתרונות ולא ניצור בעיות, להראות לכל המדינה ולכל העולם איזו דת יפה יש לנו, עם ערכים בסיסיים שיכולים להביא אור, אור לכל העולם. אז בעקבות זה, במיוחד בעקבות הצעת האי-אמון שאומרת שאנחנו הורסים את התורה, את ההלכה, את היהדות, אני קורא לחברי הבית לדחות את הצעת האי-אמון.

תודה רבה. חברת הכנסת שולי מועלם, ואחריה, חבר הכנסת מרגי וחבר הכנסת פרוש. חברים, אני רואה אתכם פה, בטלוויזיה שלימיני. אני לא רוצה לומר יותר מדי, אבל תשימו לב. תשימו לב. גברתי, חברתי היושבת בראש, חברות וחברי הכנסת, חברי הכנסת של ש"ס, שלא נמצאים פה הרבה מהם ברגע זה, מטיחים בנו, בממשלה ובעיקר בחברי הבית היהודי, שאנחנו נוקטים צעדים ומקדמים תהליכים תוך הפניית עורף להלכה ולמסורת היהודית.

לפני שאני משיבה על ההאשמה החמורה הזאת, להיזכר בסיפור על ריב שהיה בעיירה יהודית. חלק מהמתפללים,

היו עומדים בעת קריאת התורה וחלק היו יושבים, וכל הזמן היה ויכוח על זה. המתפללים כעסו אלו על אלו ואלו על אלו, והחליטו ללכת לאיש הכי זקן בעיירה, שישפוט ביניהם. הוא אמר להם: אינני זוכר מה המנהג. התחננו בפניו, אבל הוא כבר שכח מזמן. אמרו לו: אתה חייב להיזכר, חלק יושבים, חלק עומדים, וכולם צועקים זה על זה. אורו פניו של הזקן ואמר להם: כן,

זה המנהג.

חברים וחברות יקרים, מחלוקות בסוגיות הלכתיות ומחלוקות מהו המנהג הנכון לנהוג בכל טקס דתי הן חלק מהדנ"א של היהדות, כל עוד המחלוקות האלה הן לשם שמים, כלומר המוטיבציה לוויכוח היא רצון כן לברר מה הדבר הראוי לעשות כדי להיות יהודים טובים יותר, בני-אדם טובים יותר. זהו ויכוח לגיטימי שבהכרח צריך להיעשות בכבוד הדדי בין הצדדים. כולנו מצווים לא רק לעשות את הדבר הנכון כלפי שמיא, כלפי הקדוש-ברוך-הוא, כלפי האמונה שלנו, כל אחד, אלא מצווים באותה מידה לנהוג באותו כבוד בין אדם לחברו. זה אומר בהכרח לתת מקום, לכבד, גם אחרים שאינם חושבים כמונו. אני בעיקר שואלת את חברי הכנסת של ש"ס, איפה ה"בין אדם לחברו" שלכם? האם הכול מותר? האם לקרוא לי רפורמית זה משהו שממש קשור להלכה היהודית? איך אתם לא מתביישים לזלזל ברבנים? איך אתם לא מתביישים לבזות תלמידי חכמים? איך אתם מעזים לקרוא לנו בכל מיני שמות, עמלק? הרי כל מי שלמד קצת תורה יודע את המשמעות של ההשוואה החמורה הזאת. ברור שלא, חלילה. להפך, אני רק רוצה להראות להם, אלעזר, את אותו מדרון חלקלק שהם כל הזמן מפחידים אותנו ממנו. הם מתחילים בלקרוא עמלק וגומרים ברפורמי ומערבבים את כל החבילה הזאת יחד לצ'רקסייה כפולה. על מה כל זה? כי אנחנו, חברי הבית היהודי, ואנשים אחרים, אוחזים בדעה שונה. הרי כבר אמרנו, אין דבר יותר יהודי ממחלוקות לשם שמים, שצריכות להיראות ולהישמע כמו מחלוקות אמיתיות, כשכל הצדדים שואפים להתקדמות, מכבדים ומכילים את הצד השני, מתוך הכרה עמוקה שגם הוא שואף לטוב יותר. מיותר לציין שכל הצעדים והתהליכים שמפלגת הבית היהודי והכנסת הזאת והממשלה הזאת מקדמות הם על-פי ההלכה ועל-פי המסורת היהודית. אני שמחה על ההבנה הברורה של שרת המשפטים, על הרצון האמיתי של אנשים נוספים בבית הזה, שהיהדות היא חלק מהחיים שלהם. הבעיה היא לא של הבית היהודי, חברים, אלא של תנועת ש"ס, שמשום מה מסרבת להכיר בכך שיש גם רבנים אחרים, שיש דעות אחרות בהלכה. לציבור הדתי-לאומי ולציבורים נוספים יש רבנים, יש ראשי ישיבות, יש דיינים. המטען ההלכתי והיהדות לא נמצאים רק אצל ש"ס, אבל אצל ש"ס הבעיה היא שרק המטען הפוליטי מכריע מהי ההלכה, ומי רב, ומי הוא דיין. לא נדבר על מה שהיה רק בשבוע שעבר, הדרישה לקחת את כושר הדיינות של הרב דוד סתיו במועצת הרבנות הראשית,

כי הוא העז להתמודד על משרת הרב הראשי. אנחנו גאים ברבנים שלנו וגאים בדרך שלנו, בראשי הישיבות שלנו. אין לנו שום צורך שהם יקבלו הכשר, לא מחברי הכנסת של ש"ס. נא לסיים. אני מסיימת. והדבר האחרון שאני אומרת לחברי הכנסת של ש"ס: חבל שלא למדתם את הלקח ממה שעשו לכם כל השנים. כל השנים חברים בפלג החרדי האשכנזי לא ספרו אתכם בכלל, עד שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הצליח באמת להחזיר עטרה ליושנה. לאן אתם לוקחים את זה? חבל שחברי ש"ס לא למדו מפסילת התורה שלהם דבר. מה שהיה שנוא עליהם הם עושים לאחרים. יש לנו על מי לסמוך, אין לנו שום צורך בחותמת הכשרות של אף אחד. חברי הכנסת של ש"ס, אתם אלה שמפנים עורף להלכה. אתם אלה שמרחיקים יהודים מהיהדות שלהם. זה מעבר לזמן, לא כדאי. אני מסיימת. אני קוראת לכם, חברים, להתעשת. הרי הציבור שבחר בכם ושלח אתכם לכאן הוא לא כזה, הוא נוהג בכבוד בין איש לרעהו. התנהגות כזאת, של שנאה והרחקה, היא נגד רצון הבוחרים שלכם. הגיע הזמן שתיקחו דוגמה מהם.

תודה רבה. בשם סיעת ש"ס יעלה חבר הכנסת מרגי. אני רק רוצה להעיר ש"רפורמי" זה לא מילה רעה. זאת מילה תיאורית, ולא שיפוטית. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, גברתי חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, אני שמח שלאט לאט תתרגלי, ורף הרגישות שלך יקהה. אין מה לעשות, זה יקרה לך. אני ממש מקווה שזה לא יקרה לי.

חברי חברי הכנסת, יש כלל שאומר שהקדוש-ברוך-הוא מגלגל זכות על-ידי זכאי וחובה על-ידי חייב. למי שלא מבין, המשמעות היא שהקדוש-ברוך-הוא מזכה את הזכאי, שהוא ממילא זכאי, במעשים טובים, כדי להרבות את הזכויות שלו. אם הוא צריך להביא דבר רע, הוא מביא אותו דרך אדם שהוא חייב, כדי להרבות אתו חובות, כדי שרעתו וחובתו יהיו גדולות יותר.

קמה לה כאן קואליציה, לצערי הרב, כולה חובה לרעה. חברו להם הבית היהודי ויש עתיד, הליכוד בראשם,

נהנה מכל רגע שיש מי שעושה להם את העבודה, והנה אחזתם בהלת חקיקה, חקיקה בנושאי דת ומדינה. אני אומר רק, דת ומדינה לכאורה, כי באמת, מה לעשות, שולי, החקיקה, בחלקה הגדול, מנוגדת להלכה. נעים לשמוע או לא נעים לשמוע, זו האמת. יש דוגמה? אליבא דרבותיכם, לא דרבי.

אני עוזב כרגע בצד, אליבא דרבותיכם, כי הם גם רבותי. ברגע שהוא רב בישראל, אין אצלי הבדל.

אני הולך על השיטה הזאת, אלה שמוגדרים רבנים ציונים דתיים, גם אליבא של אותם רבנים החקיקה שאתם מובילים מנוגדת להלכה.

אני רק תמה למה יש לכם רגישות ואתם לא מוכנים לשמוע את הביקורת. מילא, עם אנשי יש עתיד יש לי ויכוח על צמד המילים "זהות יהודית". יש בינינו ויכוח לגיטימי איך הם רואים ואיך אני רואה. אני חי עם זה, אני יודע לחיות עם זה, שולי. אבל אני לא יכול לשבת בממשלה, לעשות מעשה זמרי ולדרוש שכר כפנחס. איזה מילים? כמושג מושאל, כמובן. אני לא יכול לעשות את המעשים של יש עתיד, ולהגיד שאני הבית היהודי שפועל על-פי ההלכה. מה לעשות שהרב דב ליאור לא סובר כמוך, שזה לפי ההלכה. אני מוכן,

בואי נלך לרבותייך,

ככה בהגדרה, כי אני זהיר,

ונבדוק את כל החקיקה בשמונה-תשעה החודשים האחרונים. אתה יודע מה, יש צעד שהיו משתמשים בו. היה אפשר אפילו למראית עין להגיש ערר לממשלה. חובת המחאה, גם זו אין לכם. אתם יודעים למה? על מה? אני מקפיד בזמנים של הנאום.

שולי, נתפסתם בקלקלתכם לפני כמה שבועות עם שחרור האסירים עם דם על הידיים. פעימה ראשונה, אפילו לא מחיתם. הלכתם עם זה. כשהתעוררתם מההלם, מהבולמוס של משאבים וג'ובים, מה שייחסתם לנו, מינהלת דיור, מינהלת זהות יהודית,

מינהלת תעסוקה, מה שהיה ויסקונסין. הכול מינהלות, מינהלות, להרבות ג'ובים ותקציבים. באחרונה יש דיונים פתאום גם על העדפה של המוסדות של הדתיים-לאומיים, ואני לא שומע לא את עמותת חדו"ש, לא את הדמוקרטים בבית הזה, לא את הליברלים, ושוויון, פתאום כנראה יש לו משמעות אחרת כשזה נוגע באחרים.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר פרוש, ואחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבר יותר מחצי שנה, בעצם מאז הוקמה הוועדה שאמורה להסדיר את מעמד בני הישיבות ביחס לצבא, אותה ועדה בראשותה של חברת הכנסת שקד, אני שואל כל הזמן ומתעניין לדעת, אם זו אכן ועדה שרוצה לעשות סדר בכל מה שקשור לשירות הצבאי. אם היא באמת רוצה להנהיג שוויון, מדוע הוועדה הזאת לא דנה ומלכתחילה לא הודיעה שלא תדון בכל מה שקשור לשירות הצבאי של בני המיעוטים? והאמת היא שגם שאלתי את היועץ המשפטי לממשלה, כתבתי לו, והוא כתב לי, וכתבתי לו שוב,

שאלתי, איך אפשר לנהוג איפה ואיפה, כאשר הוועדה הזאת אמורה לדון מדוע יש כאלה מהחרדים שלא משרתים, והוועדה הזאת לא חושבת בכלל לדון מדוע לא מחייבים את הערבים לשרת. התשובה של היועץ המשפטי לממשלה הייתה שהדיון בוועדה התבסס דווקא על אוכלוסיות שמהן באים משרתים, שבאוכלוסיות האלה יש כאלה שמשרתים, חלק במספר גדול יותר, חלק במספר קטן יותר, ולכן אצל החרדים, אולי מכיוון שיש ביניהם גם כאלה שמשרתים, עליהם באה וחלה השאלה, והם מבקשים לעשות את השוויון. זו הייתה התשובה. אני לא יכול לומר שהסכמתי עם מה שענה, אבל זו הייתה התשובה. ואז מי שנמצא ושומע אותי מפעם לפעם, שאלתי שוב ושוב מי החליט שנשים דרוזיות לא תשרתנה בצה"ל. הרי הדרוזים כבר יש להם ברית דמים עם היהודים, הגברים משרתים, ואם הגברים משרתים, ומדברים על אוכלוסייה שכן משרתת, מדוע ומי נותן את הפטור לנשים דרוזיות? בערך חצי שנה שאני שואל את השאלה. אתמול קיבלתי תשובה על הסוד הכמוס הזה, שהנשים הדרוזיות לא משרתות מטעמי דת. והייתי יכול לחשוב אולי, שמכיוון שמדובר במספר זניח, כמה עשרות או אולי כמה בודדות שלא משרתות, לכן הדבר הזה לא בא לדיון, ואף אחד לא שואל את השאלה, מה עם הנשים הדרוזיות? למה אותן לא מחייבים ללכת לצבא? הייתי מצפה גם שיהיה פוליטיקאי אחד שיקום ויצעק את הצעקה הזאת: איך זה שמשחררים נשים דרוזיות ונותנים להן פטור מטעמי דת? אני יודע שיש ויכוח ומנסים לעורר את השאלה לגבי בנות דתיות, יש כאלה שאומרים שיש כאלה שמתחזות לדתיות. אני יודע שיש כאלה שעוקבים אחרי השאלה הזאת. פה לא שמעתי אף פוליטיקאי, לא מהליכוד ולא ממפלגת העבודה, לא מישראל ביתנו, אף פוליטיקאי שידבר, מדוע נותנים פטור מטעמי דת לדרוזיות. אני רוצה לדעת מי נתן את ההוראה הזאת. אני מבקשת לסיים. אני לוקח דקה מחברת הכנסת שולי מועלם. בעולם הבא צריך להחזיר. תני לי שתי דקות, חברת הכנסת שולי מועלם. גם יש אחד שאחראי להשנאה של החרדים במדינה, יאיר לפיד. אני לא חושבת שאפשר לקבל שתי דקות בשביל לשון הרע. את יושבת-ראש של כל הבית. אבל אתה לא בזמן שלך, אדוני. סיימת את הדקות שלך. אסיים. אולי יאיר לפיד הוא זה ששואל את השאלה, איך זה שנותנים לדרוזיות להשתמט מהצבא? יאיר לפיד בא לכפרים הדרוזיים לפני הבחירות, הוא בא לקושש קולות. איך הוא בא לקחת קולות אצל הדרוזיות, כאשר אצל הדרוזים לא משרתים בכלל? תודה רבה. אתם רוצים לדעת מה המספר של הדרוזיות שלא משרתות, שמקבלות פטור מטעמי דת? כ-1,300 נשים דרוזיות מקבלות מדי שנה פטור מטעמי דת, ואין פוצה פה ומצפצף. אני מבין שטעמי דת זה סיבה לקבל פטור מהצבא, אבל למה אתם, שמשניאים את הדתיים כאן במדינה, למה אתם מחזרים אחרי הדרוזים? אתם צבועים. אתם פוליטיקאים צבועים. לכו מכאן. גם לדתיות יש פטור מטעמי דת. אתה מסלף. אני מזמינה את חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואני מזמינה את כל מי שלא רוצה לשרת בצבא, לשרת שירות אזרחי, לאומי,

ולתת את החלק שלו, כולל דרוזיות. הם לא יכולים להסתכל עלינו. שייתנו שירות לאומי, ציבורי, קהילתי, משהו. הרב פרוש, משפט אחד רק, אי-אפשר פטור בלי כלום, כיוון שעל פניו, אולי קצת אפשר להבין, אני יודע שלא התכוונת לזה, אבל פגעת בחברים הדרוזים שלנו. אני ודאי לא רוצה לפגוע בהם. למה אף אחד לא פותח את הפה, רק על החרדים? תן לי לומר לך שני דברים.

אתה יודע כמוני שגם הנשים החרדיות, גם עכשיו כשמדברים על שוויון בנטל, לא תבוא אף אחת מהן לצבא. אם היא צריכה להביא חתימה של רב או לא צריכה להביא, זו פרוצדורה. לכן אני חושב שצריך לשים את זה על השולחן. והדבר השני, קצת בשפה שמקובלת על שנינו, אם הגברים של החרדים ישרתו כמו הגברים של הדרוזיות, אנחנו מסודרים בהיבט הזה. אני חושב שאפשר לרדת מהעניין הזה. סגן שר האוצר אומר אחרת. מחר, האוצר רוצה לתת כסף. הרב פרוש, ביקשת שלא אענה לך, ואני מתאמץ לא לענות בהקשר הזה. היה פה היום דיון, ועוד ימשיך ויהיה דיון, והמושב הזה, באמת לשמחתנו הרבה, מתעסק בסוגיות יסוד של דת ומדינה. אני חושב שזאת הזדמנות שעוזרת, אני מקווה, גם לחברי הכנסת החרדים שלנו, שיודעים שהדברים האלה צריכים להיראות אחרת, אבל הם לא יכולים להרשות את זה לעצמם כשהם בקואליציה. אז יש לנו חלון הזדמנויות, ואני מקווה שבאמת יטפלו בזה. גם אני חושב שהמדינה הזאת היא יהודית דמוקרטית ולא מדינת כל אזרחיה, ועכשיו אני מוסיף כשאני אומר את זה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות במדינה יהודית דמוקרטית בשוויון מלא בין יהודים לבין מי שאינם יהודים, למיעוטים שחיים כאן. אני לא חושב שהמצב הוא אידיליה, אבל דווקא כמי שחושב שהמדינה הזאת צריכה להיות יהודית דמוקרטית, חייב לפעול עוד יותר למען הזכויות גם של המיעוטים שחיים אתנו. אבל כדי שהמדינה הזאת תהיה מדינה יהודית דמוקרטית, וכשאנחנו באים לסדר או לנסות לסדר את הנושא הזה, של יחסי דת ומדינה, כדאי שנדע שגם היהדות לא שייכת לאף אחד. אני חושב שהניסיון של ניכוס יהדות על-ידי מישהו פוגע בסוף ביכולת שלנו לקיים מדינה יהודית דמוקרטית. אני חושב שאפשר להיות יהודי גאה אם אתה לובש כיפה או ציצית כמוני, וגם אם אתה לא לובש כיפה וציצית כמוני, אם אתה שומר את השבת כמוני, וגם אם אתה שומר את השבת בדרך אחרת, אפילו בזה שאתה לא עובד ביום הזה. אני חושב שאתה יכול לאהוב את הארץ הזאת כשאתה גר בקריית-ארבע או בקדומים, ואתה יכול בדיוק אותו דבר לאהוב את הארץ הזאת כשאתה גר בכפר-שמריהו או בחניתה. אני חושב שקו המחשבה שעומד מאחורי הדברים האלה הוא קו מחשבה שמאפשר לנו לחיות יותר יחד. ואני אגיד עוד משפט ובזה אני אסיים את דברי: אני חושב שמי שהגיע למסקנה, ואני אחד מאלה, ומבין שהיכולת היחידה שלנו להתקיים כאן היא אם המדינה שלנו תהיה באותו זמן גם יהודית וגם דמוקרטית, מוכרח להבין שלפעמים כדי שזה יקרה, נכון, הדמוקרטיה עושה קידה קלה לכיוון היהדות, ולפעמים גם היהדות צריכה לעשות קידה לכיוון הדמוקרטיה, אחרת אנחנו פשוט לא נהיה כאן.

תודה רבה. חבר הכנסת עיסאווי פריג',

חבר הכנסת אברהים צרצור.

השר, יקירי, ידידי, עמיתי, השר יאיר, חברים, איפה סגן השר אקוניס? הוא רק זורק את מה שיש לו והולך? שיקשיב גם. אני רציתי לדבר בכלל בכיוון אחר, אבל סגן השר אקוניס מחייב אותי לצטט כמה דברים לפני שאני אגיע לגופו של העניין בנושא האי-אמון והטירוף שאנחנו חיים בו. סגן השר אקוניס ענה על הצעת האי-אמון של חבר הכנסת אבו עראר. הוא ציין כמה עובדות, אני רוצה לתקן את העובדות,

הקמתו של היישוב היהודי חירן בנגב, חברים, הוא בא במקום היישוב אום-אלחיראן. היישוב אום-אלחיראן, שסגן השר יקשיב, הוקם על-פי החלטת הממשל הצבאי, שמייצג את ממשלת ישראל, ב-1956. המסקנה, שהיישוב הוא חוקי, הוקם על-פי החלטת הממשלה, בניגוד למה שסגן השר אמר, 2. סגן השר חזר ואמר שזכותה של המדינה לבנות ליהודים בכל מקום.

ואני אומר, וציטט את מגילת העצמאות, וציטט את בן-גוריון. כל אחד קורא מה שנוח לו, ואני אומר, במגילת העצמאות כתוב: תשקוד על פיתוח הארץ לכל אזרחיה. ו"לכל אזרחיה", אדוני, זה לא מתקיים. כתוב במגילת העצמאות: תקיים שוויון זכויות מדיני וחברתי לכל אזרחיה, אדוני סגן השר, גם זה לא מתקיים. אז כשאתה אומר את הדברים, דייק. עכשיו לענייננו ולמציאות שאנחנו חיים בה. חברים, אנחנו נמצאים בטירוף. לפני שעליתי רציתי לדעת על מה אני הולך לדבר,

איזה דברים אני אדבר באי-אמון. מרוב שיש דברים אתה לא מצליח לקבץ אותם למסר אחד וברור. מצאתי, פחות או יותר, בחרתי לדבר על הטירוף. ואני מודיע, ואני חושב שרבים מחברי יסכימו אתי: משרד הבינוי והשיכון, אנחנו צריכים לשנות לו את השם, להפוך אותו למציאות האמיתית שלו, נקרא לו משרד ההתנחלויות והשיכון. זה השם שצריך להיות לו. האובססיה שקיימת במשרד הזה, שמקריבים את כל האינטרסים של המדינה למען ההתנחלויות, זה זעקת שמים. בבקשה לסיים. אני עוד לא התחלתי את הנקודה. שלוש הדקות שלך תמו. זה זעקת שמים. אני אומר לעצמי, משרד השיכון הוציא, חברים, מכרז, הוציא מכרז, מכרז לבחירת משרדי תכנון, ויש התניה במכרז הזה, שכל מתכנן שרוצה להיכלל במאגר הזה חייב להתחייב, אדוני השר, שהוא מחויב לתת תכנון בשטחים. גם בשטחים.

מה נעשה עם המתכנן הערבי? אדוני, אני מצטערת, נגמר לנו הזמן. או עם המתכנן השמאלני, שיש לו תפיסה שההתנחלויות זה ההרס הגדול ביותר שקרה לנו אי-פעם? אני לא רוצה לסגור לך את המיקרופון. אני מבקשת לכבד, מה יעשה?

אז אני אומר, חברים, רוצים להפוך את כולנו למתנחלים? די, די, די. מקריבים את כל האינטרסים, את כולנו, למען משרדי ההתנחלויות בראשות הבית היהודי. תודה רבה לך. הזעקה הזאת, צריך להגיד אותה, ולהגיד אותה בקול רם. זאת מציאות שקשה להסביר, אדוני השר. הבעיה היא לא ההסברה של המדינה. הבעיה, המציאות שיוצרים, שקשה להסביר אותה.

תודה רבה לך. חבר הכנסת צרצור, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני חייב להודות שבכל פעם שהשר המקשר, חבר הכנסת אקוניס, עולה על הדוכן ומתחיל לדבר, אני נדהם. פעם אחר פעם. שני דברים מאפיינים את נאומיו של חבר הכנסת אקוניס, דבר אחד, הוא אף פעם לא מדבר בשם ממשלת ישראל, הוא אך ורק מדבר בשמו עצמו, ועל כן הוא מדבר על השקפת עולמו וכו' וכו'. והדבר השני, הוא אף פעם לא התייחס ברצינות לנושאים המועלים מעל הדוכן הזה. הוא נותן תשובות רחוקות מאוד מהתכנים המובאים על-ידי הנואמים מעל הדוכן הזה, ובמיוחד בכל הקשור לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, או בנושא של השלום עם הפלסטינים או עם מדינת פלסטין. ועל כן, כל הדברים שאמר חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני חייב להגיד שאני מסכים עם כל מילה שלו. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, מה יותר הוגן, רבותי חברי הכנסת, מה יותר צודק, מאשר חבר כנסת ערבי שיעמוד על הדוכן של הכנסת, של הפרלמנט הישראלי, וידרוש מממשלת ישראל, ממדינת ישראל, שתתייחס אליו בצורה שווה, כמו שהיא מתייחסת לעמיתו,

לשכנו היהודי באותו מקום שהם גרים בו, דהיינו הנגב? מה יותר צודק מזה, מה יותר הוגן מזה ביחס שבו ממשלת ישראל מתייחסת אליהם? מה יותר פוגע מאשר ממשלת ישראל אתמול, שבישיבה חגיגית בשדה-בוקר מקבלת החלטה על הקמת יישוב יהודי בשם חירן במקום יישוב הקיים באותו מקום, אום-אלחיראן, משנת 1956? צדקו חברי כשאמרו, גברתי היושבת-ראש, שאום-אלחיראן, היום, הוקמה במקום על-ידי החלטה, מתוקף החלטה, של ממשלת ישראל בשנת 1956, אבל הדבר שהערבים באותו מקום, של אום-אלחיראן ויישובים אחרים לא מוכרים לא שמו לב אליו, הדבר שצריכים היום לשים לב אליו, זה שממשלת ישראל, כשהיא העבירה אותם למקום,

היא לא נתנה להם מסמכים רשמיים שאכן הם יהיו פה, הם יגורו באותו מקום, לנצח נצחים. זרקו אותם שם ללא גושפנקה וללא מסמכים, וזה מסמל שמדינת ישראל אף פעם לא תתייחס לערבים במדינת ישראל כאל אזרחים שווי זכויות, שיש להם את הזכות הלגיטימית המלאה להתיישב במקום מסוים ולהמשיך להתיישב ולהתפתח כשאר אזרחי ישראל. אני אסיים רק בסיפור קטן מאוד. מתוקף תפקידי כראש העיר בכפר-קאסם הובא לידיעתי שראש-העין יוזמת תב"ע להרחבת בית-הקברות שם. כשעיינתי בפרטים התבררה התמונה הזאת, גברתי היושבת-ראש: עיריית ראש-העין, בתמיכה של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, החליטה, במקום להתרחב צפונה על חשבון אדמות המדינה, להתרחב מערבה על קרקעות של אזרחי ותושבי כפר-קאסם.

בבקשה בקצרה. בקצרה. אני הופעתי בפני הוועדה המחוזית ואמרתי: ריבונו של עולם, אני שמעתי על אלפי מקרים שבהם ממשלת ישראל הפקיעה קרקעות של ערבים שהם בחיים לטובת יהודים שהם בחיים. פעם ראשונה אני שומע, גברתי היושבת-ראש, שישראל מפקיעה קרקעות של תושבים ערבים שהם בחיים לטובת יהודים מתים. הגיע הזמן לשים קץ לעינוי הזה כלפי התושבים הערבים.

תודה רבה. חבר הכנסת חנא סוייד,

חברת הכנסת חנין זועבי. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים וחברי הכנסת, לפני כשבוע הסתיימה לה מערכת הבחירות המוניציפליות, נבחרו ראשי ערים, ראשי מועצות מקומיות, מועצות מקומיות ומועצות עיר, ואני רוצה לברך את כולם ולאחל להם הצלחה במילוי תפקידם. אבל בהזדמנות זו צריך להזכיר את הצרה שהשלטון המקומי בישראל חי בה ואת המחויבות של הממשלה לעזור ולהציל ולאפשר לשלטון המקומי לפרוח ולהתקדם. אני יודע על מספר רב של רשויות מקומיות שטובעות בים של גירעונות, ולא יארכו הימים והן יצטרכו בעצם לתת את הדין, במובן זה שאני צופה שבתוך שנה יפורקו 20 25 רשויות מקומיות בגלל המצב הכספי ובגלל הגירעונות הקשים, שיקשו על ההנהלות ועל ראשי הערים לפעול בתקופה הזאת ולספק שירותים נאותים וראויים לאוכלוסייה שלהם. הממשלה, השלטון המרכזי בעצם בורח מהאחריות שלו כלפי השלטון המקומי. אנחנו רואים כרסום מתמשך בתקציבי האיזון שהשלטון המרכזי מספק לרשויות המקומיות. היום הרמה של תקציבי האיזון היא רק 50% ביחס למה שהיה לפני כעשר שנים, וזה אומר דורשני. בעצם הממשלה מונעת מהרשויות החלשות בעיקר את המימון שהן צריכות כאוויר לנשימה כדי לספק את השירותים שלהן. אני מבקשת לא לדבר בטלפון במליאה. לפחות במבוכה מסוימת, ולא כך. נוצר מצב שיש בו שני רבדים של שלטון מקומי: יש הקבוצה החזקה של 15 20 רשויות מקומיות שלא צריכות את הממשלה בכלל, בגלל ההכנסות העצמיות, בגלל מרכזי עסקים, בגלל אזורי תעשייה שיש להן, והן חיות באטמוספירה אחרת, עם הרבה כסף, והן יכולות להוציא הרבה כספים על כל מיני שירותים לאוכלוסייה שלהן, בעוד שבמרכז השלטון המקומי מאוגדות רוב הרשויות המקומיות החלשות, שאין להן מקורות הכנסה עצמיים. הממשלה נמנעת ומונעת כל יוזמה לאפשר מימון ולאפשר תקצוב נאות ושוויוני לאותן רשויות מקומיות. חובתה של הממשלה לפעול בעניין הזה בצורה אקטיבית, להגדיל את תקציבי האיזון לרשויות המקומיות ולחלק את המשאבים בארץ בצורה שוויונית. אני מזכיר כאן את המשאב של הקרקע. על הקרקע מקימים מפעלים ואזורי תעשייה. משאב הקרקע, שהוא המשאב העיקרי במדינת ישראל, לא מחולק בצורה שוויונית, הוא מחולק לרעת הרשויות המקומיות החלשות, כולל הרשויות המקומיות הערביות, דבר שמונע מהן לפתח מקורות הכנסה עצמיים בצורה של אזורי תעשייה ואזורי עסקים. לכן הממשלה צריכה להפסיק לדבר על דברים בעלמא, צריך לחוקק את חוק העיריות, שמעגן בחוקים חוקתיים את החלוקה הצודקת של המשאבים לרשויות המקומיות בכלל, לרבות חלוקה הוגנת של משאב הקרקע, שתאפשר לרשויות המקומיות לחיות מהכנסות עצמיות, וכך להוציא הוצאה ראויה על שירותים נאותים לאוכלוסייה שלהן. תודה רבה.

חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, חבר הכנסת ישראל חסון. אני מבקשת מחברי הכנסת להביט יחד אתי בשעונים, כדי שאני לא אצטרך להגיד להם להפסיק. אנחנו אנשים מבוגרים. אפילו הילד שלי כבר מתעורר לבד בבוקר. 14. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להקריא לכם מכתב שקיבלתי מאזרחית יהודית, שכותבת לי ככה: "כאזרחית המדינה, הזדעזעתי לשמוע שממשלת ישראל החליטה להקים שני יישובים חדשים" אזרחית יהודית, "בנגב, חירן וכסיף, על חשבון אדמותיהם של אזרחים ערבים בדואים. במיוחד מדובר ביישוב חירן, המיועד לאוכלוסייה דתית לאומית, שייבנה על אדמות הכפר הערבי הבלתי-מוכר אום-אלחיראן, שתושביו יגורשו מבתיהם ליישוב המוכר חורה. עם כל הכבוד לצורך בפתרון מצוקת הדיור בישראל, יש מספיק פתרונות לבעיה זו שאינם כוללים" חבר הכנסת אקוניס, שאינם כוללים, "גירוש אזרחים מביתם. זאת ועוד, מדובר בהחלטה גזענית, מאחר שמדינת ישראל לא הייתה מעזה לגרש את תושביו של יישוב יהודי שלם כדי להקים במקומו יישוב חדש, אך יישוב ערבי הנו הפקר בעיני המדינה". איך גורשו. "רעיון הטרנספר של ליברמן מבוצע בידי הממשלה הזאת." אני מקדישה את המכתב הזה לחברי הכנסת היהודים. אני דווקא ביקשתי מחבר הכנסת דוד צור, בישיבת ועדת הפנים, לשאול את מר בגין מה הממשלה עומדת לעשות עם השטח שהיא מנקה ומרוקנת מהאזרחים הערבים.

תחילתה של התשובה: הממשלה עומדת להקים 20 יישובים יהודיים על אותו שטח שהיא מנשלת מהבעלים שלו. אני עונה לגברת המכובדת שפנתה אלי באומרי שאני חושבת שהיא מכירה מה שמתרחש במדינה, והיא מכירה את מאפייני המשטר הישראלי שאנחנו חיים בו, הרבה יותר מרוב חברי הכנסת היהודים שיושבים במליאה, שמדברים יום-יום בוועדות, שמחליטים כל מיני החלטות לא מושכלות, אנטי-דמוקרטיות ומנוגדות לזכויות האדם ולחוק הבין-לאומי. בדרך כלל, חברי הכנסת, אנחנו האשמנו אתכם שאתם לא מכירים את ההיסטוריה של המולדת הזאת, אתם לא מכירים את ההיסטוריה מלפני קום המדינה. אני צריכה להתנצל בפניכם, אני מוכרחה להכיר בטעות שלי. אני חושבת שאתם לא מכירים גם את המדינה שהקמתם במו-ידיכם. אתם לא מכירים ולא יודעים באיזה שיטות המדינה שרציתם כל כך הוקמה, ומה היא עשתה ועוללה לילידים אחרי הקמתה, ולא רק לפני הקמתה. את ההיסטוריה של המדינה שלכם אתם לא מכירים. הבורות הזאת נמשכת עד עצם היום הזה. באותה דרך שהמדינה נישלה, והשתלטה על אדמותינו ב-1948, ככה היא ממשיכה לעשות עד עצם היום הזה.

לא רק מה שההורים שלכם ומה, מה אמרת לי, חבר הכנסת אילן, סבאים? סבאים וסבתות. שסבאים וסבתות שלכם עוללו לסבא ולסבתא שלי, אתם ממשיכים לעשות בנו. אני מציעה לחברי הכנסת, במיוחד לאלה שמחשיבים את עצמם דמוקרטים, להכיר את המדיניות שאנחנו חיים בה. אני מסיימת. המדינה הניחה בסיס משפטי ממוסד לנישול הערבים מהקרקע שלהם. משטר הקרקע והתכנון בישראל מפלה בצורה עקבית את הערבים, הן במישור המשפטי והן במישור המוסדי. בג"ץ קבע שמדיניות הפרדה, כלומר אפרטהייד, נהוגה במקרקעי המדינה עד עצם היום הזה. מדינת ישראל מנהיגה בשמכם מדיניות של אפרטהייד, ואתם מסכימים למדיניות הזאת.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל חסון, ואחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, השרים, אני בדרך כלל לא נוהג להשיב לאין חברת כנסת חנין זועבי, אז התשובה שלי בעניין הזה,

התשובה שלי, אני גם דוחה שאתה תשכנע אותי. היא לחבר הכנסת עיסאווי פריג', שהעלה את אותו נושא בדיוק. גברתי היושבת-ראש, היישוב חירן, שזועקים פה מרות לגביו, הוא יישוב שכבר קיים שמונה שנים בתור היאחזות נח"ל, שפשוט מאוזרחת. זאת אומרת, שום דבר לא משתנה, לא בקו היישוב, בשום דבר והשאלה למה זה מתעורר היום באופן הזה יכולה אולי להצביע על המגמה של ההנהגה המבוזבזת של אזרחי ישראל הערבים, שמכוונים את הנהגתם ואת מנהיגותם למדון ולא לחיפוש היכולת לחיות פה בצורה אזרחית סבירה.

וכאן אני רוצה, איך אתה מסדר את העובדות. אתה יודע שהכוונה היא להסיר יישוב ערבי בשם, על ידו, אני חושב,

אמרתי לך שהיה לי מאוד נוח שאתה תעלה את זה כי מאז ה"מרמרה", מבחינתי יש 119 חברי כנסת, אין 120, ואני אומר לך שאתה, תענה ל-119,

אני אסביר לך למה אתה טועה. אני לא מחכה לתשובה שלך, אני אסביר לך למה אתה טועה.

תענה על השאלה. אני עונה לך על השאלה. אני עונה לך על השאלה. אפילו בנצרת לא רצו אותה, מסכנה, טוב שבא יושב-ראש ועדת החינוך. מאחר שאני הייתי בחירן לפני ארבעה ימים בדיוק, ואני אומר לך שהמקום מאוכלס וקיים כבר שמונה שנים, לא מהיום, המתווה הזה לא גולש לשום מקום. ולפיכך, נכון שאנחנו לא מכירים את ההיסטוריה שלנו ונכון שאנחנו לא יודעים כלום על עצמנו, אנחנו צריכים שיספרו לנו, ובטח מפי מורים דגולים, אבל עכשיו אני רוצה להפנות את דברי לחברי אופיר אקוניס. אופיר, אני מרשה לעצמי לקרוא לך אופיר כרגע.

סגן השר.

אני שמעתי אותך מדבר ואומר, אנחנו לא רוצים להיות מדינת כל אזרחיה. לא נהיה. לא נהיה. ואותי הרבה יותר מעניין לשמוע ממך מה אנחנו אמורים להיות בעוד 20 30 שנה, מדינה יהודית. לאן, דרך אגב, אתה לא תוכל, אפרטהייד.

אתה לא תוכל לאדות את אזרחי ישראל, לא הבדואים בנגב ולא הערבים, ותצטרך לתת מענה מאוד מאוד, נקרא לזה ככה, הומני-מוסרי לדו-קיום. יהיה מאוד מעניין לשמוע את התשובות, בפרט שיוצאת לי הזכות הגדולה לשבת כמשקיף מהצד בדיונים בוועדת שקד, בדיונים כאלה ואחרים, ואני שואל את עצמי לאן אנחנו מכוונים את הספינה הזו. תודה לך. תודה רבה.

יסיים את השיחה חבר הכנסת אופיר אקוניס,

איזה ספינה אתה מדבר, על ה"מרמרה"? אני יודעת לאן אתה, בפעם הבאה אני גם אגיע לשם. יסכם את הדיון חבר הכנסת אופיר אקוניס מסיעת הליכוד, ישראל ביתנו. אובססיה, ה"מרמרה".

חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת צרצור,

תדע חברת הכנסת זועבי, ידע חבר הכנסת זחאלקה, שכשאני אומר שישראל,

אני מדבר בשם כל חלקי הממשלה, כל חלקי הממשלה, ולשמחתי,

אנחנו חיים במדינת אפרטהייד. לעולם לא תהיה. לעולם לא תהיה מדינת כל אזרחיה, אחרת, אתה גזען, הסתיים תפקידה של המדינה היחידה בעולם של העם היהודי. אתה גזען ואתה, גברתי, את יכולה להמשיך לצעוק עוד שנים רבות, לא רק לצעוק, עוד שנים רבות, שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה,

כפי שלימדך המרגל, כפי שלימדך המרגל עזמי בשארה, שברח לו, המרגל,

גזען. אני חצוף, כן.

אני אולי חצוף, אולי, וגם זה בוויכוח, גזען. אבל לא מרגל. זה גם לא קשור לגזענות, ריגול לא קשור לגזענות, אזרח ישראלי, חבר בכנסת הזאת, שנהנה מ-1999 עד בריחתו ב-2006 מחסינות, ריגל, למען מדינות אויב וארגוני טרור, ואת לא פחות גרועה ממנו, שהיית על הפלוטילה של ה"מרמרה" אני נלחמת בעד שוויון,

ובסוף, אחרי שאני פסלתי אותך, אחרי שאת נפסלת מלכהן פה,

בשם חוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א שאוסר על אדם שמשתתף או תומך במאבק מזוין,

אני אמשיך, נגד ישראל, הלכת לבית-המשפט שאת לא מאמינה בו, הלכת לבית-המשפט, שאת לא מאמינה בו, גברתי, את הלכת לבית-המשפט שאת אינך מאמינה בו, בית-המשפט העליון, והוא ישב, תגידו "מרמרה" זהו חלק ממוסדות השלטון של המדינה היהודית הדמוקרטית,

ואת נהנית מהגיבוי שלו. אז כשאת רוצה, גברתי, את נהנית מגיבוי של המדינה,

היהודית הדמוקרטית, וכשאינך רוצה, אתה מגרש ערבים ואתה מיישב יהודים.

למה אתה, הרי אני קלעתי לדעת גדולים, אדוני, אני קלעתי לדעת גדולים, ואני רציתי לבוא ולומר, אדוני השר,

לא עזר לך הפלוטילה ולא עזר לך ה"מרמרה", ובערך 10% בערך 10% מתושבי נצרת השתכנעו שאת ראויה. בערך 10% מתושבי נצרת. אדוני השר,

והיא עוד אמרה בערוץ הכנסת, בערוץ הכנסת אמרת, בערוץ הכנסת, שיושב בבניין הכנסת,

שאת מתביישת, מתביישת, אתה צריך לתמוך בי שאני מסכימה עם שוויון,

חיילי צה"ל כדי לקבל את התוצאות הסופיות. אז למה את נמצאת פה בכלל, גברתי, למה את נמצאת פה? אם את לא מאמינה בשום ערך, זו המולדת שלי,

את יכולה לחיות פה, אין שום בעיה, אבל את לא רוצה לחיות פה לצדנו. את רוצה לחיות פה במקומנו, המולדת שלי גם שאני איאבק למען השוויון.

שמעתי, הקשבתי לרעיון המרתק, שקרן, אני שקרן? כשאני אומר שחברת הכנסת זועבי הייתה אשת טרור, האם זהו שקר, האם זו עובדה? האם היא מנעה, והכיבוש, גברתי, הרי יש צילומים. את מנעת מחיילי צה"ל, למה את מתווכחת עם תמונות? למה את מתווכחת עם תמונות? את מנעת מחיילי צה"ל להושיט עזרה,

לפצועים, טרוריסטים, שהיו על משט ה"מרמרה".

הרי דיברנו כבר על כיבוש יותר מפעם אחת,

הרי דיברנו. עם לא יכול להיות כובש בארצו, ארץ-ישראל היא המולדת העתיקה וההיסטורית של העם היהודי, וכך היא תישאר, בין שתרצי בכך ובין שלא תרצי בכך, ואם את לא רוצה,

לא ארצה,

ניאבק נגד הכיבוש,

אם את חושבת, אם את חושבת, בחוצפתך, שישראל היא מדינת אפרטהייד, את תמיד מוזמנת, את לא חייבת להישאר. את לא חייבת, אני לא אמרתי לך את זה, אבל, את לא חייבת. אם ישראל היא כל כך רעה כמו שאת מתארת, את לא חייבת להישאר,

לא חייבת,

את מדברת על גירוש, מולדת, אתה מספר לי מה זה מולדת? אתה מספר לנו מהי מולדת? אתה אומר לנו? אתה רוצה שאני אספר לך מהי המולדת של העם היהודי? הרי אני לא מפחד מכם. בואו, תשמעו. בואו, פה יש כללים חדשים. או שאתה מהגר, או שאתה, פה יש כללים, חברים, חבר הכנסת גטאס, יש פה כללים, תקשיב טוב, יש כללים חדשים. אתה מגרש, ואתה מקים יישובים.

אתם באים לכאן, משמיצים את מדינת ישראל כל שבוע וחושבים שזה יעבור לכם בשתיקה. ואני אומר לכם, זה לא יעבור לכם בשתיקה. כל מסכת השקרים שמפזרים פה חבר הכנסת צרצור, חברת הכנסת זועבי, חבר הכנסת גטאס,

חבר הכנסת זחאלקה, כל השקרים לא יעזרו. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת כבל, אנחנו לא הולכים לשום מקום. קודם כול, סליחה, אני מאחל הצלחה לקבוצתי, "מכבי תל-אביב", וגם קבוצתך. אני מאחל הצלחה, אבל אנחנו עוד עומדים להצביע על מינויו של שר החוץ. חבר הכנסת כבל, אני בטוח שאתה עומד להישאר כאן ולהצביע על מינויו של השר ליברמן לשר החוץ.

הוא לא מגלה איך הוא מצביע, אבל הוא יישאר להצביע.

בכל מקרה, יש לנו עוד דיון ארוך. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, מחברות וחברי הכנסת לדחות את הצעות האי-אמון. חברי הכנסת, נא לשבת. אני מודה מאוד לסגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אין התעניינות בהצבעה. חברי הכנסת, נא לשבת. טוב, לא רוצים, לא צריך. אנחנו נצביע על סדרה של הצעות אי-אמון בממשלה. ההצעה הראשונה היא: כישלון הממשלה בתחום הכלכלי והחברתי, מטעם סיעת העבודה. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת שלי יחימוביץ. חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 40 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת האי-אמון לא התקבלה. מה ההתלהבות? חברי הכנסת, ההצעה הבאה היא מטעם הסיעות יהדות התורה ומרצ: הגדלת הפערים במערכת החינוך. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת מאיר פרוש. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעות יהדות התורה, מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 39 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת האי-אמון מטעם הסיעות יהדות התורה ומרצ לא התקבלה. נקיטת צעדים וקידום תהליכים תוך הפניית עורף להלכה ולמסורת היהודית, של סיעת ש"ס. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אריה דרעי. מי בעד?

נא להצביע. הצעת סיעת ש"ס להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

בעד, 49 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה לא התקבלה. מדיניות הממשלה ביחס להקצאת קרקעות והקמת יישובים לאזרחים הערבים, לצד תשתיות לקויות והיעדר פיתוח כלכלי ביישובים הערבים הקיימים, מטעם הסיעות רע"ם-תע"ל-מד"ע, חד"ש ובל"ד. המועמד להרכיב את הממשלה הוא חבר הכנסת אברהים צרצור. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעות רע"ם-תע"ל-מד"ע חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 26 בעד, 50 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת אי-אמון זאת לא התקבלה. חברי הכנסת, המליאה דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. אנחנו נעבור לסדרה של חוקים לקריאה שנייה ושלישית. החוק הראשון הוא הצעת חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני, התשע"ד 2013, כאמור, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה כפוף להנחתה על שולחן הכנסת. יציג את החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת דוד רותם. חברי הכנסת, קיימת בקשת דיבור אחת להצעת החוק הנ"ל. בבקשה, אדוני יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת דוד רותם. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברים, חברי הכנסת, הצעת החוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני היא הצעת חוק ממשלתית.

אם לא תדבר עם ישראל אתה תשמע. הצעת החוק מבקשת לתת תוקף של חוק במשפט הישראלי לפרוטוקול המעניק לארגון האירופי למחקר גרעיני, CERN, לפקידיו, למנהל הכללי שלו ולנציגי המדינות הבאים להשתתף בפעילותו, קשת רחבה של חסינויות וזכויות יתר. הארגון הוא ארגון בין-לאומי למחקר חקר חלקיקים שמרכזו בז'נבה, בין היתר הוא מפעיל את מאיץ החלקיקים, וחברות בו 20 מדינות אירופה. משנת 2011 למדינת ישראל יש מעמד של חברות נלווית בארגון, והיא משתפת פעולה עם הארגון עוד שנים לפני כן. הפרוטוקול המצורף בתוספת להצעת החוק מעניק זכויות וחסינויות לארגון עצמו, לנציגי החברים בארגון, לפקידי הארגון ולמנהל הכללי של הארגון. בין היתר, לארגון ולרכושו תהיה חסינות מפני פעולה משפטית בביצוע תפקידים רשמיים, אלא אם כן מועצת הארגון מוותרת על החסינות, או במקרים אחרים המנויים בסעיף, והארגון יהיה פטור מכל מיסוי. רכוש הארגון לא יהיה נתון לחיפוש ולתפיסה או לכל התערבות אחרת, וחצרי הארגון וארכיוניו יהיו חסינים מפגיעה. לנציגי המדינות החברות בארגון מוענקת חסינות פונקציונלית לפי סעיף 9 לפרוטוקול, זה בלתי אפשרי, שזהבה גלאון תפסיק לצעוק. אני אנסה. חברי הכנסת טיבי וגלאון.

לא, גם אותי הם לא שומעים. חברת הכנסת זהבה גלאון, אבקש מגברתי לשבת. מי עוד יש לנו פה? לנציגי המדינות החברות בארגון, חבר הכנסת, עדיין, אביגדור ליברמן. תודה.

נכון, בטח שהייתי רוצה. היית רוצה. זה לא יעזור לך, אבל. רצונותייך לא מכובדים. זה מה שהייתי רוצה, שהוא יישאר חבר כנסת ולא ימונה לשר החוץ.

אולי אני אעדיף שתמשיכי לעמוד, אבל לא להפריע לדבריו של חבר הכנסת רותם. גם פקידי הארגון יקבלו חסינות דומה מפעולות משפטיות בשל ביטויים ומעשים שעשו תוך מילוי תפקידם או בהקשר של עבודתם, וכן יהיו פטורים ממס הכנסה וממסים אחרים. לבסוף, למנכ"ל הארגון מוענקות כל הזכויות הניתנות לנציגים דיפלומטיים באמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים. יצוין כי הזכויות המנויות לעיל יוענקו גם לאזרחי ותושבי מדינת ישראל. ככל שהפרוטוקול עצמו מאפשר למדינה החתומה על הפרוטוקול להחליט שלא להעניק זכויות יתר, הוועדה החליטה שלא יוענקו אותן זכויות, יוענקו אך ורק הזכויות הנדרשות כדי למלא את התחייבות מדינת ישראל כלפי CERN. כדי לעמוד במחויבויותיה שלה לארגון מדינת ישראל חייבת לקלוט את הפרוטוקול בתוך המשפט הפנימי בדרך של חקיקה. חקיקה זו היא תנאי מקדמי להצטרפות סופית לארגון, והתבקשנו לסיים את תהליך החקיקה עוד היום, כדי שהמדינה תוכל להודיע על כך לארגון ולהשלים את המהלכים הנדרשים כדי להצטרף לארגון כחברה מלאה. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, יש בקשת רשות דיבור של חבר הכנסת דב חנין, ואני קורא לכנסת להצביע בעד הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אני מודה מאוד ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת דוד רותם.

אין הסתייגויות אבל יש בקשת רשות דיבור של חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני. עד חמש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני אקדים ואומר: אני בעד שיתוף פעולה. אני אפילו מוכן לאפשר חסינויות כדי לקדם שיתוף פעולה בין-לאומי בתחום הגרעין. אבל אני רוצה לדבר על הנושא של שיתוף פעולה בתחום הגרעין מעבר להיבט הנקודתי, הצר, המצומצם, של החוק שעומד בפנינו, שאני אינני מתנגד לו. גבירותי ורבותי חברי הכנסת והשרים, בימים האחרונים אנחנו נמצאים במציאות של דיון וויכוח ציבורי חלקי וחסר בסוגיית הגרעין. אני שותף לרצונם של חברי הכנסת לראות מציאות ללא איומים גרעיניים, ללא איומים גרעיניים בכלל וללא איומים גרעיניים במזרח התיכון בפרט. השאלה הגדולה היא איך להתקדם ליעד הזה. ועל זה יש ויכוח. הדרך היחידה להתקדם למזרח תיכון ללא איומים גרעיניים היא דרך של הידברות, היא דרך של משא-ומתן בין-לאומי, היא דרך של ניסיונות להגיע להסכמים. אני מכיר את הביקורת על הגישה הזו. אני מכיר את אלה שאומרים: כן, דיבורים לא יובילו לתוצאות, ובסופו של דבר האיום של הנשק הבלתי-קונבנציונלי לא רק יישאר אלא אפילו יתחזק. אבל, גבירותי ורבותי, אנחנו היום למודי ניסיון. גם בסוריה, לפני כמה חודשים הסבירו לנו שהדרך היחידה להתמודד עם נשק כימי בסוריה היא להתקיף את סוריה. והנה אנחנו רואים שהושג הסכם, ויש מהלך של פירוק נשק כימי בסוריה. ולא רק הסכם קיים, אלא יש גם פירוק, והפירוק הזה כבר התחיל, ומתקני הייצור של הנשק הכימי בסוריה בוטלו, חוסלו, נהרסו. עדיין יש עוד לאן ללכת, וצריך להמשיך ללכת כדי לחסל, להשמיד את מאגרי הנשק הכימי. אבל הדברים האלה כבר נמצאים בערוץ הזה. את התוצאה הזו, עמיתי חברי הכנסת, אי-אפשר היה להשיג במלחמה, את התוצאה הזו אי-אפשר היה להשיג בעימות צבאי. ומה שהיה נכון לגבי סוריה נכון גם לגבי איראן. גם לגבי איראן נכון וראוי להתקדם בערוץ של הידברות מדינית, של הסכמים פוליטיים, של מהלך שבו האופציות הצבאיות הגרעיניות יבוטלו ויחוסלו, ואפשרות של פיתוח גרעין לצורכי שלום תתאפשר. ובהקשר הזה, עמיתי חברי הכנסת, אני שב ומעלה מעל במת הכנסת את ההצעה לקדם ולהתקדם למזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית. נשק גרעיני נמצא כבר באזור שלנו, במעגלים הרחוקים יותר, למשל בפקיסטן. לפי פרסומים זרים הוא נמצא גם במקומות נוספים במזרח התיכון. והשאלה היא מה מדינת ישראל רוצה ולאן מדינת ישראל רוצה להגיע. האם מישהו באמת חושב שרק באזור שלנו יתאפשר מצב שרק לצד אחד יש נשק גרעיני? הרי ההיסטוריה מלמדת שכשהיה נשק גרעיני בידי ארצות-הברית, הוא פותח במהירות גם בברית-המועצות, כשהיה נשק גרעיני בהודו, הוא פותח במהירות רבה גם בפקיסטן. האם מישהו באמת חושב שבמציאות המזרח התיכון, שרק במציאות המזרח התיכון, נשק גרעיני יהיה נחלתו של צד אחד בלבד?

האינטרס האמיתי שלנו, האינטרס האמיתי של שכנינו, האינטרס האמיתי של האנשים שרוצים להתפתח, לחיות בשלום, בביטחון, באזור הזה, הוא אינטרס של פירוק נשק להשמדה המונית, וקודם כול נשק גרעיני, הוא אינטרס של יצירת הידברות במעגל האזורי, שבה ישראל צריכה לקחת חלק יוזם, ובה ישראל צריכה לקחת חלק חיובי, כדי לקדם הסכמה בין-לאומית ואזורית על מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני. נשק גרעיני איננו פתרון. נשק גרעיני הוא הבעיה. אנחנו אירחנו בכנסת לפני כמה חודשים מומחה שהסביר לנו מה תהיינה התוצאות בישראל של השלכת פצצה גרעינית ממקור כלשהו, למשל על עיראק. נא לסיים, אדוני. התוצאות תהיינה קטלניות בישראל עצמה. לא בגלל נשק גרעיני שיופנה נגדנו, אלא בגלל אותו נשק שיופנה כלפי אחרים.

עמיתי חברי הכנסת, זו ההזדמנות לקרוא, גם לנו בכנסת, לקיים דיון רציני, מעמיק ומקיף בתחום הזה, ולבחון בו גם את האפשרויות האחרות, חוץ מהאפשרות של המשך המצב הקיים. תודה לחבר הכנסת דב חנין.

זאת לא הייתה הסתייגות אלא בקשת רשות דיבור. לכן, אין הסתייגויות לחוק, ונוכל להצביע. הצעת חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני, התשע"ד 2013, כפי שהוצגה על-ידי יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, קריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. קריאה שנייה, נא להצביע. סעיפים 1 5 נתקבלו. חברי הכנסת, בעד, 51. מתנגד אחד. אין נמנעים. אני אומר לפרוטוקול שחבר הכנסת דוד רותם הצביע בטעות ממקומה של סגנית השר, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אם כן, אנחנו קיבלנו את החוק בקריאה שנייה, יכולים לעבור להצבעה בקריאה שלישית. חבר הכנסת דוד רותם כבר יושב במקומו. ואנחנו נצביע בקריאה שלישית.

מי נגד? נא להצביע. חוק ליישום הפרוטוקול בדבר זכויות יתר וחסינויות של הארגון האירופי למחקר גרעיני,

חברי הכנסת, בעד, 56. אין מתנגדים. אין נמנעים. אני קובע כי החוק אושר כנדרש בשלוש קריאות. אני מזמין את סגן השר, חבר הכנסת זאב אלקין, להודות בשם אלה שעמלו וטרחו. סגן השר מיקי לוי, מה? לא הספקת להצביע. טוב, אנחנו, הפרוטוקול ירשום שגם סגן השר מיקי לוי ניסה לתמוך בחוק ולא הספיק להגיע למקומו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי השרים וחברי הכנסת. אני מודה בשם משרד החוץ ובשם ממשלת ישראל לכנסת על האישור המהיר, בתוך שבוע, של החוק הזה, שלמעשה מסיר את המכשול האחרון לצירופנו למאיץ החלקיקים, ל-CERN. זה דבר גדול מאוד למדע הישראלי. זה אות הוקרה חשוב מאוד למדע הישראלי. אני מקווה שמכאן, בתוך כמה שבועות בעצם, אנחנו נהפוך לחברים מלאים ב-CERN, ודגל ישראל יעלה שם. מגיעה תודה מיוחדת ליושב-ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת דוד רותם, הנה הוא פה עולה כבר להציג את החוק הבא, ולכל הצוות של ועדת החוקה, למנהלת הוועדה, לייעוץ המשפטי של הוועדה, על עמידה בלוח זמנים בלתי אפשרי. חשבנו, כשהתכוננו לתהליך הזה, שאנחנו מבקשים מהכנסת משהו שכמעט בלתי אפשרי לעשות אותו, וזה אכן קרה. אני מודה ליושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת יריב לוין, וליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת צחי הנגבי, ולחברי ועדת הכנסת, שהבינו את צו השעה, הבינו את הדחיפות, ועשו הכול כדי שהחוק הזה יעבור במהירות האפשרית. וכפי שאמרתי, יש מקומות באירופה שלא רק שלא דוחפים אותנו החוצה, אלא מזמינים אותנו להיכנס פנימה בזכות המצוינות המדעית, וטוב שכנסת ישראל תרמה את תרומתה הצנועה לתהליך הזה. תודה רבה. תודה לסגן השר חבר הכנסת זאב אלקין. אנחנו מבקשים מחבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, להציג לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד

רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא לפניכם את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד 2013. לאחר תקופה של קרוב לעשור שהנושא בדיונים ולא היה מוסדר באופן מלא, חוקקה הכנסת השמונה-עשרה חוק שהסדיר באופן מפורט וברור את חלוקת העבודה בין הפרקליטות והתביעה המשטרתית. חוק זה חוקק על-ידי הכנסת כהוראת שעה לשלוש שנים במטרה לאפשר לגורמים הרלוונטיים לקדם את נושא איחוד התביעה המשטרתית והפרקליטות, איחוד שעליו המליץ מבקר המדינה והחליטה הממשלה עוד בשנת 2001. שלוש שנים אלה תמו, וכעת הצעת החוק הנוכחית מבקשת להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת. במסגרת הדיונים שהתקיימו בוועדה הוצעו כמה תיקונים קטנים כלקחים מהפעלת הסדר בשנים האחרונות. ועדת החוקה סברה שיש מקום להוסיף שני תיקונים נוספים על אלה שהוצעו בהצעת החוק הממשלתית.

הוועדה סברה שיש מקום לבטל את הסמכות הקיימת כיום לפרקליט מחוז להעביר את הטיפול בעבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות כאשר אלו הן בגדר עבירות נלוות מטיפולה של הפרקליטות לטיפולה של התביעה המשטרתית, בשל החשש להעמדת תובע משטרתי שהוא שוטר בעצמו במצב של ניגוד עניינים ובמצב שבו שיקול דעתו המקצועי אינו נקי משיקולים מערכתיים וחבריים. חרף זאת, בשל בקשת הממשלה, הסכימה הוועדה להחליף את ההוראה האמורה בדיווח פרטני שיובא לפני הוועדה פעם בשנה, שיציג בפני הוועדה את הנתונים המלאים בכל הקשור לטיפול בעבירות של תקיפת שוטר, הן על-ידי הפרקליטות והן על-ידי התביעה המשטרתית. דיווח זה נועד לאפשר לוועדה להמשיך את הדיונים בנושא עם תום תקופת הוראת השעה, על בסיס נתונים מהשטח.

כבר בעת הדיונים בכנסת השמונה-עשרה, בעת הכנת הוראת החוק, סברה הוועדה כי יש להגביל את סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להסמיך שוטרים כתובעים, שכן הדבר עלול לשמש מסלול עוקף להסדר המפורט שקבע המחוקק. הוועדה נמנעה מלעשות זאת, ובמקום זאת דרשה מהיועץ המשפטי לממשלה דיווחים על היקפי הסמכות. במסגרת הארכת הוראת השעה סברנו שיש מקום לשקול את הנושא מחדש ולטפל גם בו, אך גם כאן, לבקשת הממשלה, נמנענו מלעשות זאת, כדי לאשר לממשלה לגבש עמדה מסודרת בנושא. גברתי שרת המשפטים, גברתי שרת המשפטים, הסבירו לנו בוועדה שאת מבקשת ללמוד את הנושא לעומקו, ואנחנו סמכנו עלייך שאת בתוך שנה תגיעי למסקנה, ואנחנו מניחים שאת, תאחדי את הגופים. לשם כך קבעה הוועדה כי הוראת השעה תוארך בשנה בלבד ולא בשנתיים כפי שנתבקש בהצעת החוק הממשלתית, תוך הבהרה כי בעוד שנה הוועדה תיכנס לעומק הנושא ותבקש להסדיר את הסוגיה של הסמכת תובעים על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, הן הסמכה של שוטרים כתובעים והן,

הסמכה של תובעים שונים במסגרת משרדי הממשלה, שאינם עובדי המדינה. להצעת החוק אין הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, בנוסח המוגש על-ידי הוועדה.

תודה לחבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו נוכל להצביע בקריאה שנייה ושלישית. כאמור, אין הסתייגויות לחוק. אני אצרף את קולו של חבר הכנסת דוד רותם, אתה יכול לא למהר. חברי הכנסת, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד 2013, קריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 1 נתקבל. חברי הכנסת, 42, בצירוף קולו של חבר הכנסת דוד רותם, בעד, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62, הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד 2013, נתקבל. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62,

קיבלה בקריאה שלישית 36 קולות, אין מתנגדים,

אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי,

שיציג לנו את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ד 2013, גם כן לקריאה שנייה ושלישית. גם כאן אין הסתייגויות להצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, החוק הקובע היום, שקובעים את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות, הוא 90 יום מ-1 בינואר. החוק הזה בא לשנות שלושה דברים:

במצב כמו השנה, שהבחירות היו באמצע השנה, אי-אפשר להגיש את זה מינואר, כי צריכים להגיש את זה אחרי הבחירות, אז שינוי ראשון שמתבקש, שהממשלה תגיש את זה או מיום הבחירות או מינואר, תלוי בכל שנה איך זה מסתדר. זה שינוי אחד, להוסיף את "מיום הבחירות"; ב. במקום 90 יום יהיה 120 יום, כדי שיהיה יותר זמן להכין,

וכאן רק טיפת זיכרון: במועצות הדתיות, בניגוד לכל שאר המשרדים, רווחה, חינוך, ששם המדינה משתתפת בסכום קבוע בכל הרשויות, כאן יש דירוג, יש סולם שמדרג. הרשויות הגדולות, החזקות, משתתפות בהרבה יותר מאשר הרשויות הקטנות, וזה נע בין 75% ל-25%. החוק הזה בא ואומר, מאחר שאנחנו עכשיו לקראת סוף השנה, ויש שש רשויות שעכשיו, בשל השינוי הזה, יצטרכו לשלם פתאום בבת-אחת סכום גדול של כל השבת ההפרש, באה הממשלה, לזכותה ייאמר, ואומרת: אנחנו, מכיוון שזה בבת-אחת עכשיו, ולא ידעו קודם, אנחנו מוכנים להשתתף בשלושה-רבעים מהתוספת ששש הערים האלה צריכות להוסיף על עצמן. בסך הכול החוק הזה הוא חוק מכובד, הוא מתבסס על חוק חשוב מאוד, והלוואי שגם בחינוך וגם ברווחה ילכו לפי אלכסון, והערים הגדולות ישתתפו יותר והערים הקטנות ישתתפו פחות. בסך הכול זה נשאר אותו סכום מבחינת המדינה. בכל אופן, במועצות הדתיות זה קיים, ופה, החוק הזה משנה את שלושת האלמנטים שאמרתי. אני חושב שהחוק ראוי ואני מבקש מחברי לאשר אותו. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ד 2013, אין הסתייגויות. לכן, עוברים להצבעה. הצבעה בקריאה שנייה החלה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 3 נתקבלו. חברי הכנסת, 36 בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד?

נא להצביע. חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ד 2013, נתקבל. חברי הכנסת, בעד, 37, שניים מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ד 2013, אושרה כנדרש, בשלוש קריאות. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות עדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בנושא: השוויון בנטל מול האי-שוויון בתקציבי החינוך החרדי, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות דיון בנושא: התגברות האנטישמיות בסידני, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אורי מקלב.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, הסעיף הבא הוא הודעות הממשלה בדבר החלטותיה כדלקמן: בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה ולהחליט כי ראש הממשלה יחדל לכהן בתפקיד שר החוץ, ובהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל-פי המלצת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת אביגדור ליברמן כשר נוסף לממשלה בתפקיד שר החוץ. ההודעה טעונה אישור מליאת הכנסת. מי שימסור את ההודעות על סעיפים 7 ו-8, סגן השר המקשר בין הכנסת לבין הממשלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בעצם, אני רק לא הודעתי שההודעה הנוספת שאתה תמסור היא הודעה בהתאם לסעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה, על הפסקת כהונתו של חבר הכנסת זאב אלקין כסגן שר במשרד החוץ, וזאת במועד שבו חדל ראש הממשלה בנימין נתניהו לשמש גם בתפקיד שר החוץ. בבקשה, אדוני סגן השר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בממשלה כך שראש הממשלה יחדל לכהן בתפקיד שר החוץ. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מתבקש אישורה של הכנסת לכך. עוד החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל-פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת אביגדור ליברמן כשר נוסף לממשלה, בתפקיד שר החוץ. הפאשיסט. זה השם שלו. חבר הכנסת זחאלקה.

יש פה הפרעה להודעת הממשלה, בשיח אלים וחצוף של חבר כנסת. אלים וחצוף. אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה, חבר הכנסת זחאלקה.

למענו של חבר הכנסת זחאלקה,

אדוני ימשיך.

כי הייתה פה הפרעה. הממשלה החליטה, חבר הכנסת זחאלקה, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל-פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת אביגדור ליברמן כשר נוסף,

בתפקיד שר החוץ. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת גם להחלטה זו. בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, מודיעה הממשלה לכנסת, כי בהתאם לסעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה, נפסקה כהונתו של חבר הכנסת זאב אלקין כסגן שר במשרד החוץ, וזאת במועד שבו חדל ראש הממשלה לשמש גם בתפקיד שר החוץ, כאמור בסעיף א' לעיל. אני אבקש ממליאת הכנסת לאשר את הודעת הממשלה. תודה לחבר הכנסת אופיר אקוניס, סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת. אנחנו, כנדרש, מקיימים דיון אישי בנושא. רשימת הדוברים סגורה. ראשונת הדוברים היא חברת הכנסת זהבה גלאון.

חברי הכנסת ניצן הורוביץ, תמר זנדברג, מיקי רוזנטל, אילן גילאון וכן הלאה. עד שלוש דקות לכל דובר או דוברת. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני קוראת לכם להצביע נגד מינויו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן לשר החוץ של מדינת ישראל. לשים היום את חבר הכנסת ליברמן במשרד החוץ זה כמו לשים מטען חבלה בתהליך השלום, חברי חברי הכנסת. לפחות כמו זה. זה בדיוק מה, זה כבר לא פיל בחנות חרסינה. אנחנו מכירים את תפקודו של השר ליברמן בפאזה הקודמת, איך השר ליברמן דרדר את יחסי החוץ של מדינת ישראל, הפך אותה למדינה מנודה, מצורעת. אנחנו זוכרים את ההשתלחויות שלו בקתרין אשטון. שר החוץ אביגדור ליברמן הביא את מדיניות החוץ של מדינת ישראל לתהומות, לשפל חסר תקדים.

כשמדינת ישראל מבקשת לקדם את תהליך השלום עם הפלסטינים, כשיש שיחות עם הפלסטינים, והשיחות תקועות, להכניס את אביגדור ליברמן לשיחות האלה, או להכניס אותו למשרד החוץ? מה בדיוק הכנסת מבקשת לאותת בזה שהיא תאשר את המינוי של אביגדור ליברמן לשר החוץ? שמענו אתמול והיום את ראש הממשלה נתניהו,

כמעט משתלח בבעלת הברית האסטרטגית ביותר של ישראל, בארצות-הברית. לפעמים אני חושבת שראש הממשלה נתניהו חושב שארצות-הברית היא בת חסות של ישראל.

וכל המחלוקת הזו עם ארצות-הברית, חברי חברי הכנסת, היא איום קיומי על ישראל הרבה יותר מהפצצה שעוד לא קמה. העולם מציע סנקציות על איראן. העולם מציע מהלך דיפלומטי מול איראן. ארצות-הברית שותפה פעילה לקידום היחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית כדי לקדם הסדר שלום. אז מה אנחנו שומעים, את ראש הממשלה נתניהו צועק "געוואלד". צועק "געוואלד", מה, געוואלד זה מדיניות? מדיניות זה לנסות לבודד את איראן באמצעות קידום ההסדר עם הפלסטינים.

אביגדור ליברמן במשרד החוץ זה מתכון בטוח לדרדור היחסים עם הפלסטינים. שמענו את ההצעות ההזויות שלו לחילופי שטחים. שמענו איך הוא דרדר את מדיניות החוץ של ישראל. שמענו מה הוא חושב על הפלסטינים. חברי חברי הכנסת, אני חושבת שראש הממשלה נתניהו, ששמר את תיק החוץ לחבר הכנסת ליברמן, היה צריך לעשות בהזדמנות הזאת reshuffle, אבל להכניס את ליברמן לתפקיד שר החוץ? קחו אחריות, המשמעות של זה, לחבל ביחסי החוץ של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת גלאון. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה, אדוני. ואחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. זה דיון אישי, אדוני, לפי התקנון. הודעת הממשלה על צירוף שר. אני הבנתי מה רוצה חבר הכנסת רוזנטל. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו מתנגדים למינויו של אביגדור ליברמן לשר החוץ משום שאנחנו חושבים שהוא לא מתאים לתפקיד הזה. יש שופטים בירושלים, לא? כן, ויש חברי כנסת בכנסת והם יצביעו. ואנחנו מביעים התנגדות למינוי של אביגדור ליברמן לשר החוץ. בגלל זה מביאים את זה כאן, להכרעת הכנסת. משרד החוץ הוא משרד מוכה, עובדיו מושפלים, סמכויותיו נקרעו ממנו והועברו לשלל שרים וגורמים עם כל מיני תארים משונים. קולו אינו נשמע. ואנחנו שואלים היום: האם ליברמן הוא התרופה לבעיות של משרד החוץ, או שהוא הבעיה בעצמו? האם ליברמן הוא המזור לחוליי הדיפלומטיה הישראלית, או שהוא רק יחריף אותם? אני לא מדבר בכלל על המשפט והחקירות והתיקים והחשדות. אני מדבר על ליברמן כשר חוץ, כי זה העניין כאן הערב. הרי אם ניזכר בתקופת כהונתו הקודמת במשרד החוץ, הוא התנהל שם כמו פיל בחנות חרסינה. היו הרבה הכרזות בוטות שיצאו מלשכת שר החוץ ליברמן, הקודם, על האירופים, ועל הערבים ועל האמריקנים, ועל מי לא. אנחנו זוכרים את המשבר ביחסים עם טורקיה, למשל, בזמן כהונתו של ליברמן כשר החוץ. אנחנו זוכרים את ההתנערות שלו מרעיון שתי המדינות לשני עמים. אנחנו זוכרים בכלל את המידור שלו מהמגעים עם האמריקנים, את העובדה שבאירופה הוא היה על גבול המוקצה. לא כך צריך להיות שר חוץ במדינת ישראל. הרי שר חוץ הוא הקול של המדינה בעולם. שר חוץ הוא גם, במידה רבה, הפנים של המדינה בעולם. האם ליברמן, אביגדור ליברמן, הוא הקול של ישראל בעולם? האם אביגדור ליברמן הוא הפנים של ישראל בעולם? הרי התפקיד של שר חוץ הוא לא תפקיד של איזה דובר במרכז מפלגה, נאמר במרכז הליכוד או במרכז ישראל ביתנו, הוא הדובר שצריך לייצג את קולה של ישראל, את דמותה,

את מטרותיה בעולם, ובזה כשר חוץ בכהונתו הקודמת, לטענתנו, לדעתנו, הוא נכשל. וכשאני מסתכל קדימה ורואה לנגד עיני את המשא-ומתן שמתקיים כעת עם הפלסטינים, האם ליברמן כשר חוץ הוא האדם המתאים להיות מעורב במשא-ומתן כזה, או שהוא ימשיך להיות ממודר מהמשא-ומתן כפי שגם היה בתקופת כהונתו הקודמת? האם ליברמן היום הוא האיש המתאים לנהל את הדיאלוג מול ארצות-הברית בנושאים המדיניים הרגישים כל כך עם הפלסטינים, עם איראן, עם תמורות אחרות שמתרחשות באזור, או שהוא יהיה ממודר מהעניין? האם ליברמן הוא האיש המתאים לנהל את יחסינו עם אירופה, עם חלקי עולם אחרים, על רקע מה שאנחנו זוכרים מהכהונה הקודמת שלו כשר החוץ? תודה, אדוני. לטענתנו, לדעתנו, הוא לא מתאים לתפקיד. ואני תומך במה שאמרה כאן יושבת-ראש התנועה שלי, היה צריך לעשות reshuffle בממשלה ולמצוא מישהו ראוי לתפקיד שר החוץ.

תודה לחבר הכנסת הורוביץ. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. זאת התשובה על שאלתו של חבר הכנסת דוד רותם. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברים, אני רוצה להצטרף לחברתי, יושבת-ראש מרצ זהבה גלאון, ולחברי ניצן הורוביץ ולהתנגד למינויו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן לשר החוץ. אם שמתם לב לא נאמרה כאן, וגם אני לא אגיד כאן, אף מילה על המשפט, על השופטים, על הזיכוי או על הקלון, אלא אך ורק על המדיניות. ואני רוצה להצטרף לשורת השאלות שהעלה חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אנחנו מתנגדים למינויו של חבר הכנסת ליברמן לשר החוץ בגלל המדיניות שהוביל, מפני שעמד על בימת האומות המאוחדות בעצרת האו"ם והתנגד למדיניות הממשלה שהוא עצמו חבר בה, מפני שאין מדינה ידידותית או אחרת בעולם שבזמן כהונתו של ליברמן כשר החוץ לא התקלקלו היחסים אתם, דורדרו, הורעו או סתם היו מלווים בכל מיני מבוכות מיותרות, ותמיד במדינות רגישות ובזמנים רגישים. בגלל הסיבות האלה אנחנו מתנגדות ומתנגדים ולא בגלל סיבות אחרות. והאמת, כשאנחנו מסתכלים על הלהיטות, על החדווה שבה הממשלה וחלקים מסוימים מהכנסת ששים למנות מחדש את המינוי הכושל הזה, עולה בלבנו ובראשנו השאלה, אולי זאת באמת מדיניות הממשלה? אולי המדיניות שמבטא ליברמן מבטאת גם את הממשלה שאליה הוא חוזר ומצטרף? ואז נשאלת השאלה: מה עושה שם השרה לבני? מה גורלן של השיחות שמובילה ממשלה שממנה את חבר הכנסת ליברמן שמתנגד להן בפועל ולהלכה? מה זה אומר עליה? האם המינוי של ליברמן מוסיף עוד יד ימין או יד שמאל לממשלה שיד ימין בה לא יודעת מה יד שמאל עושה? לכן יש לנו חשש כבד, כשאנחנו מסתכלים על הלהיטות ועל הריצה אל עבר המינוי הזה, שזאת כנראה בעצם מדיניות הממשלה, ובמקום להציע להחליף את השר ליברמן, כנראה צריך להחליף את הממשלה.

תודה לחברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, חברי והדוברים לפני דיברו על ההיבט של תפקיד שר החוץ ועל התאמתו של מר ליברמן לתפקיד הזה. אני כן רוצה לדבר על המשפט ומה שקדם לו. ובכן, מר ליברמן זוכה בבית-המשפט, ואין יותר טענות פליליות, חוקיות, על התנהלותו. אבל יש צל ענק, גדול מאוד, על התנהלותו הציבורית של מר ליברמן. בזמן היותו איש ציבור זרמו בחשבונות הקשורים אליו מיליוני שקלים שמר ליברמן לא נתן לגביהם הסבר סביר, ובטרם התמנותו לשר החוץ אולי יסביר לציבור מנין צצו המיליונים האלה, ומה הקשר של הכסף הזה אליו באופן ישיר. השופטים גם נתנו ציונים להתנהגותו הציבורית של מר ליברמן, וכל אלה יחד לא נותנים לו תעודת יושר. בטעות בציבוריות הישראלית, לאור המשפטיזציה של החיים הציבוריים שלנו, פסק-דין מעניין אתכם? מאוד מעניין אותנו. לא, לא מעניין אותך. שלושה שופטים מצאו אותו זכאי, מאוד מעניין אותנו. ולך יש את החוצפה לדבר על המשפט. אדוני, חבר הכנסת דודו רותם, יש היבט פלילי-משפטי ויש היבט ציבורי-אזרחי. יש דברים שאנשי ציבור, לא ראוי שיעשו אותם, והם לא פליליים. מה שמר ליברמן עשה, ואמרו השופטים, ואם אתה מכבד את השופטים אתה צריך גם להתחשב בדעתם בסוגיה זאת, שהתנהלותו הציבורית של מר ליברמן איננה ראויה. ועל כך אני מדבר. התנהגותו שקדמה למשפט וההתנהלות שלו בטרם הוחלט שלא להגיש כתב-אישום בעניינו אינן מזכות אותו מהמעשים המוזרים שהוא חייב עליהם דין-וחשבון לציבור. והוא חייב דין-וחשבון לציבור.

והוא חייב דין-וחשבון לציבור,

המשפטיזציה שקיימת בעולמנו איננה מצדיקה מעשים מהסוג הזה. ניקיון הכפיים הציבורי ואמון הציבור בנבחריו נפגם שעה שאנשים כמו ליברמן זוכים למינויים בכירים כשר החוץ של מדינת ישראל. לכן אני מציע לחברי לדחות את המלצת הממשלה ולא לקבל את מינויו של מר ליברמן לשר החוץ, גם מהטעמים של פגיעה בתהליך השלום, דימויה של ישראל, תפקודו כשר החוץ בסיבוב הקודם, וגם מהטעמים של טוהר המידות והסכנה של פגיעה בציבוריות הישראלית.

תודה לחבר הכנסת רוזנטל.

חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, גברתי ורבותי השרים, אני בכל אופן הייתי רוצה שתהיו במתח אני לא אגיד איך אני אצביע בסוף הדיון הזה כדי אולי להפתיע. האמת היא שהפיתוי קצת קשה לי אחרי שראיתי את חבר הכנסת ליברמן ליד הכותל עם הכיפה הסרוגה המצומצמת בסגנון בנט. קשה מאוד הפיתוי הזה, אני מתקשה.

תמיד חשבתי שהמינוי הזה איננו מינוי מתאים בלשון המעטה, גם בממשלה הקודמת. אני רוצה רק לומר דבר אחד לגבי מה שהתרחש במשפט. היה זה מצעד של שחיתות ואיוולת, גברתי, שחיתות על התיק שנסגר ואיוולת על התיק שנשאר, ואיש לא היה יכול בעצם בסופו של דבר להביא אותו לשום מיצוי. כי קרו בתיק הקודם כמה דברים שיכלו לפרנס סרט ברמה יוצאת מן הכלל: עדים שנעלמו, עדים שחזרו בהם. אני מדבר על חברות הקש, למי שלא מבין. ואני,

אני לא חושד בכשרים, אבל בעניין הזה תרשו לי להרים גבה לגבי תמימותו של היועץ המשפטי לממשלה.

הוא סגר עוד תיקים מן הסוג הזה ברשות המסים, במקומות אחרים. אבל יצא נשכר השר ליברמן, וזאת זכותו. אני רק אומר שהתחושה היא תחושה של החמצה ושל הרבה מאוד ייאוש מרוב אנשים זכאים שיש במסדרונות השלטון שלנו. יותר מדי זכאים. אני בא מבית-מדרש שבו אין אף תעודת זיכוי לאף אחד מאתנו, כי פשוט לא הגענו לבית-המשפט. מעולם. ואני יודע היום,

באופן ודאי, שאם אני אלך לפני הציבור ואומר, את שור מי עשקתי, וחמור מי גנבתי, וילדיו של מי כפכפתי, יסתכלו עלי כתימהוני ויגידו: האיש הזה לא מתאים לפוליטיקה. אביגדור ליברמן מתאים לפוליטיקה, כי אלה הנורמות שאופשרו, כי אלה הנורמות המעוותות שאופשרו, הנושא הפלילי. אבל אני בכל זאת אתייחס לעניין של המינוי לשר החוץ. הצלחותיו של חבר הכנסת ליברמן בתחום המדיני הן מן הנודעות. אבל כמה פעמים אפשר לחדש את הקשרים שלנו עם מולדובה? לכן, חברים וחברות יקרים, אני מציע לכם להצביע נגד המינוי הזה. אני בכלל בספק אם אני צריך לחשוש מפני הגרעין האיראני, מפני,

האיום האיראני, גברתי, או מפני האיום המולדבי. תודה, חבר הכנסת אילן גילאון. הדובר הבא, עיסאווי פריג', בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, חברים, מה אני אגיד לכם, כל הכבוד. ראש הממשלה, והממשלה הצליחה. אדוני ראש הממשלה, הצלחת. הציר שחלמת עליו, היה חלום הפך להיות מציאות,

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הכלכלה בנט, ועכשיו הציר הושלם: ליברמן. לא יעזור בית-דין, אדוני שר החוץ המיועד, שאני מתאר לעצמי שיצביעו ותקבל רוב, אתה בעיני הציבור עבריין. אתה בעיני הציבור עובר על החוק, אתה בעיני הציבור זורק את כל שלטון החוק לפח. זאת תעודת עניות שאנחנו צריכים לראות שר חוץ בדמות שאנחנו רואים עכשיו. צר לי מאוד שאני בכנסת הזאת ברגע כזה. חברים, גם לי זה צר. שמעתי אותך. לכל אחד יש יתרון יחסי, ולכל אחד יש מה להגיד, ולכל אחד יש מה לתרום. אבל כשאני מסתכל על התרומה שהולכת להיות לנו, היא תרומה שאני קורא לה במשפט אחד:

והרס והרס. אין שום יתרון יחסי למינוי אביגדור ליברמן לשר החוץ של מדינת ישראל. זה מוסיף בידוד, זה מוסיף הרס, וזה מוסיף חזרה אחורה. וצריך להגיד את זה בקול רם, כי זאת המציאות. כשהממשלה התחילה משא-ומתן הוא לא, ליברמן אמר את זה, ואמר את זה בקול רם, בנט ולפיד, שר האוצר, ילדים. הילדים האלה. עכשיו הילדים האלה, הפחדנים, במיוחד שר האוצר, שאני רוחש לו כבוד, הפחדנים צריכים לבלוע את המים ולשתוק, שהעדיף את החרדים עליהם, ועכשיו להגיד כן עם מחיאות כפיים. זאת המציאות. עכשיו, אני חושב קדימה. חושב באמת קדימה. הממשלה הזאת הגיעה לשיאים שאף ממשלה אחרת לא הגיעה אליהם, שיאים חבל על הזמן. אבל המדיניות משתלמת. אני בועט בשלטון החוק, אבקש לסיים,

החוצה, ואמשיך להיות ראש הממשלה. אני אתקע את התהליך המדיני, ואמשיך להיות ראש הממשלה, נא לסיים. בבקשה, חבר הכנסת פריג'. אני אעשיר את העשירים, ואמשיך להיות ראש הממשלה. אם זה ככה, אני אמשיך להיות ראש הממשלה. תודה, חבר הכנסת פריג'. הצעירים ימשיכו לבכות על הדיור, ואני אמשיך להיות ראש הממשלה.

ולא פלא, מה אני הולך להצביע.

הדובר הבא, חבר הכנסת זחאלקה, ואחריו, באסל גטאס.

גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, את מר אביגדור ליברמן אני מכיר מאז היינו סטודנטים באוניברסיטה העברית, והוא היה חבר תנועת "קסטל", הימנית קיצונית. הוא היה נושא כליו של צחי הנגבי, סליחה, תן לי להמשיך, יכול להיות שתשמח לשמוע מה אני הולך להגיד. הוא היה נושא כליו, נושא כליו, של צחי הנגבי, לא יותר. הוא לא ידע לדבר, אנחנו שמענו ממנו תמיד קללות שלא הבנו, לכן היה קשה להגיב על הקללות שלו,

אבל ברגע שהתחילו מכות, שהוביל צחי הנגבי באוניברסיטה, הראשון לברוח היה מר אביגדור ליברמן. הראשון לברוח. מינויו של מר ליברמן לשר החוץ מעיד על הממשלה, כלומר ממשלה שממנה את אביגדור ליברמן, עם דעות כמו שלו, לשר החוץ, זה מעיד יותר מכל דבר אחר על כוונותיה של הממשלה, על מדיניותה של הממשלה. ממשלה לא יכולה לטעון שהיא רוצה שלום כששר החוץ שלה הוא אביגדור ליברמן. לא יכולה. זה, איך אומרים, פרדוקס שלא ניתן לפתירה. או ליברמן או שלום, אתה לא יכול שניהם יחד.

זה מעיד כאלף עדים על כוונותיה של הממשלה, ואני קורא לרשות הפלסטינית, להנהגה הפלסטינית, להפסיק מייד את המשא-ומתן, כאשר המסר של מינוי אביגדור ליברמן לשר החוץ הוא מסר של סטירת לחי מצלצלת לכל משא-ומתן שמדברים עליו. אין מקום למשא-ומתן עם אביגדור ליברמן כשר החוץ.

האמת היא שהתיק הפלילי של מר ליברמן, אם אני עכשיו רוצה לכתוב כתב-אישום לליברמן, העניין הפלילי ועניין הכספים הם הדבר האחרון, אולי ההאשמה ה-11, את הסעיף הזה אפשר למחוק אפילו. צריך למחוק. לא משנה אם מחקו או לא מחקו,

זה לא הבעיה עם ליברמן. הבעיה עם ליברמן, שהוא הכניס רוח רעה, מורעלת, של גזענות, של פאשיזם, פוליטיקה של שנאה. למה אתה מסית?

למה אתה לא יכול להיות ענייני? למה אתה מסית? מי שאומר שצריך, תודה, חבר הכנסת זחאלקה. תסכם בבקשה, במשפט.

היו לו 30 שניות. אני נותנת לו לסכם במשפט, ואל תתערב בבקשה בעבודתי.

כל המגן על ליברמן, כל המגן על ליברמן, דבק בו משהו מתפיסת עולמו של ליברמן,

אל תסית, של שנאת ערבים, של עוינות כלפי האזרחים הערבים, של זריעת ריב ומדון, של פוליטיקה של

של גזענות, של פאשיזם ושל מאפיה.

תודה, חבר כנסת זחאלקה. בושה וחרפה שאתה, הדובר הבא, חבר הכנסת באסל גטאס,

כן, יש בית-משפט, זהבה. היה בית-משפט,

לא,

אז מה אתם עולים ושופכים דם של בן-אדם? מה קרה? זה זילות של בית-המשפט.

מה זה, בית-המשפט זיכה אותו. למה אתם מסיתים שם? מה אתם מנצלים את זה להסתה? יש עתיד, ליברמן. בואו נאפשר לחבר הכנסת גטאס, יש עתיד, ליברמן. חברים, בואו נאפשר לחבר הכנסת גטאס להתחיל בדבריו. בזה אתם צודקים, הוא זוכה בבית-המשפט, תודה רבה. חבר הכנסת גטאס, אתה מוזמן להמשיך. איך אני אדבר? אני מתחילה את השעון. אתה מוזמן להמשיך, בזמנך. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת זחאלקה, אתה קיבלת רשות דיבור? אני מבקשת ממך להפסיק, חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת זחאלקה, אתה קיבלת רשות דיבור, הוא גזען, אתה תאפשר לחבר שלך להתחיל בדבריו. תודה. אני נותן להם. על חשבוני.

חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת זחאלקה,

אני קוראת אותך לסדר, אתה לא מכבד, חבר הכנסת זחאלקה,

זה לא רק שאתה לא מכבד את החבר שלך, שעומד פה על הפודיום, אתה גם לא מכבד את הבקשות שלי, אז בבקשה. את הבקשות שלך אני מכבד. נשאלתי היום בכלי התקשורת הערביים, כולל ב"אל-ג'זירה", על נושא מינויו של אביגדור ליברמן לשר החוץ ואיך זה עלול/עשוי להשפיע על המשא-ומתן. גן-עדן, גן-עדן יהיה לנו. ואני אמרתי, אני פה מביע דעה שונה מהדעה של חברי באופוזיציה, שאני הולך להמליץ לכל חברי הקואליציה להצביע עבורו. כי אני חושב שאביגדור ליברמן הוא המינוי הנכון לשר החוץ בממשלה כזו. אין סיבה שממשלה ימנית קיצונית, שמי שמדברר אותה מעל הבמה הזו, מישהו כמו אופיר אקוניס, מביע דעות ימניות קיצוניות אפילו מדעותיו של ראש הממשלה, הוא מאגף אותו מימין, אין סיבה שממשלה כזו תשים עלה תאנה בדמות השרה ציפי לבני ותציג מצג שווא לעולם, כאילו היא מחפשת שלום. בערבית יש פתגם שאומרים: זה הסיר שמצא את המכסה שלו. ואביגדור ליברמן, טֻנג'רה ולקת ע'טאאה. הסיר הוא הממשלה והמכסה המתאים הוא אביגדור ליברמן. זה ישקף לעולם את המציאות. לא צריך להוליך שולל את העולם ולהציג מצג שווא. אביגדור ליברמן יעשה את העבודה הנכונה ויציג את ישראל, את ממשלת ישראל, את דעותיה, נאמנה, כי היא, הממשלה הזו, בדעותיו.

תודה, חבר הכנסת גטאס. אני מאוד מעריכה את זה שעמדת בלוח הזמנים.

חבר הכנסת חנא סוייד,

חבר הכנסת דב חנין.

גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, נראה שבסוף הדיון הזה תאשר הכנסת את המינוי של שר החוץ. עם אישור המינוי הזה, הכנסת תאשר את שר החוץ ואת שר החוצה, שר החוצה במובן שר הטרנספר. השר ליברמן בעצם טבע את המושג של טרנספר והביא אותו ל"מיינסטרים" של הפוליטיקה הישראלית. כתם הטרנספר דבק בשר החוץ ליברמן. הוא חייב, גם אם הוא מחזיק בדעות ימניות, להתנקות מהנגע הזה של טרנספר. לא יכול להיות מצב, הוא לא תומך בטרנספר. הוא תומך בטרנספר. הוא הביא את זה ל"מיינסטרים". טרנספר, גבולות של ישראל, הוא הביא את זה ל"מיינסטרים" של הפוליטיקה הישראלית. הוא חייב להתנקות מזה.

אם אתה רוצה להגן עליו, גם אתה צריך להתנקות מטרנספר. אני רוצה שתגידו את האמת, שאתם רוצים להישאר בישראל בכל מצב. אני רוצה.

אתה מוצא את הכתובת הלא-נכונה. אני רוצה ורק יש מישהו שאולי לא מוכן ולא רוצה לתת לי את האפשרות הזו. אתה מוזמן להמשיך בדבריך. הוא לא תומך בטרנספר. השר ארדן, אני מבקשת לאפשר לחבר הכנסת סוייד להמשיך בדבריו. תודה רבה. בבקשה.

תודה, חבר הכנסת חסון. עכשיו, לראש הממשלה, אני עוד הפעם קורא לשר החוץ להתנקות מנגע הטרנספר. הוא יכול להחזיק בדעות ימניות, זה שכיח בכנסת, זה שכיח בקואליציה, אבל טרנספר זה דבר אחר. זה דבר מסוכן, זה מנוגד לעצם הקיום, עצם האזרחות של כ-20% מהאוכלוסייה של מדינת ישראל. עכשיו, לראש הממשלה יש חלוץ ימני. לא שהקואליציה חסרה, או שחסרים לקואליציה חלוצים ימניים, יש עוד הרבה: דנון, לוין וכל החבר'ה האלה. אבל שר החוץ עכשיו מוסיף חיזוק, הוא חלוץ ימני אמיתי לקואליציה הימנית הזאת. הוא בעצם יטרפד ויעשה ככל יכולתו לטרפד את תהליך השלום, דבר שיפגע בסופו של דבר במדינת ישראל ובאזרחי ישראל ובסיכויים להשיג שלום במזרח התיכון. מר דנון יכול לכתוב Op-Ed ב"ניו-יורק טיימס", אולי שר החוץ לא יכול ולא מעוניין לעשות את הדבר הזה, אבל בוודאי הוא יכול לפגוע בתהליך השלום תודה,

ולכן הכנסת לא אמורה ולא צריכה לתת לו את האפשרות הזו. תודה, חבר הכנסת סוייד. הדובר הבא, חבר הכנסת דב חנין. אחריו יעלה חבר הכנסת אחמד טיבי. גברתי היושבת-ראש, תודה, אכן, לא מהלך של שינוי כי אם מהלך של גילוי יש במינויו של חבר הכנסת ליברמן לשר החוץ של מדינת ישראל. לא מהלך של מפנה פוליטי, אלא מהלך של הסרת המסכות, כדי שנדע מה הן פניה האמיתיות של הממשלה ולאן היא מתכוונת ללכת. פני הממשלה הזו, גבירותי ורבותי, חברות וחברי הכנסת, כפני ליברמן. מה הם הפנים האלה ברמה הפוליטית? ביחס לפלסטינים, התכחשות, ביחס לתהליך השלום, שלילה והתנגדות, ביחס לאזרחים הערבים, התנתקות. אדוני השר ארדן, הרי חבר הכנסת ליברמן הוא שהמציא את הססמה להתנתק מאום-אלפחם. התנתקות מהאזרחים הערבים. ביחס לעולם הערבי, עימות, לא בהכרח דרך הפצצת סכר אסואן, יש גם עוד דרכים לעימות עם העולם הערבי, ביחס לעולם הגדול, צפצוף. הנה המסר: התכחשות, התנתקות, עימות, צפצוף. זה המסר. איך מבינים את המינוי הזה בעולם הערבי? איך מבינים את המינוי הזה בזירה הפלסטינית? איך מבינים את המינוי הזה אזרחי ישראל הערבים, ששר החוץ המיועד הטיף ועדיין מטיף להתנתק מהם? איך מבין את המינוי הזה העולם הגדול? מה העולם הגדול מבין מהמינוי של האיש הזה, עם הדעות האלה, לשר החוץ של ממשלת ישראל? ומה, רבותי וגבירותי, חברי הכנסת, המסר שאנחנו מעבירים לחברה הישראלית? מה המסר שאנחנו מעבירים לחברה הישראלית? לאן אנחנו רוצים להגיע? לאן אנחנו לא רוצים להגיע? מה דמות הערכים שלנו? מה סדרי העדיפויות שלנו? האם אנחנו באמת מעוניינים בשלום? האם אנחנו באמת מאמינים בשלום? האם אנחנו רוצים שהאזרחים הערבים בישראל יחיו במדינה הזו כשווי זכויות, במדינה שהיא גם המדינה שלהם? האם אנחנו רוצים שהעולם הערבי ינהל אתנו דיבור של שלום? האם אנחנו רוצים שהפלסטינים ינהלו אתנו דיבור של שלום? עמיתי, גבירותי, חברות וחברי הכנסת, היום הכנסת תיתן תשובה על כל כך הרבה שאלות, בדמות מינוי של אדם אחד. לצערי הגדול, התשובה הזו תהיה תשובה מסוכנת, תשובה מדאיגה, אבל היא לא תעשה שום דבר חדש. היא תגלה את מה שחלק מאתנו כבר רואים ויודעים, ואולי הגיע הזמן שידעו את זה, גם אצלנו וגם מחוץ לישראל, אנשים רבים נוספים.

תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת אחמד טיבי, הבמה לרשותך. אחריך יעלה חבר הכנסת מאיר פרוש. גברתי היושבת-ראש, אני לא מבין מה ההתרגשות מהמינוי של ליברמן לשר חוץ. א. הדבר כבר היה,

בערבית אומרים: טֻנג'רה ולקת ע'טאאה. תרגום בבקשה. כבר אמר את זה. סיר שמצא את המכסה שלו. כבר היה, כבר היה. אז קלעתי לדעת גדולים. קלעתי לדעת גדולים.

חבר הכנסת טיבי. רבותי, אני לא רוצה להביך אף אחד. אמרתי את זה בקדנציה הקודמת, אתם חדשים. בבקשה, אתה יכול להמשיך. אבל אם שניים אומרים את זה, זה טלפתיה, וכנראה זה ממש נכון. ממש נכון. אבל יפה שאתם זכרתם את הפתגם הזה, אפילו שהוא נאמר בערבית לפני כמה דקות. זה יפה, זה מעודד.

מקשיבות. אחמד, לא נורא. לא נורא, אוקיי. אז יש פתגם נוסף, אבל הוא מליצי: ואפק שן טבקה. זה אותו דבר, אני לא אסביר לכם, כי זה מסובך, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר. חנא סוייד פרץ בצחוק,

זה ממש מתאים. זה ממש מתאים. עכשיו, אומרים המשיגים, שכאילו הקיצוני היחיד שיהיה בממשלה, יעני, ממשלת יונים, אנשים פרגמטים, ופתאום יש איזה אחד חריג. לא הוא: כולם מתחרים מי יהיה פנאטי יותר, מי יפגע בתהליך המדיני המדשדש, הריק מתוכן,

אבל זה מעניין. לדעתי ליברמן הוא הפנים האמיתיות של מדיניות החוץ של מדינת ישראל, גם כשהוא בפנים, גם כשהוא בחוץ, וטוב שהוא שם, כי זה הייצוג האותנטי של, סליחה? יחד עם יש עתיד. טיבי, הם יצטרכו, עכשיו, הוא מציג את הדעות האמיתיות של הממשלה. מישהו צריך להגן על מדינת ישראל. הוא מציג את הדעות האמיתיות של הממשלה. אומנם מבחינת דיפלומטיה, כמו פיל בחנות חרסינה. אני לא דואג לחרסינה במקרה זה, כי מדובר במדיניות קלוקלת, רדיקלית, קיצונית.

זה האיש שהמציא ביטוי חדש ביחסים בין-לאומיים, על המהלכים הדיפלומטיים שאבו מאזן והרשות עושים: "טרור דיפלומטי" הוא קרא לזה. עלק טרור. תודה, חבר הכנסת טיבי. "טרור דיפלומטי" הוא קרא לזה, על מהלכים לגיטימיים בין-לאומיים. תודה, חבר הכנסת טיבי.

הפנייה לאו"ם היא טרור? זה טרור, זה לא דיפלומטי. זה טרור, לא דיפלומטי. סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אחמד טיבי.

למה לא מגנים את הפיגועים? איפה הגינוי לכל הפיגועים? לפנות לאו"ם זה הסתה לטרור? איפה הגינוי לכל הפיגועים? חבר הכנסת טיבי,

רבה לך. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה.

יעלה חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, התמזל מזלי שדווקא אלה שדיברו לפני, כולם כולם, הזכירו את חטאי העבר של השר המיועד אביגדור ליברמן, והם התמקדו ב"חטאים" שלו, על התהליך המדיני, שהוא אולי גם אשם שזה תקוע, על כך שהוא צעק פעם שצריך להתנתק מאום-אלפחם, הזכירו כאן את האמירה "להפציץ את אסואן", או החרפת היחסים עם טורקיה, שלל של דברים שנאמרו כאן על-ידי אותם דוברים, נדמה לי עשרה או 12 חברים שכבר דיברו על העניין הזה. אלה שיושבים כאן בבית בוודאי יודעים לומר שאחד שהיה חבר הכנסת ונהפך להיות שר, זה בהגדרה שהוא עולה לגדולה, הוא גם חבר הכנסת,

ועכשיו הוא הולך להיות שר, ודאי שהוא עולה לגדולה. ואצלנו חז"ל,

אומרים שהעולה לגדולה, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז אני לא בא לדבר על העוונות של אביגדור ליברמן בכל מה שדיברו חברי קודם, כי גם לי,

כחברים בכנסת,

יש לנו מהעבר הלא-רחוק של אביגדור ליברמן כשר החוץ, בתחומים שונים, ואני לא דיברתי אתו על העניין הזה, לא בימים האלה ולא בחודשים האחרונים, יש לנו אתו איזה חשבון, ואולי גם איזה טעם מר בפה על פעולות שנעשו דווקא בתקופה האחרונה שהוא היה שר החוץ, וזה קשור לכל מה שאנחנו קוראים לו קריאת תיגר על עולם הישיבות, עם כל מה שהוא היה קשור לפעולה יחד עם חבר הכנסת לשעבר פלסנר וכדומה, ועד עכשיו אנחנו לא יצאנו מכל הפלונטר הזה, רק מישהו חשב לרגע שהוא יכול לצאת מהעניין הזה. אני חושב שאביגדור ליברמן, כאשר הוא יהיה שר החוץ, הוא יאמר את מה שאריק שרון אמר: את מה שרואים מכאן לא רואים משם. כאשר הוא יהיה שר, כבר היה.

חכמינו אומרים: העולה לגדולה, מוחלים על כל עוונותיו, אז הוא שכח ממה שהיה עד עכשיו, ואני אומר, הוא יאמר: את מה שרואים מפה לא רואים משם. למה אני אומר את זה? וזה ללא קשר לאביגדור ליברמן, זה ללא קשר לאף אחד,

לכולנו יחד. כרגע מתנהל מאבק בכנסת,

ויש מצב שקוראים תיגר על עולם הישיבות, על תלמידי הישיבות. זה הדבר הכי חשוב ויקר לציבור החרדי. אנחנו רואים בדבר הזה בעצם דבר, רוצים למנוע מאתנו לחיות את החיים שלנו, למנוע מאתנו לחיות כאן, בארץ-ישראל, כיהודים מאמינים. אני רוצה לקוות שמה שרואים משם לא רואים מכאן, ועם האחריות שנופלת על כתפי אביגדור ליברמן היום, כשר החוץ במדינת ישראל, הוא ידע למצוא את הדרך שהיהדות החרדית תרגיש כאזרחים פה, במדינת ישראל, שיכולים לשבת וללמוד תורה. תודה, חבר הכנסת פרוש. הדובר הבא, חבר הכנסת מנחם מוזס, איננו נמצא. אחריו, חבר הכנסת משה גפני, איננו נמצא. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה.

מי שאינו נוכח, לא תתאפשר לו הזכות לדבר. בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לא לדבר על המשפט, אני חושבת שנאמר רבות, גם פה, ואכן בית-המשפט אמר את דברו, ואנחנו אוהבים לכבד את החלטות בית-המשפט. אבל אני כן רוצה לדבר על המשמעות המדינית והלאומית של העניין. אני חושבת שהמינוי מחדש של אביגדור ליברמן לשר החוץ הוא עדות נוספת למה שאני קוראת לה מדי שבוע כאן על הדוכן: הסכיזופרניה של ממשלת ישראל. הדו-פרצופיות שאנחנו לא מצליחים, לא רק אנחנו, כל העולם לא מצליח לפענח. מצד אחד פרצוף ציפי לבני שמוצג לעולם לקידום המשא-ומתן, ופרצוף אביגדור ליברמן, התבדלות מהעולם. ואם אתם רוצים דוגמה מפיו של המועמד, אז רק דוגמה אחת קטנה, יש המון דוגמאות, ולא רציתי להלאות, והזמן קצר. דוגמה קטנה: צריך להגיד לאירופים בצורה הדיפלומטית הברורה ביותר, תפסיקו לבלבל את המוח. ואם אנחנו מדברים על דוגמאות מנציגי העולם שלנו, כשבא שר החוץ להופיע למשל באו"ם, אומרת שגרירת ישראל באו"ם: ליברמן עלה לבמה, ומול כל ראשי המדינות נשא נאום של ישראל ביתנו שמכוון לקהל שלו פה בארץ. הוא אמר דברים שמנוגדים לכל מה שאמרתי כאן במשך שנתיים. הוא סתר את מה שנתניהו הבטיח בנאום בר-אילן. הוא הודיע שאין סיכוי לשלום. התחלחלתי. כך שגרירת ישראל באו"ם. אז העובדות הן שממשלות שונות בעולם הפכו אותו למנודה ולא רצו לראות אותם אצלן. העובדות הן שהפעילות שלו כשר החוץ הצטמצמה למדינות ברית-המועצות לשעבר, אמריקה הלטינית ואפריקה. אבל אני רוצה לפנות לא לאביגדור ליברמן, אני רוצה לפנות לראש הממשלה.

מה רע באפריקה, חברת הכנסת רוזין? חס וחלילה, אבל יש עוד קצת מדינות בעולם שמשפיעות.

אבל בסופו של דבר, כשאתה מאבד את האחיזה שלנו בארצות-הברית ובאירופה, אנחנו בבעיה קשה. אבל אני רוצה לפנות לראש הממשלה, שלא נמצא פה אבל אני מקווה שהוא מקשיב: או שאתה מפחד מאיווט האיום, כפי שהוא נקרא לא פעם, או שאתה מנסה בכוח להעביר לנו ולעולם מסר, ואנחנו מסרבים לקבל אותו. כנראה פשוט קשה לנו לקבל את המסר שראש הממשלה שוב ושוב מעביר לנו, לא לתהליך השלום, לא למדינה מתוקנת שוחרת שלום, חברה במועדון המדינות המתוקנות. ובעת הזאת, בזמן שתהליך השלום עם הפלסטינים עלול להיקלע למבוי סתום, ואין ספק שהאשמה והאחריות יתגלגלו לפתחנו, למדינת ישראל, כשנושא הגרעין מעסיק את כל העולם, ואין ספק שאנחנו במרכז הדברים גם פה, יש צורך בשר חוץ יעיל, מעורב, מקובל על אומות העולם, שמייצג אותנו בכבוד, ונראה שזה לא מה שעומד לקרות עם כניסתו של ליברמן לתפקיד שר החוץ.

הדובר הבא, חבר הכנסת אייכלר ישראל, ואחריו, חבר הכנסת הרצוג. גברתי היושבת-ראש, השרים, חברי הכנסת, חבר הכנסת ליברמן, שר החוץ בעוד כמה דקות, כולם אומרים שהם לא רוצים לדבר על המשפט, אלא על מדיניות החוץ של ישראל. אז הרשו לי לדבר כן על מערכת המשפט, שרדפה בן-אדם 17 שנים. רבותי, אביגדור ליברמן הוא איש חזק. הוכח, הוא עבר את הדבר הזה. אני לא מאמין שאיזה פקיד, איזה אזרח, כמעט אף אזרח לא היה עומד בזה. מדינת ישראל חייבת דין-וחשבון לכל אזרחיה איך קרה ש-17 שנה רדפו בן-אדם ובסוף הוא יצא זכאי. אפילו אם הוא לא היה יוצא זכאי, 17 שנים רודפים בן-אדם? אפילו לרוצח לא עושים כזה מין תהליך ייסורים והשמצות נוראיות.

כבר היום הגשתי הצעת חוק, אני מציע לכל מי שרוצה, להצטרף אלי, בפרט קטן, כי אני לא יכול לתקן את מערכת המשפט, אבל אם מייד עם תום בירור האשמה, זכאי או לא זכאי, לא יאוחר מ-30 יום לאחר מכן ימסור בית-המשפט את החלטתו לנאשם בדבר זיכויו או הרשעתו. כי מה שקורה, שהרבה אנשים ממתינים להחלטת בית-המשפט, ומערכת המשפט מחכה לחגיגה טקסית ותקשורתית של הקראת הכרעת הדין. לא חיכו 17 שנים כדי להודיע את ההודעה,

את זה אני לא יכול לתקן. על זה אמרתי שצריך לעשות חשבון איך מונעים את הדבר הזה. אבל אחרי שכבר הכרעתם, לא רק לגבי ליברמן,

מה זה ההמתנות האלה? אפשר לקבוע שכמו שבג"ץ אומר באותו יום מה שהוא מחליט, ושהנימוקים יינתנו במועד מאוחר יותר, צריך להיות בכל בית-משפט, החלטנו לזכות את הנאשם או לחייבו, נימוקים יינתנו במועד אחר. גם לגבי העניין הזה שמדברים על הבדידות בעולם ועל השלום. אני רוצה לומר גם לחבר הכנסת ליברמן, שר החוץ, וגם לראש הממשלה: השלום ייכון בארץ כאשר הקדוש-ברוך-הוא יברך את עמו בשלום, והקדוש-ברוך-הוא רוצה לברך את עמו בשלום ואנחנו בחטאנו, באיוולתנו ובמעשים הנוראיים שאנחנו עושים בארץ הזאת מונעים מאתנו שלום. כל אויבינו מסביב היו מכירים בעובדה שאי-אפשר לחסל את העם היהודי ששב לציון אם היינו מתנהגים כפי שהיינו צריכים להתנהג על-פי התורה, ואני לא אצטט עכשיו את התורה, את הנביאים ואת הכתובים. וכאשר באים, וזה אני כן מצפה משר החוץ החדש, שיעשה חשבון גם מה היה פה, נא לסיים. כאיש נרדף 17 שנה, שירגיש מה מרגישים אנשים נרדפים, ציבור חרדי גדול, קרוב למיליון אנשים שמרגישים נרדפים תחת יד השלטון שהוא חבר בו. אני מבקש מישראל ביתנו ומליברמן ללמוד מהכאב שהיה להם, לא לעשות כאב לאחרים.

לכן אני אומר: רבותי, השלום תלוי בנו, ואם נהיה בשלום ואחדות בינינו, גם אויבינו מסביב יהיו אתנו בשלום. תודה, חבר הכנסת אייכלר. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. תודה רבה.

חבר הכנסת יצחק הרצוג, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, צר לי שחבר הכנסת ליברמן לא כאן, מכיוון שאני רוצה לשאול אותו כמה שאלות מאוד מהותיות. מחר בבוקר הוא ייכנס למשרד החוץ, תהיה לו קבלת פנים, המנכ"ל יקבל אותו, תהיה הרמת כוסית, חבר הכנסת ליברמן יגיד כמה הוא שמח לחזור להיות שר החוץ, אבל הוא לא ייתן מענה אמיתי לשאלה מהו החזון המדיני שהוא חושב שאתו אפשר יהיה לקדם את ענייניה המדיניים של ישראל בעולם. ואנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים שתפיסת העולם של חבר הכנסת ליברמן ותפיסת העולם של מפלגתו היא כזאת שתחזיר אותנו אחורה. אל מול אתגרים אדירים אנחנו נראה במקום מתקפת חיוכים, מתקפת חיכוכים שלו ושל אלקין ביחד. זה הצוות הגרוע ביותר שישראל יכולה להעמיד למדיניות החוץ שלה. בסוף ינואר ייכנס לתוקפו הנוהל של האיחוד האירופי בדבר חרם של מוצרי יצוא מההתנחלויות. אנחנו נמצאים במצב שבו מזכיר המדינה האמריקני מודיע השבוע שאם לא תהיה פריצת דרך מדינית, אנחנו נסבול חלילה מאינתיפאדה ובידוד, והתשובה הישראלית היא מינויו של אביגדור ליברמן לשר החוץ. זה הפתרון? מי שעמד מעל במת האו"ם ואמר שאין סיכוי לחזון שתי המדינות?

מי שאומר תחת כל עץ רענן שאי-אפשר להתקדם למשא-ומתן עם אבו מאזן? ואיפה המקוריות ואיפה התחכום ואיפה התמרון המדיני ואיפה היכולת לבנות שותפויות בחזית המדינית והבין-לאומית כדי בסופו של דבר להטות את הכף גם לטובת האינטרס הישראלי וגם למען השלום? ואני חושב שהחזון שמוצע בעת מינויו של אביגדור ליברמן הוא חזון של קיפאון, הוא חזון של נסיגה, הוא חזון של אי-יכולת להתקדם לעבר פתרון שיציל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זו השאלה שהכנסת מתבקשת לאשר כאן היום, מכיוון שאביגדור ליברמן, ואני עוד מקווה שאולי אפילו נתאכזב, אבל בקוראי את מה שהוא אומר וכותב וחושב, אני סבור שזו תהיה טעות חמורה מאוד למנות את אביגדור ליברמן לשר החוץ.

תודה לחבר הכנסת יצחק הרצוג. חבר הכנסת נסים זאב,

ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת חיליק בר. יסכם את הדיון סגן השר המקשר בין הכנסת לממשלה אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני רוצה לברך את חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שמועמד להיות שר בממשלת ישראל, על זיכויו המוחלט. אחרי שנים רבות של מכאובי נפש, של רדיפה, כשהילכו עליו אימים עם כל החקירות המתמשכות, לצאת זכאי באופן מוחלט, אני אומר לך, איפה ליברמן? לא נמצא פה. כנראה הוא הלך עוד פעם לכותל להתפלל, אני בטוח, זה דבר חריג ביותר. אני בטוח שהוא הלך לכותל או לקברי האבות, כי לא יכול להיות שהוא יצא זכאי. כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה תעמולת אנטי, איך הוא יצא זכאי? זה נס. זה דבר חריג, זה לא מתאים למשפט הישראלי, אל תספרו לנו סיפורים, אנחנו בדיוק מכירים איך המערכת שלנו מתנהלת. אני כבר לא מדבר על התקשורת, שלא חסכה את שבטה, בכל רגע להראות את ליברמן בפוזה כזאת, כאילו איזה דוב. איך אמרה הגברת הנכבדה? פיל בחנות חרסינה. הראו אותו כל הזמן שהוא פיל גם לא בחנות חרסינה, כאילו הוא מהלך אימים על המדינה, על המדיניות. תגידו לי, הוא המכשול לשלום?

20 שנה מדינת ישראל מנהלת משא-ומתן עם הפלסטינים, הכול היה זוהר, הכול היה חלק, הכול היה מובן, פתאום ליברמן הוא המכשול למשא-ומתן? שמעתם את הבדיחה הזאת? אפילו בתור בדיחה לא הייתי אומר את זה. אני גם מציע להסיק את המסקנות הנכונות מכל העניין הזה. כל כך הרבה שנים של עינוי דין שאין לו אח ורע, לא במדינת ישראל ולא בעולם כולו, כל כך הרבה שנים של רדיפה,

זו רדיפה פוליטית, שאף אחד פה לא יספר לנו פה סיפורים. עובדה שהוא יצא זכאי ונקי ללא כל רבב. המסקנה המתבקשת, שאת כל הפסטיבל שעושים על נציגי ציבור, ואת כל הרדיפה שרודפים אותם, כבר ברגע שהוא רק נחקר, כבר אז צריכים לתלות אותו לא בכיכר-ציון, אולי בכיכר-רבין.

מה כל ההתלהמות הזו במשך כל כך הרבה שנים? אז אני רוצה לומר לכם מה הפתרון, ואני אמרתי את זה, אף אחד לא יקבל את זה. אני חושב שאם אנחנו כל כך דבקים במשפט האנגלי, הגיע הזמן שנלמד עוד דבר מהאנגלים. יש הנושא של חבר מושבעים. ואני אומר לכם, לא יכול להיות שהמדינה היחידה ה"נאורה",

שזאת מדינת ישראל, בנושא המשפט, שרק בה אין jury, אין חבר מושבעים. למה אין את זה? למה אנחנו מקבלים את כל דיני המשפט האנגלי, אבל את מה שקשור לחבר המושבעים אנחנו לא מוכנים לקבל?

לכן, אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לאחל הרבה הצלחה לליברמן, שעכשיו הולך להיות שר. אני אומר לכם, הוא לא יישאר לבד, יש לו עזר כנגדו, ציפי לבני תמשיך בכל מקרה ללוות אותו. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, אחרון הדוברים בדיון. אחריו נשמע את הסיכום של סגן השר המקשר חבר הכנסת אקוניס, ונעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת ליברמן, אני רוצה להגיד לכם שרוב הזמן אני גאה להיות, מאוד גאה אפילו, להיות חבר אופוזיציה. היום טיפה פחות, ואני מדבר פה על חברי ולחברי לאופוזיציה. אני נאמתי היום באי-אמון, ובאי-אמון הקדשתי לא מעט דקות מעשר הדקות שנתן לי כבוד היושב-ראש, להסביר למה אני חושב שליברמן לא צריך להיות שר החוץ, ולמה אני חושב שכן יש נזק בהיותו שר החוץ, ולמה אני חושב שאין סיבה שבעיצומו של המשא-ומתן ייכנס גם ליברמן, שמה לעשות, דעותיו כנראה לא יקדמו את השלום, אמרתי את זה. גם בקדנציה הקודמת. מפלגת העבודה הייתה בממשלה ואיווט ליברמן היה שר החוץ, כבוד השר סילבן שלום, אם אתה היית שר החוץ, לא הייתי רגוע, אבל הייתי טיפה יותר רגוע, אפילו הרבה יותר רגוע,

אני ממליץ פה למנות את חבר הכנסת שלום לשר החוץ. אבל אני רוצה להגיד לך, אביגדור ליברמן, שני דברים. קודם כול,

כאזרח מדינת ישראל, שמח ששר בממשלה, שחבר כנסת בכיר, בממשלה, זוכה, ונמצא שאינו מושחת. אני שמח, זה גורם לגאווה כאזרח, ואתה יודע מה, גם כאדם לאדם, אני שמח. עינו אותך 17 שנה, ויצאת זכאי, אני שמח בשמחתך, ואני גם שמח שאתה יושב בכנסת הזאת, ולא חושב שאתה צריך להיות שר החוץ. אבל מה שהכי מעצבן אותי, חבר הכנסת אילן גילאון, וזה בעיקר לחברי הכנסת הערבים. אני לא גאה להיות חבר באופוזיציה שקוראת לשר בממשלת ישראל "פאשיסט", ואני לא גאה להיות חבר באופוזיציה שקוראת לשר בממשלת ישראל "גזען". ואתם יודעים מה, אני לא ממעריציו הגדולים של אביגדור ליברמן, אני גם פירטתי היום במשך עשר דקות למה הוא לא צריך להיות שר החוץ. אבל כשאנחנו יושבים פה, דו-פרצופיים, ומלגלגים כשחברים שלנו קוראים לשר נבחר במדינה דמוקרטית פאשיסט וגזען,

זה מבייש אותי, זה מבייש אותי. וכשעשו את זה למנהיגים שלנו בשמאל, זה בייש אותי עוד יותר וכעסנו עוד יותר.

וכשחברים באופוזיציה לא מוכנים לקבל הכרעה של בית-משפט עליון, אם יהודים ואם ערבים, ובית-משפט, זה מבייש אותי. הגיע הזמן שנדע, בית-משפט הוא טוב תמיד. הוא טוב לנו כשהוא מקבל החלטות שטובות לנו, והוא טוב לנו כשהוא מקבל החלטות שרעות לנו. ולכן, אני אומר, אני ב-99% מהזמן מאוד גאה להיות חבר באופוזיציה הזאת, שמנהיגת המפלגה שלי מנהיגה באומץ ובשיקול דעת רב. אבל לשמוע פה את האמירות שנאמרו על אביגדור ליברמן, שאני לא מגדולי מעריציו, בלשון המעטה, מבייש אותי, כי הוא נבחר באופן דמוקרטי, והוא זוכה על-ידי בית-משפט, בשלושה שופטים,

וכנראה, באופן דמוקרטי, הוא גם יהיה שר החוץ. זה לא טוב לנו, זה לא טוב לתהליך המדיני, אבל לקרוא לו גזען ולקרוא לו פאשיסט ולמחוא לעצמנו כפיים, זה קצת מבייש אותי. אתה לא מבייש, תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. אני מתכבד להזמין את סגן השר אופיר אקוניס לסכם את הדיון. טוב, חברים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זוהי הדמוקרטיה על-פי האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, הנה הדמוקרטיה על-פי האופוזיציה. תראה,

שים לב, ממפלגת העבודה, וזו הדמוקרטיה על-פי האופוזיציה. תראה, השר כהן, הדמוקרטים הגדולים. הדמוקרטים הגדולים. חברת הכנסת גלאון, חבר הכנסת גילאון, חבר הכנסת הורוביץ, חברת הכנסת זועבי, הדמוקרטית הגדולה. עולה אדם ממפלגה ציונית שאני חלוק עליה מחלוקת יסודית, אומר דברים שלא לרוחכם, ואתם אפילו לא מאפשרים לו לסיים את דבריו. חבר שלכם. את יודעת, בואי, בואי, את יודעת, אפשר, אתה באמת יכול להמשיך, תשובת הממשלה. בישראל בשם "לא נגענו". אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם אתה זוכר את התוכנית הזאת. לכן אני גם לא מתערב. אדוני היושב-ראש, חברים, אנחנו במליאה. חברי הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שב במקומך. אנחנו עוד מעט נצביע. חבר הכנסת בר. חבר הכנסת בר. חבר הכנסת בר, נא לשבת.

חבר הכנסת בר, נא לשבת. תודה רבה. חברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת אופיר אקוניס עומד פה ורוצה לסכם את הדיון, אני מרגיש, אני חש את זה. אני במרחק קצר, אני מוכרח להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאחרי מופע הדמוקרטיה של האופוזיציה, סתימת הפיות אפילו בתוך המחנה שלכם, אתם לא מסוגלים לקבל דעה

אחרת, אתם לא מסוגלים.

הציבור ראה,

חברת הכנסת זנדברג? עלה אדם מן האופוזיציה, אמר עמדה אחרת, לא מסוגלים, הרי זאת

למה אתה צווח כל כך?

מה אתה מתרגש? אדוני היושב-ראש, עד היום היה שלום אמיתי, יסודי, מתוך אהבת ישראל. 100 שנות שלום. שכנות טובה בינינו לבין

לא כל יום יש הצבעות על צירוף שר. אדוני היושב-ראש, כמה דקות עד שחברי מפלגת העבודה ייכנסו. חבר הכנסת ליברמן רוצה לראות אם תומכים במינוי שלו,

זהו?

לא להפריע, מספיק.

אני, אביגדור ליברמן, בן לב, זיכרונו לברכה, ואסתר, תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) חברי הכנסת תם סדר-היום.